ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2018, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. ביום רביעי האחרון, כ' באדר התשע"ח, 7 במרס 2018, נדונה במליאה בקריאה ראשונה הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19, שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח 2018, כ/767. 33 ח"כים תמכו בהצעה ו-16 התנגדו, ולפיכך הכריז יו"ר הישיבה כי ההצעה התקבלה בקריאה הראשונה.

הכרזה זו בטעות יסודה, שכן מדובר בהצעת חוק תקציבית, והדבר אף צוין בדברי ההסבר של ההצעה כפי שפורסמו ברשומות והונחו על שולחן הכנסת. נוכח העובדה שההצעה לא זכתה לרוב של 50 חברי הכנסת, כפי שדורש חוק-יסוד: משק המדינה ביחס להצעות חוק תקציביות, ההצעה לא התקבלה בקריאה הראשונה אלא הוסרה מסדר-היום. לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/5215/20 וכלה בהצעת חוק פ/5241/20: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי תשלומים לעצמאים), התשע"ח 2018, מאת חברי הכנסת עודד פורר, חמד עמאר, רוברט אילטוב ויוליה מלינובסקי, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, זכאות לקצבת נכה בעד ילד לקוי ראייה), התשע"ח 2018, מאת חברת הכנסת קארין אלהרר, הצעת חוק תקופת צינון לבכירים בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ח 2018, מאת חברי הכנסת מרב מיכאלי, מיקי לוי ונחמן שי, הצעת חוק תקופת צינון לבכירים בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ח 2018,

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון,

מאת חבר הכנסת מיכאל

ואאל יונס, תפתח בבקשה היום את הנאומים. אדוני היושב-ראש, בשבוע הבא אנו מציינים את היום הבין-לאומי למאבק בגזענות. בימים אלה אנו עדים לגילוי גזענות מתמשכת הן במרחב הציבורי והן במרחב העסקי. סטודנטים ערבים נמנעים מלשכור דירות בשל מוצאם, הרשתות החברתיות מלאות בגילויי שנאה וגזענות. החממה של שיח זה נובעת במקרים רבים, לצערי, משרים שיושבים בממשלה, או מחברי כנסת. בשנת 2018 עדיין נוח לאותם חברי כנסת לצבוע ציבור שלם ואף להסית נגדו, לקטלג בדעות חשוכות משפחות, כפרים, ערים ואף אוכלוסייה שלמה, ממניעים גזעניים. השבוע הזה היינו עדים לתופעה מדאיגה ודוחה נוספת: מנהל ברשת הקפה ארומה הנחה את עובדיו שלא לדבר בשפה הערבית. "כבוד הלקוחות", במירכאות כפולות, הוא הסיבה להנחיה זו, טענו ברשת. הנחיה לא מכובדת ולא מכבדת זו לעולם לא תהיה כבוד ללקוחות ולא להנהלת ארומה, ועליה להתנער באופן מיידי מדרישה זו. להנהלת ארומה אני אומר: (אומר בערבית: שפתנו ערבית, אדמתנו ערבית, ורבים מלקוחותיכם ערבים בעלי כבוד.) תודה. תודה לחבר הכנסת יונס. חברת הכנסת ענת ברקו,

חברת הכנסת קסניה סבטלובה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, Palestinian Media Watch, מבט לתקשורת פלסטינית, הגישו תלונה במשטרה נגד ג'יבריל רג'וב. אני רוצה לספר לכם שהתלונה עוסקת בהסתה לאלימות ולטרור. ג'יבריל רג'וב, שבשנים האחרונות הוא יותר מוכר לנו כיו"ר ההתאחדות הפלסטינית לכדורגל, יו"ר ארגון הצופים, משהו שנשמע מאוד לא מזיק, הוא עדיין מסית ומדיח, ומשפחות שכולות התלוננו נגדו. אני רוצה להקריא לכם מה הוא אמר לפני החטיפה של שלושת הנערים, נפתלי, גיל-עד ואיל: ברור שחטיפה זו השפה שהם מבינים,

הישראלים.

אנו מעודדים אותם, את החמאס, יש לו אח בחמאס. כשהם חטפו את גלעד שליט, בירכנו אותם. אותו הדבר, הוא גם קרא לטורניר על שמו של רב-המחבלים אבו ג'יהאד. מה שעושה ג'יבריל רג'וב זו איזושהי הבחנה שמקורה בטעות, והיא הבחנה בין חיילים ומתנחלים לאזרחי תל אביב. וזה מה שהוא אומר: אלו מעשי גבורה של יחידים, ואני מתגאה בהם,

אני מברך כל מי שביצעו אותם. הקהילה הבין-לאומית לא מסכימה לכך שאוטובוס יתפוצץ בתל אביב, אבל הקהילה הבין-לאומית אינה שואלת מה קורה למתנחל או חייל שנמצא בשטחים הכבושים בזמן הלא-נכון ובמקום הלא-נכון. אף אחד לא שואל אודותיו.

אני רק רוצה לומר, כשהוא מסכם שהקהילה הבין-לאומית תישאר לצידנו, אז אני אומרת: הקהילה הבין-לאומית, נמאס לה. התמונות של הטרור הן תמונות של טרור בכל מקום, וג'יבריל רג'וב הוא טרוריסט, לא אחר ממישהו שיצא מדאעש או מחמאס או מהג'יהאד האסלאמי.

תודה לחברת הכנסת ענת ברקו. חברת הכנסת קסניה סבטלובה,

חבר הכנסת חיים ילין. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, למרות שכולם כנראה עסוקים בספינים של הבחירות, אנחנו כאן בכנסת ממשיכים לעבוד, ורק הבוקר, שלושה דיונים קשים ביותר, דיונים שכולם עוסקים בזכויות הפרט, בזכויות האדם, בזכויותינו כאזרחי מדינת ישראל כאן, במדינה שלנו.

דיון קשה מאוד בוועדה לקידום מעמד האישה על אפליה של אימהות לסביות, שנאלצות להוכיח כשירות הורית, למרות שאותן אימהות דווקא כן מוכרות כאימהות ואף אחד לא מבקש מהן להוכיח שום דבר כאשר הן נשואות לגבר או שהן לא נשואות כלל, באים אליהן בבדיקות ובדרישות, ומבקשים מהן להציג תעודות על כך שאינן עברייניות מין, דווקא כשהן רוצות להקים תא משפחתי יחד עם אישה נוספת. דיון אחר נמשך בוועדת העלייה והקליטה, דיון אחר, אבל מאוד מאוד תלוי וקשור לדיון הראשון: רשימות שחורות שאותן מנהלת הרבנות,

רשימות שחורות של יהודים שאינם יהודים מספיק, שבודקים אותם בציציות שלהם, בודקים מאחורי הגב שלהם בלי שהם ביקשו להיבדק בכלל, בלי שהם באו להתחתן ברבנות האורתודוקסית החרדית, שהיא שמכתיבה לנו מי יהודים ומי אינם יהודים. ודיון אחר, דיון אחרון שאנחנו ניהלנו רק עכשיו, על הקשיים שמערימה אותה רבנות על אלה שרוצים להתגייר ולבוא בשערי העם היהודי. שלושת הדיונים קשורים זה בזה. אנחנו מדברים על הפרה קשה ביותר, אפליה קשה ביותר, של זכויות הפרט במדינת ישראל,

מתקשר לנושאים אחרים. ואנחנו, מחובתנו לומר שממשלה שבוגדת באזרחים שלה, כן, בוגדת גם באלה שנתנו לה את הקולות שלהם, הקואליציה, שלא מגינה על אותם האזרחים ועסוקה רק בדבר אחד, בהישרדות שלה, אין לה זכות קיום. את הממשלה הזאת חייבים להחליף. אם הבחירות לא היום, הן יהיו מחר, ואם לא מחר אז מוחרתיים. ואנחנו מבקשים מכם, אזרחי מדינת ישראל, לזכור רק דבר אחד: תזכרו מי עובד בשבילכם ומי עושה כל דבר כדי שאתם תסבלו ותופלו לרעה בכל מקום שאתם הולכים לשם. תודה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. חבר הכנסת חיים ילין,

ואחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שבוע קמתי פה בנאומי דקה והתרעתי על זה שאין תקשורת בדרום. אני סומך על אנשים.

אני אומר לכם באמונה שלמה, גם כראש מועצה אזורית לשעבר, אם אתה לא סומך על אנשים אז אתה לא יכול להגן על שום דבר. והשר איוב קרא, שר התקשורת, קם ואמר שבתוך כמה ימים העסק יטופל. הדברים לא טופלו. אין תקשורת. המצב הוא מצב ביש, לחלוטין. כל מי שיושב על גבול רצועת עזה ועל גבול מצרים, כולל כל המערכות החקלאיות שמרושתות באלחוט, הן לא עובדות. הכול מושבת. בעצם חקלאים מסכנים את חייהם ברגע שהם נכנסים ומתקרבים לגבול כדי להפעיל את ההשקיה. זה לא נתפס. כבוד היושב-ראש, אומנם מתקיימת מלחמת חורמה בין צבא מצרים לדאעש, ואנחנו שומעים את המלחמה הזאת, אבל היא לא צריכה להיות על חשבון זה שבדרום אוכלוסייה שלמה בעוטף עזה, על גבול מצרים, גם בואכה באר שבע, אופקים, שדרות ונתיבות, אין להם תקשורת. אני מבקש, עדיף להגיד שלא מטופל הנושא מאשר להגיד כן ולאבד את הציבור ולאכזב כל כך את הציבור. אני אמשיך להאמין בבני אדם ובמה שהם אומרים, ואני מקווה שאיוב קרא יטפל בבעיה.

תודה לחבר הכנסת חיים ילין. חבר הכנסת טלב אבו עראר,

חבר הכנסת איתן ברושי. מכובדי היושב-ראש, ברשת ארומה בערד הזכיין דורש מהעובדים שם לא לדבר בשפה הערבית, למרות שרוב העובדים שם הם ערבים, וגם הלקוחות הם דוברי השפה הערבית. המקרה הזה, שמפלה בין אדם לאדם על פי שפת אימו, מפלה את הערבים. הוא מונע מהם לדבר בשפת אימם, למרות שהשפה הערבית היא שפה רשמית. אפילו חוק הלאום, שפוגע בשפה הערבית, עדיין לא עבר, ואם יעבור, אנחנו נמשיך לדבר ערבית, והשפה הערבית, אפילו האדמה כאן דיברה ערבית לפני שדיברה עברית. לכן המנהל הזכיין כאן פוגע בעצמו, לא פוגע באחרים. הרי אי-אפשר שערבי שעובד שם ידבר גם עם לקוח שהוא ערבי בעברית.

תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. חבר הכנסת איתן ברושי,

ואחריו חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. אדוני ראש הממשלה, יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, אני מקדיש את הנאום בן דקה לדיווח שאני מוצא לנכון לומר כאן במליאה. בסוף השבוע חזרתי מכמה ימים בבולגריה כיושב-ראש השדולה בכנסת והאגודה המקבילה בבולגריה, במלאות 75 שנה להצלת יהודי בולגריה. זהו פרק מפואר בתולדות שני העמים, וברית שנהפכה מברית של עמים לברית של מדינות עצמאיות וחזקות. גם יושב-ראש הכנסת מכיר את שיתוף הפעולה. נשיא בולגריה יהיה כאן בימים הקרובים אצל הנשיא שלנו. בהמשך תהיה גם משלחת כאן באגריטך. גם ראש הממשלה אמור להיות כאן, ואני יכול לומר שהאירועים שהיו בסופיה היו מאוד מרגשים ומאוד מכובדים. בין היתר השתתף ראש הממשלה הבולגרי באירוע בבית הכנסת, ונפגשנו עם הנשיא ועם ראשי המדינה וראשי הערים, ואין ספק שזאת ברית מיוחדת. זה אירוע מיוחד של הצלת יהודי בולגריה, אבל לא רק סביב האנדרטאות, אלא גם סביב הזיכרון והצוואה לשיתוף פעולה גם, בעתיד למען שני העמים. זאת שליחות חשובה של הכנסת, וזו מטרה חשובה של מדינת ישראל והעם היהודי.

תודה לחבר הכנסת איתן ברושי, גם על ביצוע השליחות החשובה. חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה,

ואחריה, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. אדוני ראש הממשלה, יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, שקיפות צריך לקדם, וכדאי מאוד שהציבור בישראל ידע איזו דרמה התחוללה הבוקר בוועדת שרים לענייני חקיקה: איוב קרא לא נכח, יריב לוין,

זאב אלקין, לא נכח, משה כחלון, לא נכח, דוד אזולאי,

אבל יש לומר שהיה חולה, אורי אריאל,

אופיר אקוניס, לא נכח, יואב גלנט, לא נכח. והדיון על חוק הגיוס. אם חוק הגיוס אמור להגיע ביום רביעי, ולטענת רבים אנחנו הולכים להצביע עליו, והוא חוק כל כך טוב, אני רוצה להבין, איך ייתכן שרק אחת נכחה בוועדה, שרת המשפטים, מי שעומדת כיו"רית של הוועדה לענייני חקיקה? זה רק מוכיח לנו שהחוק הזה ימשיך להפלות בין ילד אחד בן 18 לילד אחר בן 18, ימשיך לשסע. החוק הזה אינו ראוי, ואני חושבת, כפי שאנחנו רואים, שהממשלה נוהגת בחוסר אחריות, וגם השרים נוהגים בחוסר אחריות, וזה מלמד אותנו על התקופה שאנחנו נמצאים בה.

תודה לחברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת מסעוד גנאים.

אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני ראש הממשלה, חבריי חברות וחברי הכנסת, אתמול פורסם הדוח הדו-שנתי של ה-OECD על המצב הכלכלי בישראל, וראו זה פלא: מעבר למדדים הכלכליים, שאומנם היו חיוביים, ישראל שיאנית בפערים החברתיים. אני חושבת שעברנו את השלב מלהיות אחד לפני השיאנית לשיאנית. ומי, באופן לא מפתיע,

בין השכבות החלשות? אלה שתי אוכלוסיות מיעוט במדינת ישראל, האוכלוסייה הערבית והחברה החרדית. ואני רוצה להגיד כאן, לפנות לכולם: במקום שנראה את המנהיגות שלנו ואת ראש הממשלה והממשלה שלנו מנסה לטפל בבעיות השורש האלה, בבעיות הקשות כל כך, שלא רק מאיימות לפרק את החברה הישראלית מבפנים אלא גם אנחנו מבינים היום שהן מאיימות על הכלכלה שלה ברמה הכי הכי משמעותית ועל החוסן הכלכלי שלנו,

אנחנו רואים רק פוליטיקה של לפרק את החברה הישראלית ולהחליש את המיעוטים האלה, להחליש את המיעוט הערבי, להחליש את החברה החרדית. יש קשר ישיר בין הדוח של ה-OECD אתמול לחוק הגיוס שעומד לעבור כאן, ובמגמה הזאת של לחזק את ההפרדה בין הרכיבים של החברה הישראלית, כי זה משרת פוליטיקה צינית וקטנה שלך, אדוני ראש הממשלה, ושל המפלגות החברות בקואליציה שלך. תודה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. חבר הכנסת מסעוד גנאים,

חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, רחוק מהאווירה הפוליטית והבחירות, היום קיבלנו בכנסת את פניהם של כמה בתי ספר, מהם בתי ספר ערביים, בוועדת החינוך, על עניין של טכנולוגיה בשירות הערכים החברתיים. כבר הכותרת הזו היא מאוד מעניינת, היא מאוד רצויה ויש בה מסר חינוכי מוסרי מדרגה ראשונה. היא באה להגיד שהטכנולוגיה היא כלי בידינו, ואנחנו ננווט ואנחנו נכתיב את המטרות, ולא להפך. הכוונה היא שהטכנולוגיה וההייטק הם המצאתו של האדם. כל העניין של אלה, שיצר אותם האדם, הוא שאסור שהם ישתלטו עליו, הוא צריך להשתלט עליהם. הכוונה היא שהם כלי בידינו כדי לעשות בסוף את מה שאנחנו רוצים בחינוך, וזה עולם ערכי ובניית האדם. העיקרון הוא שהתלמידים יכולים להשתמש בטכנולוגיה לבנות את עולם הערכים שלהם.

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

חבר הכנסת דב חנין. היום הוא יום השנה השביעית לפטירתו של חבר הכנסת לשעבר, המנהיג הקומוניסטי תופיק טובי, שב-12 במרס 2011 תמו חייו רוויי הפעילות המפלגתית והעשייה הציבורית. טובי, המנהיג הקומוניסטי, היה מופת של דורות של ערבים ויהודים, פעיל שלום, לוחם ללא לאות לשוויון, לזכויות העמים ולדמוקרטיה. טובי נולד בחיפה במאי 1922. הוא השתתף בהקמת הליגה לשחרור לאומי, שהעמיקה את המודעות לסכנת הנאציזם והפאשיזם ואת האיבה לקולוניאליזם. הוא נמנה עם מייסדי העיתון אל-איתיחאד, בשנת 1944, ביטאונם של הפועלים הערבים, והיה חבר במערכת הראשונה של העיתון. ב-1949 נבחר טובי לכנסת כנציג המפלגה הקומוניסטית, שאותה ייצג בבית הנבחרים במשך יותר מ-40 שנה, עד לפרישתו ב-1990. טובי נמנה עם יוזמי ומנהיגי יום האדמה ב-1976, היה בין מייסדי החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון ב-1977 ונמנה עם מנהיגיה לאורך השנים. טובי היה פעיל בהנהגת כמה גופים ציבוריים, לרבות ועד השלום הישראלי, מועצת השלום העולמי, תנועת הידידות ישראל ברית המועצות, תודה. ועד ההגנה על האדמות הערביות, וכן ועדת המעקב העליונה לענייני האוכלוסייה הערבית בישראל. (אומר בערבית: ביום השנה השביעי לפטירתו אנו מעלים על נס את מנהיגותו האמיצה של תופיק טובי, הלוחם למען החופש והשוויון החברתי. זכרך יישאר עימנו.) תודה לחבר הכנסת ג'בארין. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. אחריו חבר הכנסת אמיר אוחנה. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני ראש הממשלה, עמיתיי חברי הכנסת, היום התקיים דיון בבג"ץ בהסכם בין מדינת ישראל לרואנדה בנוגע לגירוש מבקשי המקלט.

עורכי הדין איתי מק, אביגדור פלדמן וענת בן-דור, הפנו להכחשות החוזרות ונשנות של הממשל ברואנדה, בין היתר של שרת החוץ, שעל פיהם לא קיים כל הסכם חשאי בין רואנדה לבין מדינת ישראל בעניין גירוש מבקשי מקלט. העותרים ביקשו לבחון את האמת. שופטי בית המשפט העליון העלו שורה של שאלות קשות: הם שאלו, האומנם קיים הסכם? האם חל ביחס להסכם הזה החיסיון שהוצא באוגוסט 2017, ביחס להסכם קודם שהיה? השופטים של בית המשפט העליון המליצו, אדוני ראש הממשלה, להקפיא את מדיניות הגירוש עד שהממשלה תחזור עם תשובות מלאות. המדינה אמורה לענות לבית המשפט העליון עד מחר בשעה 13:00 בצוהריים. אם המדינה תחליט לא להקפיא את מדיניות הגירוש, יחליט בית המשפט העליון בשאלת הוצאת צעד ביניים. אני פונה אליך, אדוני ראש הממשלה, ומציע שאתם תודיעו לבית המשפט העליון שאתם מקפיאים את מדיניות הגירוש עד אשר תהיינה לכם תשובות לשאלות הקשות שהשופטים שאלו בדיון. תודה לחבר הכנסת חנין. חבר הכנסת אמיר אוחנה, בבקשה, אדוני.

תודה לך, אדוני. את סוף השבוע האחרון העברתי לא באולפנים ולא בכיכרות, העברתי בסלובניה, בפרלמנט הסלובני, ושם ניסיתי לשכנע את סלובניה לא להפוך למדינה השנייה באיחוד האירופי שמכירה במדינה פלסטינית. סיפרתי להם על דפנה מאיר,

שהייתה אחות במקצועה, אם לארבעה ואם אומנת לשניים נוספים, ובעודה צובעת את דלת ביתה בעתניאל, נתקלה, או נתקל בה, נער בן 16 מכפר סמוך שהחליט לרצוח יהודים, ורצח אותה לעיני ילדיה. הרוצח שלה הונע על ידי ג'יבריל רג'וב, מבכירי הרשות הפלסטינית, "הכתר על ראשנו", "גאוותנו".

אם אתם רוצים לתמוך בכך, תכירו במדינה פלסטינית. סיפרתי להם על הדס פוגל, בת שלושה חודשים, שנשחטה במיטתה, לא לפני שרוצחיה, כשנכנסו לבית והתעורר יואב בן ה-11, הם לקחו אותו ואמרו לו: אל תפחד. לקחו אותו לחדר צדדי, ושם הם דקרו אותו בצווארו ובחזהו. הרוצחים האלה,

מקבלים משכורת מהרשות הפלסטינית. אמרתי להם: אם אתם רוצים לתמוך בכך, תכירו במדינה פלסטינית. סיפרתי להם על אירועים נוספים, אדוני. נפגשנו עם יושב-ראש הפרלמנט, עם סגן שר החוץ, נפגשנו עם יושב-ראש ועדת החוץ ועם חברי ועדת החוץ. אני מקווה,

שאם יש טיפה של חמלה ושל מצפון, אז הם יקבלו את בקשתנו ולא יכירו במדינה פלסטינית.

תודה, חבר הכנסת אוחנה. חברת הכנסת לאה פדידה, בבקשה, גברתי.

חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אדוני היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, כנסת נכבדה, ראש הממשלה מתפאר כמעט בכל נאום, כשהוא נואם, שהכלכלה של מדינת ישראל צומחת. אתמול אנחנו רואים דוח של ה-OECD שאומר:

כלכלת המדינה צומחת, אבל הרבה יותר עובדים עניים. זה מצטרף לדוח העוני. אז אדוני ראש הממשלה, כשאתה מדבר על כלכלה צומחת, מעניין מי מקבל את הפירות, כי העם לא מקבל את פירות הכלכלה, ואנחנו עדים לאפליה גדולה יותר. העוני מתרחב, וגם בדוח העוני, כשהתווכחנו איתך, אמרת: אני הולך על פי מדד ג'יני. כל מדד אומר שהכלכלה היא כלכלה לעשירים, והעניים במדינה הזאת נהיים יותר עניים. לכן מתבקש שבמקום לעסוק בכן משבר גיוס, לא משבר גיוס, כן הכיסא שלי, לא הכיסא שלי, בוא נביא בשורה לעם הזה שאין יותר עניים, והפירות של הכלכלה יגיעו לעם במקום לכיסאות, ואך ורק של העשירים.

תודה לחברת הכנסת לאה פדידה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, אדוני. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, היום בוועדת הפנים היה דיון בתיקון לחוק התכנון ובנייה כך שבתי קברות אזוריים יוכרו כתשתית לאומית. אנחנו בעד לשמור על כל בית קברות. אסור לחלל בית קברות, אבל אם אנחנו מגיעים למצב שמי שאחראי על יישום החוק ועל שמירת החוק הוא העבריין, אתמול, כבוד היושב-ראש, שוטרי משטרת ישראל נכנסו לבית הקברות אל-מוג'אהדין בירושלים המזרחית ושברו מצבות של קברים. שוטרים שברו מצבות של קברים של מוסלמים. האם זה יכול להיות? האם זה ייתכן? אנחנו מדברים על בית קברות עתיק, בית קברות של דורות אחרי דורות, שיש בו אנשים שנקברו לפני מאות שנים. בית הקברות הזה, ביקרתי בו, ראיתי אותו, ואני אומר שזה עוול, זה פשע לפגוע בקברים, כי אם אתה פוגע בקבר אתה פוגע גם בחי. לכן הגיע הזמן שגם ממשלת ישראל ומוסדותיה ישמרו על כבודם של המתים, לא משנה מאיזו דת הם. במיוחד אני בא להגן על הקברים המוסלמים בכל מקום. יש תהליך שמתקיים: בבית קברות טאסו ביפו, בבית קברות אל-קסאם בחיפה. צריך להפסיק את הרדיפה של המתים.

תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יואב קיש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בהמשך לדבריה של חברתי לאה פדידה, היום אכן התפרסמה ידיעה באחד העיתונים היומיים שלנו, תחת הכותרת הבאה: האיום הגדול שניצב בפני מדינת ישראל, אדוני היושב-ראש, אלה הם השסעים החברתיים-כלכליים שהולכים ונפערים בתוכנו. על כך אני רוצה לומר מילה או שתיים. אדוני היושב-ראש, כפי שאתה יודע, המדיניות של הממשלה ובעיקר תפיסתו של ראש הממשלה שלנו היא שאם אנחנו משקיעים בקרב האוכלוסיות החזקות, בסופו של דבר הן שיודעות לנצל את הכספים בצורה המיטבית ביותר, להשקיע אותם בפיתוח תשתית תעשייתית ועוד כהנה וכהנה. בסופו של תהליך הכסף הזה, או אם תרצה, אם זה מתורגם לצמיחה כלכלית, בסופו של יום הצמיחה הזאת מחלחלת למטה ומביאה ברכה לכלל האוכלוסייה.

זה לא קורה. התפיסה הזאת של הכלכלה המחלחלת אינה עובדת, והיא מעידה, הייתי אומר, על כישלון מהדהד של המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל. במקום לפתח תשתיות, במקום להשקיע בחינוך, להשקיע יותר בבריאות או בתשתיות תעשייתיות, הרי שהיא יותר מיטיבה עם האוכלוסיות החזקות של מדינת ישראל. הייתי אומר, גם לא עם האוכלוסיות החזקות, עם המאיון או האלפיון של החברה הישראלית.

אני רואה בזה איזושהי צפירה שמיועדת לראש הממשלה, לממשלתנו, לומר: חשבו מחדש את הדרך שלכם. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת נורית קורן. תודה, כבוד היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אומנם הכי מעניין את כולם לדבר עכשיו על פוליטיקה, אבל אני רוצה לדבר קצת על מה שקורה היום בכנסת. בוועדת הפנים אנחנו מהבוקר עובדים. העברנו היום תקנות למניעת זיהום אוויר, תקנות מאוד חשובות, שעברו בהסכמה גם עם הקואליציה, גם עם האופוזיציה. הגיש אותן השר להגנת הסביבה זאב אלקין, שלא נמצא בארץ. אין מה לומר, זה מציל חיים, מסיר רכבים מזהמים ישנים מהכביש,

דואג שישימו שם מסננים. המשימה הזו היא מאוד חשובה, קשה ממש לכמת אותה. לפי אחד הניתוחים שנעשו בוועדה, בשביל להראות מה המשמעות, זה יכול לחסוך כ-300 חיי אדם בשנה,

זו מהפכה. מדינת ישראל הופכת להיות ירוקה יותר, מקפידה יותר על הדברים החשובים. אסור לזלזל בזה. אם אנחנו נלחמים בתאונות הדרכים, צריך להבין, גם איכות האוויר הורגת, הורגת ופוגעת, ואחד הזיהומים הכי קשים זה רכבי הסולר הגדולים הישנים, שפשוט מוציאים גז שהוא לא פחות מרעיל. המהלך הזה של המשרד להגנת הסביבה ראוי לשבח, ואני מאוד שמח שהיום בוועדת הפנים העברנו את התקנות האלה. תודה רבה, היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יואב קיש. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת נורית קורן, אחרונת הדוברים בנאומים בני דקה. אדוני היושב-ראש, שרים, חבריי חברי הכנסת, היום יום מיוחד, זה השבוע האחרון של המליאה, ובעצם אנחנו צריכים לצאת לפגרה. אבל יש כאן הרבה בלגן,

ואנחנו מקווים שכולם, כל החברות בקואליציה, ירדו מהעצים שטיפסו עליהם ואנחנו נמשיך את העבודה, כי יש לנו עבודה מאוד חשובה. אני באה מוועדת הכספים. אנחנו מאשרים תקציב מאוד חברתי, ואנחנו צריכים להמשיך את העבודה. הכנסת הזאת עשתה בנושאים חברתיים עבודה שמעולם לא נעשתה, ואנחנו צריכים להמשיך. אני רוצה להמשיך במושב הבא. יש מכירת תעש, ואנחנו צריכים לדאוג לזיהום של הקרקע שנמצא באדמה של תעש השרון. אני קוראת מכאן גם לשר האוצר וגם לשר אלקין, השר של המשרד להגנת הסביבה: לא לתת יד לבנות אפילו בניין אחד, לא לשים לבנה אחת, עד שכל הזיהום ינוקה מהאדמה של תעש השרון. המכירה הניבה מיליארד ומשהו, סכום גבוה, סכום נאה, אז שימו את זה באדמה, תנקו, ורק אז נבנה, למען הדור הבא ולמען הילדים שלנו ולמען האוכלוסייה.

תודה לחברת הכנסת נורית קורן. עד כאן נאומים בני דקה. חברי הכנסת, הנושא הבא, מה שמכונה במקומותינו דיון 40 חתימות. נושא הדיון: ראש הממשלה נתניהו, שפסק נחרצות ב-2008 כי "ראש הממשלה ששקוע עד הצוואר בחקירות, אין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש אמיתי ולא בלתי מבוסס שהוא יכריע הכרעות על בסיס ההישרדות הפוליטית שלו ולא על בסיס האינטרס הלאומי" צריך לעמוד בסטנדרט שתבע מקודמיו ולהתפטר, או לכל הפחות להודיע על נבצרות ולחדול לאלתר מהתקפות על המשטרה ועל שלטון החוק. כפי שאמרתי, דיון 40 חתימות. אכן נמצאות לפניי החתימות. הפרוצדורה מוכרת לכולם, תפתח את הדיון היוזמת, חברת הכנסת ציפי לבני, ויעמדו לרשותה עד עשר דקות, לאחר מכן, נציגי הסיעות, לפי חלוקת הזמן שנקבעה, בסוף הדיון תהיה התייחסות של ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו, ומייד בתום דבריו, התייחסות של ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג.

כן, ראינו כאן את ראש הממשלה. אנחנו מחכים שבשניות הקרובות הוא יצטרף אלינו. ראש האופוזיציה כבר נמצא כאן. חבר הכנסת גליק, פעם היו כללים בבית הזה, ודבר כזה היה אסור. בכנסת העשרים, כל מיני איסורים כבר, אני אפילו לא מנסה לדבר עליהם, אבל, אותנו לא לימדו את זה. אותנו לא לימדו שזה אסור. אני אמרתי, כי אני כבר התייאשתי בכנסת הנוכחית לומר את הדברים המובנים מאליהם.

אסור להתייאש בעניין הזה.

אז אני אתחיל מחדש, כן. חברת הכנסת לבני, מה שאת בוחרת, או לחכות לראש הממשלה או לעלות. אני ודאי לא אפעיל את השעון לפני שראש הממשלה מגיע.

את מוזמנת לפתוח את הדיון. כפי שאמרתי כבר, עד עשר דקות עומדות לרשותך.

רגע, אני לא, אני מבקשת להתחיל מהתחלה. אני לא מתכוונת להתחיל כל עוד הוא מדבר עם אנשים אחרים. בבקשה, אני אוסיף לך. חברים שם בצדדים, סדרנים, נא לשמור על שקט. אני מפעיל לך את השעון מחדש. אדוני ראש הממשלה, הכהונה שלך תסתיים מתישהו. אני לא יודעת מתי זה יקרה, אני מקווה שזה יהיה מהר. השאלה היחידה שנשארת פתוחה היא עד כמה תהרוס עד אז את היסודות שעליהם הוקמה מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית עם חברת מופת ועם ערכים. אני יודעת שאתה רוצה שייכתב בספרי ההיסטוריה שאתה מגן ישראל. אני מניחה שתדבר, כמו תמיד, על כמה ישראל היא מדינה חזקה בזכותך, וזה לא. מדינת ישראל היא חזקה מול האויבים שלנו מבחוץ, אבל ריקבון השחיתות שלך, ראש ממשלה שתוקף את מוסדותיה של ישראל וממציא אויבים מבית, זה מה שהורס אותנו מבפנים. ואני לא חמוצה, אדוני ראש הממשלה, אני כועסת, ממש. אני אוהבת את המדינה שלי, אני נולדתי בה, הולדתי בה את שני בניי, ואני כואבת את מה שאתה עושה לנו.

זה נאום השבעה לכנסת? המשבר האחרון הוא דוגמה לכלום שאתה. אני לא יודעת מתי נלך לבחירות, ואני בוודאי בעד, רק אל תשקר שוב על הסיבה למה. יש עכשיו את דרמות מסביב, סביב חוק ההשתמטות שקרוי חוק הגיוס. והייתי רוצה לדעת, ולא רק אני, מה העמדה שלך, אדוני ראש הממשלה, לא מה הדאווין שלך, את זה כבר אנחנו יודעים, אלא מה העמדה שלך. כשהורים הולכים לגייס את הילדים שלהם בבקו"ם ורואים את השם של הילד מופיע, והם לא דתיים-חרדים אבל הם מתפללים שהוא יחזור בשלום, הם רוצים לדעת שכל אחד מאזרחי המדינה שותף בנטל הזה, בפחד הזה, בסיכון הזה. והם מסתכלים לכאן, לכנסת, והם שואלים את עצמם מה העמדה של ראש ממשלת ישראל, שמדבר כל היום על ביטחון, מדבר על קיר הברזל, אבל מוציא ממנו את אותן לבנים שאמורות להיות חלק מהמערך הביטחוני של מדינת ישראל. ולהם יש בעיה עם השתמטות המונית, אם היא נעשית בעיקר בשביל הכיסא שלך. הילדים שלהם בחזית מוכנים למסור את נשמתם ואת נפשם בידיעה שהם מגינים על המולדת, אבל לא שהם היחידים שם כדי להגן על הכיסא שלך. אבל הם רואים דרכך, כי אתה שקוף, ויודעים שהסיפור הוא רק החישובים הציניים שלך. הרי תמיד תמצא את הסיפור לבחירות ותשקר, כמו שאתה משקר ביחס לבחירות הקודמות, אדוני ראש הממשלה. איך אמר פעם אריק שרון? אני לא יודע אם לעזור ליד שמאל שלך או ליד ימין שלך. אז כמו שאתה משקר ביחס לבחירות הבחירות האחרונות, כשביד שמאל רצת להצביע נגד חוק ישראל היום, אבל ביד ימין נתת חופש הצבעה לכל הממשלה כדי שיוכלו להעביר את החוק הזה, כך תשקר בנוגע לסיבה למה אתה יוזם את הבחירות האלה, אם תחליט ליזום אותן. אתה רוצה בחירות, כדי להגיע אליהן לפני שהציבור יודע את האמת על השחיתות האישית שלך, לפני שאנשים שעבדו איתך ומכירים אותך ויודעים מה שעשית, יספרו את כל האמת, והם אלה שדוברי אמת. וכדי להסתיר את האמת הרי תשלוף שוב את השנאה ואת הרדיפה מהכיס הקבוע שבו אתה משסה איש באחיו, הרי אלה החיים הפוליטיים שלך. אתה ניזון מהשנאה שאתה זורה, מהשנאה שאתה מלבה נגדנו ונגד המשטרה. וכשהתיק עובר ליועץ המשפטי לממשלה זה יהיה היועץ המשפטי לממשלה, ואחר כך בתי המשפט, ואתה תעטוף את זה בטענה המופרכת שאתה בכלל הקורבן. בטח תספר שרודפים אותך בגלל עמדותיך, דבר שהוא די משעשע לאור העובדה שכל התקופה בהיותך ראש הממשלה בעצם לך אין שום עמדה, כי מי שקובע הן המפלגות הקטנות והסקטוריאליות, ולא משנה אם אלה חוקי ההשתמטות או חוקי הסיפוח או כל מה שבא. לא את עדי המדינה אתה מבקש לקעקע בדברים המופרכים שלך, אלא את מוסדות המדינה ממש. אתה תוקע סכין בגב אלה שעומדים חשופים מול פשעים ומול פושעים ונאבקים נגד הטרור ומגינים על אזרחי ישראל שאותם אתה מחליש. לא אתה הקורבן, אלא עם ישראל הוא הקורבן שלך, אנשים טובים, ששכנעת אותם בשקרים וביללות, בלי שום מנהיגות ובלי לקיחת אחריות על כלום. והחלק הנורא הוא שאתה יוצר לאזרחי ישראל, שהם באמת אנשים טובים, עולם שבו הטוב זה רע והרע זה טוב, והאמת זה שקר והשקר זה האמת.

אדוני ראש הממשלה, ז'בוטינסקי אמר שהרעל הארסי ביותר שעלול להרעיל מוסרו של אדם טמון במילים: כאן מותר. זה השבר המוסרי הגדול ביותר שהבאת עלינו, כי לך אין את המצפן הפנימי הזה שאמור להיות לכל נבחר ציבור שאומר: It is not done. אתה צודק כשאתה אומר, אני שומעת שאתה אומר ומספר, כמה אוהבים אותך. אני יודעת שזה נכון ביחס לחלק מהציבור הישראלי, ואני יודעת גם כמה זה מנחם ומחזק כשבאים אליי חלק אחר בציבור ומשתפים אותי באותה אהבה. אבל אני, אני מרגישה שזאת אחריות, אני מרגישה שזה נטל, שהאהבה הזו מחייבת אותי לדאוג להם. ואתה? אתה לוקח את האהבה הזו ומנצל אותה בציניות רק כדי להישאר בכיסא. לוקח את האהבה הזו שלהם אליך, את האהבה שלהם את הארץ הזאת, כדי לשכנע אותם ביחד לשנוא את האויבים שהמצאת מבית, את התקשורת ואת המשטרה וכמובן גם אותנו, גם את מי שלא חושב כמוך ומי שמעז לבקר אותך. אנחנו לא ניתן לך, במסע הזה, לצבוע את המשטרה כשמאלנית אחרי שכבר אתה עושה את זה קבוע לתקשורת, וגם לא ניתן לך לצבוע את השמאלנים או כל מי שחושב אחרת ממך כבוגדים. אנחנו למדנו ממדינות אחרות. אנחנו ראינו מה קורה במדינות אחרות שבהן מנהיג שם את עצמו מעל כולם ומעל החוק בסיסמאות לאומניות. קוראים לזה פאשיזם ודיקטטורה ועוד שמות שמותאמים למצב שאליו אתה לוקח את מדינת ישראל. אבל כשזה קורה לנו, אנחנו חייבים לצעוק את הצעקה הזו מול מה שאתה עושה. אבל אתה כמובן הרי תגיד לציבור להרוג את השליח, להרוג פוליטית,

או סתם לשנוא אותו. בזה אתה טוב. אני כמעט מוצאת צדק פואטי בזה שמומו פילבר, שיצר איתך את הטקסט הנוראי הזה של ערבים שנוהרים לקלפיות, הוא זה שמספר עכשיו מי אתה. זה לא אומר שאין בך דברים טובים, אבל צריך לדעת מתי לסיים. היית יכול למנוע ממך ומאיתנו את כל זה. יכולת בשנת 2017 לסיים את הכהונה שאליה נבחרת בשנת 2013, לסיים בכבוד, סוג של, עם מחלוקת איתי, מחלוקת קשה איתנו על הדרך, אבל עם סוג של הערכה. את זה כבר לא תוכל לקבל. אין מחלוקת שאתה יודע לדבר נהדר ולהופיע נהדר ויש בך איזה ראייה היסטורית, אבל משהו השתבש שם בדרך. אולי שנים כל כך רבות על כיסא ראש הממשלה שיבשו את זה. גם היתרונות הגדולים ביותר שלך, ויש לך כמה, לא שווים את זה שאנשים צריכים להסביר לילדים שלהם למה הם תומכים בשחיתות ולמה זה לא נורא, ולמה שוטר זה הרע ולא שוטר זה הטוב, כפי שאנחנו חינכנו את הילדים שלנו. אבל הבשורה הטובה היא שאנחנו בהליכי תיקון, וגורמי אכיפת החוק הם חזקים והם נקיים והם לא מפחדים ממך. הם מרפאים את החוליים שאתה הכנסת, את הריקבון המוסרי של השחיתות השלטונית שהבאת אלינו. קיבלת מדינה נהדרת, גאווה גדולה. קיבלת את הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אתה מחזיר אותה מרוסקת מבפנים בלי שום תקווה לשלום. ותודה לכן, נשים עושות שלום, שתמיד תהיו שם בשביל להמשיך ולרדוף אחריו, גם כשנראה שאין סיכוי. אבל הכול ניתן לתיקון. 70 שנה עברו. אנשים שתרמו ועבדו והקריבו עצמם למען מדינת המופת שלנו, כאלה שהיה אכפת להם בעבר ואכפת להם היום, אנשים שהיו ביניהם מחלוקות כמעט על כל דבר, יום אחד עמדו והתייצבו וחתמו על מגילת העצמאות, שאותה אתה רוצה למחוק. את התיקון הזה אפשר לעשות, צריך לעשות. אבל לא אתה.

תודה לחברת הכנסת ציפי לבני. אנחנו עוברים לדיון סיעתי. ראשון הדוברים הוא נציג המחנה הציוני, חבר הכנסת מיקי רוזנטל. לרשותך עד שלוש דקות, אדוני. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני ראש הממשלה, שרים נכבדים, כנסת נכבדה, תראו, אין מילים שיכולות למרק את המצב. לא את מצבו של ראש הממשלה, אלא את המצב שבו אנחנו נמצאים. ראש הממשלה עכשיו טורח מאוד על הנאום שלו, נאום ההגנה שלו, אבל שום דבר לא ישנה את העובדה שמרוב עדים תושבי ישראל לא רואים את התמונה והיער. התמונה הכללית היא תמונה מאוד חמורה ואין עליה עוררין: ראש ממשלה במדינת ישראל חשוד בשוחד, לא בתיק אחד, בשניים. מי אמר את זה?

משטרת ישראל אמרה את זה. משטרת ישראל הודיעה, שקשוקה? מי אמר את זה? מי אתה שתגיד את זה, יא חתיכת שקשוקה? אתה, שבנית מרתף בבית בלי אישור, אתה מדבר על זה? תתבייש לך.

חבריי השרים, חבריי השרים, חברת הכנסת והשרה רגב והשר אריאל. אני יוצאת, אתה לא צריך להוציא אותי. אני יוצאת. לא צריך, אני פשוט מזהיר. אתה השופט? חבר הכנסת והשר אריאל,

השר אריאל, מה אני אמרתי? שמשטרת ישראל הודיעה שראש ממשלת ישראל חשוד בשוחד,

לא אני הודעתי את זה, לא האופוזיציה. משטרת ישראל לא הודיעה כלום. עכשיו, יש פה שתי אפשרויות: או שאתם טוענים שמשטרת ישראל עושה פה פוטש,

הפיכה, או שתחכה לבית משפט, או שתחכה לבית

או שאתם מרכינים ואומרים: משטרת ישראל הודיעה, בואו נחכה למשפט. אבל אתם חצופים, אתם מאשימים אותנו כאילו אנחנו האשמנו את ראש הממשלה בשוחד,

הממשלה, אתה ראש הממשלה הראשון בתולדות מדינת ישראל שיצא נגד מוסדותיה הדמוקרטיים. אתה הראשון. מי שעושה פה פוטש זה לא המשטרה ולא הפרקליטים שמלווים את החקירה. אנחנו כולם ממתינים למה שהם יכריעו, אבל אתה כבר הכרעת. אתה הודעת לציבור הישראלי שמשטרת ישראל עשתה

עברנו את בריטניה, את צרפת, יפן ואיטליה, מי היה מאמין. הגענו לשיא כל הזמנים בתיירות הנכנסת, יריב, חברי הטוב, ברכות. האבטלה בשפל היסטורי. אני רוצה לומר שהשבוע היה השר אופיר אקוניס בארגנטינה והם רצו לדעת איך הורדנו את האבטלה לכזה שפל. היצוא מישראל הוא שיא נוסף, יותר מ-100 מיליארד דולר, זה בערך הסכום שציפי לבני הוציאה עד היום במפלגות השונות שהיא פירקה. מדד הג'יני, זה שמודד את האי-שוויון בחלוקת ההכנסות, צמצום רב ועקבי מאז 2009. הקלות ביבוא אישי. הורדת מחירי התחבורה הציבורית בעשרות אחוזים. מתווה הגז, שאתם מתנגדים לו, לא כי הוא לא טוב למדינה, הוא מצוין, אפילו בג"ץ אישר אותו, התנגדתם לו כי הוא חלק ממדיניות ראש הממשלה, וכן, כי אתם סוציאליסטים, מה לכם ולכלכלה חופשית ויזמות? הפרדנו את חברות האשראי מהבנקים. עידן פלוס נכנס כמתחרה לחברות הגדולות ואז סלקום ופרטנר וערוץ 20. פירקנו את החסמים, פתחנו את השוק. כלכלה, זה מעולה. אז מדיניות חוץ?

לא פחות ממהפכה היסטורית של ראש הממשלה. תשאלו את האמריקנים,

הבריטים, הגרמנים, על הבידוד המדיני. רק לאחרונה, הונדורס ופרגוואי רוצות להעביר את השגרירות שלהן לירושלים, אבל יש להן תנאי: לא כסף, לא עזרה, התנאי שלהן הוא שראש הממשלה יגיע לביקור. אתם מבינים? מסי של הפוליטיקה העולמית. אבל גם בתוך הארץ, פריחה. העלאת שכר החיילים ב-5%. שכר השוטרים והסוהרים עלה, גדר נוספת, ב-50%. ב-50%, תודה על התיקון. חשוב. את בטח תגידי את זה שוב. גדר נוספת בגבול ירדן. ניצחנו את המנהרות. הגדלנו תקציבים למוסדות תרבות, לבני מיעוטים, ליישובי הפריפריה ולהתיישבות ביו"ש. ובהחלט יש עוד הרבה עבודה. עכשיו אני רוצה לדבר גם בנימה האישית שלי. כאן צריך להגיד תודה רבה לראש הממשלה שהסכים לפתוח את הפרוטוקולים בנושא של ילדי תימן. הוא ראש המשלה הראשון שהיה לו אומץ לפתוח אותם. אדוני ראש הממשלה, אתה יודע כמה אני מכירה לך תודה על כך, וגם ליושב-ראש הכנסת, שפתח את הוועדה, גם בתמיכה שלך. הוועדה עשתה עבודת קודש, אם זה היה לקבל עדויות מהמשפחות, גם ממשפחות שכבר נתנו עדויות בוועדת כהן-קדמי, ועדויות חדשות שנוספו על השולחן. הוועדה מספקת תשובות למשפחות. זה מאוד חשוב, שהמשפחות ידעו מה עלה בגורל הילדים שלהם. וסמכויות החקיקה שיש לוועדה, לפני כחודש חוקקתי את החוק לפתיחת קברים על מנת לקחת דנ"א ולתת תשובות למשפחות. יש לי גם הסכמות, הסכמות לדעת אם יש תיק אימוץ, אין תיק אימוץ. גם זו שאלה חשובה. בהמשך, במושב הבא, יהיה חוק לפתיחת תיקי אימוץ. הדבר החשוב ביותר שעלה, תוך כדי דיונים עלו עוד ועוד דברים בנושאים שליבַנו אותם, וקיבלתי הסכמות גם בנושא של צו ירושה, שאנשים נתקלו בבעיות. אז חבריי, בהחלט, גם חבריי מהקואליציה, יש עוד הרבה עבודה ואנחנו רוצים להמשיך, אבל יש לנו גם ארץ נהדרת שאנחנו צריכים לשמור עליה.

תודה לחברת הכנסת נורית קורן. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה, אדוני. לרשות ג'מאל זחאלקה עד ארבע דקות. ואחריו, חבר הכנסת יאיר לפיד. כבוד היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, אחת הדרכים לשפוט מאורעות זה להסתכל עליהם 20 שנה קדימה, 30 שנה. אני חושב שכשההיסטוריון יסתכל על מה שקורה כאן, כל הבלגן הזה סביב ראש הממשלה על כך שהוא קיבל כמה סיגרים, כמה בקבוקי יין, דיבר עם עיתונאי זה או אחר, ייראה לא רק מגוחך אלא גם טיפשי וגם בגידה בתפקיד של האדם הפוליטי. אני חושב שזה מצחיק להעמיד ראש ממשלה לדין על כך שהוא קיבל כמה סיגרים וכמה בקבוקי יין. מגוחך להקדים בחירות בגלל דבר כזה. אני חושב שאין מקום לדבר הזה. לא זאת הבעיה של מר נתניהו. לא זאת הבעיה. יש בעיה פוליטית, צריך להתווכח איתו פוליטית על העמדות הפוליטיות המטורפות שלו, המסוכנות שלו. אין תקומה לאופוזיציה שמתעסקת בשטויות. אם לא מתעמתים עם נתניהו ותפיסת עולמו ראש בראש, אין תקומה לכל האופוזיציה בארץ. זה בעצם משחק לידו. לכן לא פלא שהוא מתחזק בסקרים, כי האופוזיציה, רוב האופוזיציה, תומכת בעמדותיו. ומה לו אופוזיציה כל כך נוחה, שמתעסקת רק בשטויות, עם דברים שהם בשולי השוליים. בריאן דה פלמה הוא בימאי ענק. בסרטו הבלתי משוחדים הוא מתאר את שומרי החוק מנסים להתלבש ולתפוס את אל קפונה, ראש המאפיה בשיקגו, זה שהרג מאות אנשים, זה שעשה דברים נוראיים. מנסים, מנסים,

ומצליחים בסוף לתפוס אותו על השתמטות מתשלום מיסים. זה הכול. כאן, נתניהו הוא האחראי לכך שפתח במלחמה פושעת בעזה שהביאה להריגתם של יותר מ-2,200 אנשים, לכך שהוא מטיל מצור על עזה ומביא אנשים למצב הומניטרי קשה ביותר, לכך שהוא "מצליח" למנוע הסדר מדיני פוליטי שימנע שפיכות דמים. הוא זורע את זרעי הפורענות לעתיד. הוא מביא במו ידיו לכך שלא יהיה שלום ותהיה מלחמה, הוא מחרחר מלחמה נגד איראן, הוא מחרחר מלחמה נגד לבנון, נגד עזה. זאת הבעיה שלו. האדם הזה אומר ומתפאר בכך שהוא שם את העניין הפלסטיני בשוליים. הוא מתפאר בכך שהוא מונע שלום. הוא מונע אפילו משא ומתן. על זה צריך להתווכח איתו. על ויסקי וסיגרים? אלה דברים שטותיים שאין להם מקום. נגמר הזמן. הוא יושב פה, דבר אליו. אל תדבר אליו בגוף שלישי. אני חושב שמר נתניהו הוא סתם קמצן. הוא לא אדם שמקבל שוחד, ועל קמצנות לא מעמידים לדין. אפילו במצבו, הוא קמצן מסוג מיוחד, הוא הקמצן הפזרן שאוהב את החיים הטובים.

אני חושב שאי-אפשר להחליף אדם בגלל שהוא קמצן והוא אוהב חיים טובים.

צריך להעמיד אותו לדין על מה שהוא עשה בעזה. יאללה, הביתה. תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אני עוד פעם מבקש שלא להפריע לדוברים. בבקשה, אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת יאיר לפיד מטעם יש עתיד. עד שש דקות לרשות אדוני,

חברת הכנסת טלי פלוסקוב מכולנו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. אדוני ראש הממשלה, אני עוקב בשבועות האחרונים אחרי כל מה שאתה אומר, אחרי הטענות שלך, אחרי הפייסבוק שלך, אחרי הנאומים שלך. הטענה המרכזית שלך אומרת שיש שיתוף פעולה נגדך בידי הגורמים הבאים. הגורמים הבאים התכנסו באיזה חדר אפל והחליטו יחד להפיל אותך. אלה הגורמים שאתה אומר לנו שאסור לסמוך עליהם, שהם הרסניים ומסוכנים והם רק רוצים לגרום נזק למדינת ישראל ולרדוף את ראש הממשלה: משטרת ישראל, הפרקליטות, בתי המשפט, משרד מבקר המדינה, הטלוויזיה, הרדיו, העיתונים, כל האופוזיציה, חלק מהקואליציה. המפכ"ל שאתה בעצמך מינית, היועץ המשפטי לממשלה שאתה בעצמך מינית, פרקליט המדינה שאתה בעצמך מינית, מבקר המדינה שאתה בעצמך מינית. יש לי רק שאלה אחת, אדוני ראש הממשלה: למה? למה שהם יהיו נגדך? הם לא שמאלנים. נוני מוזס לא קנה אותם, הוא אחד החשודים שלהם. רובם אנשים דתיים, רובם הצביעו בשבילך או ימינה ממך. רובם סובלים בסביבה החברתית המיידית שלהם, בבית הכנסת שלהם, בגלל החקירות שלך. באיזה עולם מטורף ורדוף האנשים האלה זוממים נגדך?

אתה חושב שזה היה החלום שלהם? בשביל זה הם הלכו לתפקיד? אין שום סיבה בעולם שהם ירצו לרדוף אותך. הם לא רודפים אותך, הם עושים משהו אחר לגמרי, הם עושים את העבודה שלהם. ראש ממשלה בישראל שנותרה בו טיפת אחריות לא יכול להגיד בפייסבוק שלו שהמשטרה והפרקליטות לוחצים על עדי מדינה לשקר. הוא לא יכול להגיד לאזרחים שאסור לסמוך על רשויות החוק.

הוא גם לא יכול לשבת במליאה ולהעמיד פנים שהוא קורא ספר, כשאין אדם אחד במדינה שמאמין לו שהוא קורא ספר. הוא לא שמע מילה ממה שאמרת, אבל אולי, השר אקוניס, השר אקוניס.

אולי יודיע לנו מר לפיד על יחסיו עם מר מילצ'ן. אולי יגיד לנו? אם תפרוץ מחר אינתיפאדה, למי תלך, למשטרה או לא למשטרה?

למי תלך, למשטרה או לא למשטרה?

הדבר שהכי בולט בכל הפרשיות בכל התקופה האחרונה הוא העיסוק האין-סופי האובססיבי המוחלט שלך בנושא אחד בלבד: בעצמך, בגורלך, במה שטוב לך, במה שכותבים עליך, במה שאומרים עליך. הכול סביבך.

אני מכיר אותך יותר מ-20 שנה, ואתה לא היית כזה. זאת הסיבה ששמתי על שולחן הכנסת חוק להגבלת קדנציות לראש ממשלה. שתי קדנציות ודי כי הסתכלתי עליך, כי ראיתי מה זה עושה לך. יש במדינת ישראל אנשים, לא מעט אנשים, שכבר השתחררו מצה"ל וכבר לומדים באוניברסיטה, שביום שהם נולדו אתה כבר היית ראש הממשלה. זה יותר מדי. זה מה שגורם לעיסוק האין-סופי שלך בעצמך, וכל הקואליציה שלך בעקבותיך. פוליטיקאים שעסוקים רק בעצמם, שלא אכפת לך מהאזרחים, שלא רואים אותם ממטר. מתחיל להיווצר פער בלתי נסבל בין מדינת ישראל לבין הפוליטיקה שלה. ההצלחה של ישראל בנויה על אלה שעבדו בשבילה בעבר, אבל אף אחד לא עושה את זה היום. המחר שלנו בסכנה.

שלנו בסכנה. כי אתם כבר לא עובדים בשביל המדינה, אתם עובדים רק בשביל עצמכם. המערכת הפוליטית שלנו מקולקלת, מושחתת, אמר אחד שלא נמצא בכנסת בכלל.

חבר הכנסת אוחנה, חבר הכנסת אוחנה. עסוקה כל היום,

עסוקה כל היום בהפצת קנאה וכעס, היא מתפרנסת מפילוג ואלימות. השתלט עליה דיבור עברייני, עברייני. היא מרעילה את האוויר, היא מרעילה את היחסים בינינו. היא סקטוריאלית לגמרי. בגלל זה נולדים חוקים כמו חוק ההשתמטות, כי מותר להעליב ומותר להפלות בין דם לדם, כי אין כבר שום ממלכתיות. אתם נותנים למיעוט קטן, סקטוריאלי, להחליט הכול: מי יתגייס, מי יעבוד, מה יהיה פתוח בשבת. מפלגה סקטוריאלית קטנה אחרת מנהלת את כל מדיניות החוץ והביטחון של מדינת ישראל.

תעבירו חוק שאומר שמי שתומך בקואליציה לא חייב לשלם מיסים? הדבר שאתם קוראים לו פשרת הגיוס הוא חרפה לאומית. ירצו, יתגייסו, ירצו, לא יתגייסו.

יעבדו ויפרנסו את עצמם,

לא יעבדו ולא יפרנסו את עצמם. הפוליטיקה הישראלית הפכה להיות הבעיה מספר אחת של המדינה. את זה באנו לתקן ואת זה באנו לשנות. אדוני ראש הממשלה, עשית דברים טובים למען מדינת ישראל.

למען טובת ילדינו, למען המדינה הזאת, ששנינו אוהבים, די. הגיע הזמן שנגיד לך תודה על כל מה שעשית, והגיע זמנך לרדת מהבמה. הגיע זמנך לרדת. לא אתה אומר, הציבור אומר. והציבור לא אומר. הוא לא אומר. השר אקוניס, אני מאוד מבקש שלא להפריע לדוברים. אסור להפריע לדוברים. יש דוברים מכל הסיעות, כל העמדות יבואו לידי ביטוי. חברת הכנסת טלי פלוסקוב,

מטעם סיעת כולנו. עד חמש דקות לרשותך. אחריה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. אדוני היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, אני החלטתי לדבר היום אך ורק בשפת העובדות, ולהזכיר לכם, רק להזכיר לכם, מה נעשה במדינה שלנו בשנתיים וחצי שעברנו ביחד, בממשלה הזאת, מה לעשות? אני אתחיל מהמשפחה. נטו משפחה: נקודות זיכוי במס הכנסה להורים עובדים בגובה אלפי שקלים בשנה לילדים מלידה עד גיל חמש, סבסוד צהרונים באלפי שקלים בשנה, מענק עבודה מוגדל להורים עובדים עם הכנסות נמוכות, רבותיי, היום יש בשביל מה לצאת לעבודה ולא לשבת בבית, ביטול מכסים על נעליים, בגדי תינוקות ומכשירי סלולר, אנחנו יודעים את כל זה, הארכת חופשת לידה בשבוע, השקעה של רבע מיליארד שקל בשנה, חיסכון לכל ילד, חיסכון של עשרות אלפי שקלים מהמדינה לכל ילד עד גיל 18, רבותיי, הגדלת משכורות לחיילים,

אני חוזרת על מה שאמרה חברתי נורית קורן ב-50%, בהשקעה של 600 מיליון שקל בשנה. הנושא הבא, המאבק במשבר הדיור: הורדת מחירים היסטורית ברבעון האחרון של 2017, ולראשונה זה עשור 1.2% ירידה במדד מחירי הדיור של הלמ"ס, רבותיי, מחיר למשתכן, 46,000 זוגות צעירים כבר זכו בדירה במחיר למשתכן ב-61 יישובים ברחבי הארץ. כ-7,000 יזכו בהגרלה הגדולה במרס. 10,000 דירות כבר בבנייה ומאות אוכלסו. חיזוק ענף הבנייה: אנחנו מדברים על 6,000 עובדים סינים שהגיעו לארץ כדי שקצב הבנייה יהיה מהיר יותר. מכפילים את המדינה, רבותיי: 26 הסכמי גג ברחבי הארץ, אני לא יודעת מי מכם מכיר, מי ראה את התוכניות האלה, אבל אני מאוד ממליצה לכם לראות מה יהיה באשקלון, מה יהיה בדימונה, מה יהיה בנתיבות, ובערים שהרבה זמן לא הגיעו אליהן. בואו נדבר על הורדת מיסים: הורדת מע"מ ב-1% 4 מיליארד שקל שנשארו בציבור, נשארו בידיים של הציבור, וזה חשוב, הורדת מס הכנסה למעמד הביניים, הורדת מס חברות לטובת עידוד הצמיחה והתעסוקה. אנחנו שומעים היום על נתונים של רמת אבטלה הכי נמוכה בהיסטוריה של המדינה, הטבות מס להורים צעירים, נקודות זיכוי ששוות אלפי שקלים בשנה, זה מה שאני שומעת מהבן שלי, ביטול מכסים על סך מיליארד שקל, רבותיי. לאן הכסף הזה הולך? שוב, חוזר לציבור. מה קורה אצלנו בנושא של יוקר מחייה? הגדלת תחרות באמצעות הורדת מכסים ופתיחת מכסות יבוא, רבותיי. המחירים יורדים, רק עיוור לא רואה את זה, או מישהו שלא מעוניין לראות את זה, הורדת מחירי המים, הוזלת התחבורה הציבורית ב-14%; ירידה של 13% בעלויות ביטוחי רכב. על צמצום פערים אנחנו מדברים,

גם לכם: אבטלה בשיא שלילי, של 3.7% משק בתעסוקה מלאה, הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים מכלל ההוצאה זינקו, רבותיי, מ-39.2% ב-2013, ל-44.8% ב-2019, הגדלת שכר מינימום, שכחנו, אז אני מזכירה לכם, מ-4,300 שקל, ל-5,300 שקלים. זה לא עוד 100 שקל ולא עוד 200 שקל, זה 1,000 שקלים,

קליטת 3,000 עובדי קבלן לשירות המדינה בבתי החולים, רבותיי. שכחתם, אני אזכיר לכם: הוספת שני ימי חופשה למינימום של כל עובד במשק, הגבלת שכר בכירים בבנקים, דיברנו,

אבל זה כן אושר, תוספת של מאות שקלים בשנה למשפחות חד-הוריות, רבותיי, סגירת מכונות המזל של הפיס, שממוקמות רק באזורים העניים, ומנצלים את האנשים, הכלכלן הראשי מדווח שלראשונה זה שנים עלתה ההוצאה הפנויה של העניים יותר משל העשירים. צמצום פערים דיברנו, הינה דוגמה: גידול בתקציבים חברתיים,

מי שלא יודע או שכח, 8.5 מיליארד שקל לבריאות. 4 מיליארד לחינוך, 1 מיליארד שקל לרווחה. אנחנו מדברים על בנקאות ופיננסים: לראשונה מזה עשרות שנים הוקמו בנקים חדשים. רבותיי, יש לי עוד רשימה ארוכה. אני רק רוצה להגיד משפט סיכום, למרות שיש עוד הרבה דברים להוכיח: הממשלה שלנו מתפקדת, ומתפקדת מצוין. עלינו להמשיך. תודה לחברת הכנסת טלי פלוסקוב. אני מזמין את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ מטעם הבית היהודי. עד ארבע דקות לרשות אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני ראש הממשלה, השרים, חבריי חברי הכנסת, נדמה לי, אדוני ראש הממשלה, שאין אחד במדינה הזאת, וודאי שלא בבית הזה, שמאמין שאם נלך לבחירות זה יהיה בגלל משבר הגיוס.

אמרו הרבה כבר לפניי: המשבר הזה הוא משבר פתיר. ידענו לפתור יחד משברים קשים יותר. צריך לומר דברים ברורים: אם חלילה הממשלה הסבירה הזאת תקצר את ימיה, זה יהיה משהו שהוא לא פחות מהפיכה שלטונית, שימוש לרעה בכלי אכיפת החוק כדי להחליף שלטון. אין אחד במדינה הזאת שלא יודע שראש הממשלה הזה נרדף, בשיטות כאלה, בשיטות אחרות, נסרק במסרקות של ברזל כדי למצוא משהו. אני לא רוצה להאריך בזה. נאמרו על זה ונכתבו על זה דברים רבים. אדוני ראש הממשלה,

שאם אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזו לא להיכנע לניסיונות הללו להפיל את השלטון בדרכים לא לגיטימיות ולא דמוקרטיות, אז אנחנו צריכים לשמר את הממשלה הזו. צו השעה, אדוני ראש הממשלה, זה להכריז על תוכנית לחיזוקה של הדמוקרטיה, חיזוקן של זכויות האדם וריסון הגופים הלא-נבחרים במדינת ישראל. ביטול. אני אמנה כאן עכשיו בקצרה כמה נקודות שלעניות דעתי צריכות להרכיב את התוכנית הזאת, ואני קורא לך, אדוני ראש הממשלה,

להלין כנגד ההתנהלות הזאת אלא גם לקחת את המושכות ולהוביל את אותה תוכנית חשובה לחיזוק הדמוקרטיה.

אני קורא לך, אדוני ראש הממשלה, להחזיר את חוק חסינות חברי הכנסת למצבו הקודם כפי שהיה עד שנת 2006, שכדי להסיר חסינות של חבר כנסת ולהגיש נגדו כתב אישום צריך לבוא לכנסת בצורה פוזיטיבית ולקבל את אישורה. אני מתקשה לראות את הכנסת מאפשרת להגיש כתבי אישום מגוחכים, על שטויות. זה חוקתי לחלוטין, אף אחד לא יכול לטעון שלא. חיינו עם זה 60 וכמה שנים, כמעט מאז קום המדינה ועד שנת 2006. המצב הזה, שבו אפשר היום להגיש כתב אישום והכנסת צריכה,

לבטל אותו, הוא מצב לא נורמלי. יש לנו שיקול דעת,

אם חלילה יהיו עבירות חמורות, הכנסת תסיר את החסינות. אבל אף אחד לא ייתן להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה או שר על שטויות. דבר שני, נחוקק חוק נורא פשוט שיאסור על רשויות החוק לאסוף חומרים על נבחרי ציבור. אני מזכיר לכולם את תיק יצחקי, שהתפוצץ כאן בכנסת לפני קצת למעלה משנה, שבו התברר שבמשטרת ישראל מוחזקים חומרים, קלסרים, על נבחרי ציבור במשך שנים. אז התפתלו והסבירו, שכן,

ושזה חומר מודיעיני, ולא יודעים אם יהיה שימוש או לא יהיה שימוש. חברים, חד-משמעית כן, אם הגיע חומר,

יוסי, בתוך שלושה חודשים צריכה להתקבל החלטה. אם חקירה הופכת לחקירה גלויה, אז ממצים את החקירה או שגורסים את החומר הזה. אין מצב שמשטרת ישראל מהלכת אימים על נבחרי ציבור. זו פגיעה אנושה בהפרדת הרשויות. נבחרי ציבור חייבים להיות יכולים לבצע את מלאכתם נאמנה, ללא מורא ובלי לחשוב שמישהו אוסף עליהם חומרים, כדי שאם יום יבוא והם יעשו משהו שלא מוצא חן בעיני מישהו, אז יהיה מה לשלוף עליהם. אין דבר כזה. אדוני ראש הממשלה, צריך לקבוע, חבר הכנסת יוגב,

מאן דסני עלך, לחברך לא תעביד. צריך לקבוע שהיועץ המשפטי לממשלה איננו יכול להתייצב בבית המשפט נגד הממשלה. אין דבר כזה. היועץ המשפטי לממשלה מייצג את הממשלה, מייעץ לממשלה. אם הוא לא יכול לייצג אותה, שיתכבד וישב בביתו. המצב שבו יועץ משפטי מתייצב נגד עמדת הממשלה, נגד עמדת הכנסת,

מה, הוא מייצג איזה אור היולי, אלוקי?

הוא מייצג את הממשלה. מה, כבר גמרנו?

אז אני רץ, ממש בשני משפטים. החזרת הנבת"ם, נציבות הביקורת על הפרקליטות, למה שהיה מתוכנן מראש. הרי הייתה שביתת פרקליטים. סירסו את החוק הזה, פירקו אותו לחלוטין. הפכו את הגוף הזה לברווז צולע,

תיקון מקיף לחוק המעצרים, טיפול בעילות המעצר, תנאי המעצר, פיצוי בשל מעצר שווא וכו'; הרחבת מספר השופטים בבית המשפט העליון. יש עומס גדול על המערכת, ועדיין יש אחידות. בהחלטה פשוטה בוועדת חוקה אפשר להוסיף לבית המשפט ארבעה שופטים, להקל על העומס ולעשות תיקון גדול, וכמובן כמובן, פסקת התגברות, אדוני ראש הממשלה,

את הבעיה כולנו יודעים. צריך לפתור אותה. זה בידינו. יש לנו רוב לעשות את זה. זה חייב להיות צו השעה של הקואליציה הנוכחית, ואם חלילה לא, אז אסור להקים קואליציה בפעם הבאה מבלי שזה ניצב בבסיסה.

תודה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. אני מזמין את חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה, אדוני.

אנחנו עוברים לחבר הכנסת עודד פורר, בבקשה, מטעם ישראל ביתנו. עד שלוש דקות לרשות אדוני. עד שלוש דקות, אדוני. בבקשה. תודה, גברתי. אדוני ראש הממשלה, בשנת 1967, כשסיימת את לימודיך בתיכון בפנסילבניה, חזרת לארץ במיוחד כדי לשרת בצה"ל. אני בטוח שאתה זוכר היטב את ההחלטה הזו שאתה קיבלת בזמנו. אני, כשסיימתי את התיכון כאן בישראל בגיל 18, התגייסתי כמתחייב, לחיל הים, ואפילו חתמתי קבע שלוש שנים, שירתי כדי לסיים כבוגר קורס חובלים. אפילו פגשתי אותך פעם אחת במהלך השירות שלי. היית אז ראש ממשלה, סיפרת לי שאתה לא כל כך אוהב לעלות על ספינות, שזה לא עושה לך טוב בבטן. אתה יודע היטב, אני בטוח, שכל עולה חדש שמגיע לישראל, גם אם הוא עלה בגיל 21 או אפילו 22, חייב בשירות צבאי.

הוא משרת עם כל קשיי הקליטה וקשיי השפה, ועושה את זה במחויבות בלתי רגילה. אפשר לומר שהוא רואה את זה כזכות. כמה פעמים במהלך כהונתך פגשת באותם עולי גרעין צבר, שמגיעים לכאן ישירות לגיוס, בלי הוריהם, בלי משפחתם? רעייתך שרה פוגשת אותם שנה אחר שנה. אני יודע שהיא מקפידה להגיע לטקסים שלהם. רבים מאותם עולים,

גם מגרעין צבר, ובכלל, מאותם עולים שעלו כדי לשרת, גם מתנדבי גיוס חוץ-לארץ, חירפו נפשם, חירפו את נפשם בהגנה על המולדת, וכולנו זוכרים את ההרוגים הראשונים של מבצע צוק איתן,

רבים מהם היו עולים חדשים. הם הלכו ראשונים לפני המחנה כשהם עלו לישראל, הם הלכו ראשונים גם בקרב, וגם, לצערי, הקריבו את נפשם ראשונים.

איך אנחנו נוכל להסביר לכל אותם לוחמים, לכל אותם חיילים, לכל אותם חברים שלנו, לאחים שלנו, שמעבירים, שרוצים להביא פה חוק שכל-כולו, כל מילה בו, בחוק הזה שהונח כאן, היא השתמטות מגיוס? איך אתה תסביר, אנחנו מעוניינים, אדוני, ואתה יודע את זה היטב,

אנחנו מעוניינים שהממשלה הזאת תמלא את ימיה. אנחנו חושבים שהממשלה הזאת, אדוני ראש הממשלה, היא ממשלה טובה, ואנחנו גם לא הצבנו שום אולטימטום בעניין החקיקה הזאת. לא הצבנו אולטימטום שצריך להעביר תקציב לפני הפסח, ולא הצבנו אולטימטום שצריך להעביר חוק גיוס או חוק השתמטות לפני תקציב. בסך הכול אמרנו, אדוני, שאי-אפשר לתמוך בחוק שכל-כולו, מתחילתו ועד סופו, הוא השתמטות מגיוס, חוק שמערכת הביטחון וצה"ל מתנגדים לו, חוק שאף אחד מאזרחי ואזרחיות ישראל, אף אחת מהאימהות ששולחות את הילדים שלהן בגיל 18 להילחם, בפסח הזה אולי הילדים האלה גם לא ישבו לשולחן הסדר, כי הם עושים משמרת או בט"ש או מבצע, הם לא ישבו בליל הסדר, ואנחנו נגיד להם שאנחנו נרים את ידנו בעד איזשהו חוק, ואני תכף מסיים,

שכל-כולו השתמטות מגיוס. אני אומר לך לסיום, אדוני: אנחנו מחויבים לקואליציה הזאת, אבל לפני זה אנחנו,

כמו כל הקואליציה, צריכים להיות מחויבים קודם כול לציבור ששלח אותנו, לאזרחי ישראל, לעניין של גיוס לכולם. ואני קורא לך, אולי ברגע האחרון בהקשר הזה, אדוני ראש הממשלה: אל תביא את חוק ההשתמטות הזה. תמתין.

מערכת הביטחון, ואתה סומך את ידיך עליהם גם כן, יביאו חוק טוב, ועליו נוכל כולנו להצביע באהבה.

תודה רבה לחבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת ישראל אייכלר מטעם יהדות התורה,

עד שלוש דקות לרשותך,

אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה, חברי הכנסת והשרים, כל מה שאני רוצה לומר לאנטישמיות צמאת הדם שמשתוללת נגד שומרי התורה ולומדיה, אסור לי לדבר. אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. לכן אני אדבר על המהפכה, שמצטרף אליה עכשיו אביגדור ליברמן, להפיל את הממשלה ולהיות שותף להפיכה השלטונית, ומביא אותנו לאקורד הסיום של תהליך ארוך של רדיפה אכזרית, חסרת תקדים, נגד ראש הממשלה, ששותפים בה רוב כלי התקשורת, המשטרה, בתי המשפט, גופי שמאל רפורמיים עתירי ממון. כולם רוצים להפיל את ראש הממשלה, לא רק בגלל שזה נתניהו, ואולי בכלל לא בגלל שזה נתניהו, אלא בגלל שהם זיהו את הברית בין נתניהו והמסורתיים והימין, ואנשי האמונה וערכי היהדות, דתיים וחילונים. את הערכים האלה הם מבקשים לקעקע באמצעות הפיכה יזומה. הם לא מתכוונים לנתניהו האיש, שעם כל הכבוד, שם אותם בכיס הקטן, הדת היהודית היא זו שמרתיחה אותם. המסורת היא זו שהיא לצנינים בעיניהם. הם לא מסוגלים לראות כיצד מדינת ישראל מתקרבת למסורת ישראל, ויותר ויותר יהודים חילונים משתוקקים לדעת עוד קצת מהתורה הקדושה. מבחינתם נתניהו והימין הם המוקש המרכזי בדרך לסלילת ישראל חדשה. לעקר כל לאומיות של יהדות, לבנות כאן משהו חדש, אוניברסלי, אמריקני אולי,

אפילו כבר באמריקה בזים להם. משתפי הפעולה עם ה-BDS ועם כל אנשי ה-J Street וכו', הם יודעים שאין להם אחיזה בשום מקום בארצות הברית, ובאים לעשות את זה פה. רבותיי,

חברי הכנסת החרדים, שלוחי הרבנן, קיבלנו הוראה ברורה מרבותינו, באמצעות מועצת גדולה התורה, שלפני התקציב אנחנו חייבים להחיל את החוק שישחרר את לומדי התורה, שיוכלו לשבת וללמוד תורה, דבר שהכנסת כבר חוקקה אבל בג"ץ פסל אותו, וצריך לתקן אותו. ואנחנו עומדים על הדבר הזה, ואנחנו נעשה את זה, בעזרת השם, כי זכותו של עם ישראל עומדת על דבר אחד: על לימוד התורה ועל קיום התורה. בלי קיום התורה, שמע, אחמד טיבי, בלי קיום התורה אין להם שום זכות בארץ ישראל. אתם הייתם פה לפניהם. כל מה שהם היו לפניכם, זה בגלל התורה שלנו, ואם הם מתכחשים לתורה, תגיד להם: ליסטים אתם שכבשתם ארץ שבעה עמים, כמו שכתוב ברש"י על התורה. בלי החיילים, אחמד, תראה מי שמדבר. בלעדי התורה מדובר בלאום חסר שורשים, ולכן הסדרת מעמדם של בני הישיבות, ששומרים ומגינים על קיומו של עם ישראל בארץ ישראל, צריכה לבוא לפני חוק התקציב.

אני מסיים, כבוד היושבת-ראש. אומר לשר הביטחון, שבאופן אישי כבר הוכיח פעם אחר פעם, הוא הפיל ממשלות גם כשנתניהו רצה לעשות אז, שידע ליברמן שהוא משתף פעולה עם הגרועים שבאנשי השמאל הקיצוני. ואם הוא בונה על קבוצה מצומצמת של מתנגדי הדת, שהם יצילו אותו מאחוז החסימה,

ליברמן, שכולם יזכרו שבגללך נפלה הממשלה הטובה לימין, לדתיים ולמסורתיים, והם לא יסלחו לך. תודה, אדוני.

וכשתשב בבית מתחת לאחוז החסימה, תדע לך שהיום הזה הפלת ממשלה.

תודה רבה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. חברת הכנסת תמר זנדברג מטעם סיעת מרצ,

גברתי. אחריה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אם היא תגיע, אני לא רואה אותה בינתיים. עד שלוש דקות, גברתי, לרשותך. אני ממתינה, אני מבינה. חברות וחברים, פרפורי הגסיסה של ממשלה בלי מנדט ציבורי ובלי מנדט מוסרי הם תמיד העלובים ביותר והנואשים ביותר. זה מה שאנחנו רואים מול עינינו עכשיו. זה המופע של ביבי. ואין מתאים ממופע הסיום של כהונה וקדנציה מסיתה, מלבה, גזענית,

האמת, זה לא ביבי, זה הביביזם. אנחנו עוד מעט נשמע מספסלי הקואליציה שלראש הממשלה אין בעיה לנהל מדינה מהכלא. הרי למיקי זוהר אין בעיה להגיד את זה. את המשטרה הוא כבר גייס בתפקיד יגאל עמיר. גם לנורית קורן אין שום בעיה להתגייס ולהגיד ששוחד היא לא עבירה חמורה. אדוני ראש הממשלה, אתה מכהן תחת המלצות משטרה לעניין שוחד, העבירה החמורה ביותר בספר החוקים הישראלי לאיש ציבור. במקום להתפטר, בגלל שחיתות ובגלל שוחד, אז ממציאים משבר. זה לא משבר בחירות, זה משבר חקירות.

אדוני ראש הממשלה, רוצה להפוך את הבחירות לעיר המקלט שלך. אתה רוצה, במקום להיכנס לכלא, להיכנס לכנסת ולהתבצר כאן, את בושה למפלגה שלך. במקום על ספסל הנאשמים.

בסרט שאתה חי בו, אדוני ראש הממשלה, אולי תוכל לככב, אתם בושה, אתם בושה, חבר הכנסת יונה. אולי תוכל לככב בסרט חומות של תקווה.

הלוקיישן: במקום חומות הכלא יהיו כיסאות הכנסת. או אולי הסרט שלכם יהיה הסנדק, למה אתה מאיים?

הסופרנוס.

חבר הכנסת מזוז. דקה, דקה. חברת הכנסת תמר זנדברג, אני אעזור לך. אני אפילו עוצרת את הזמן.

יאללה, בחירות והביתה, הביתה. תתביישו לכם. אבל אתה יודע מה, הינה, המופע של הסנדק. איזה בושה עוד יש לה לדבר על הבמה, חוצפנית עלובה. אבל אתה יודע מה, אדוני ראש הממשלה, לא לעולם חוסן. השלטון, השלטון שלכם, לך הביתה, הביתה, הביתה.

הבית שלך בעזה. הביתה. חבר הכנסת סגן השר מזוז, מה קרה? יא עלוב, הביתה. חתיכת חוצפן. אתה חוצפן. אתה עלוב. מה קרה? הפריימריז התחילו?

אתה מתחנף לנתניהו? חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת אחמד טיבי, נא לא לעזור לי. בבקשה, גברתי, תמשיכי. ראש הממשלה, עם החיוך המזויף, מנסה פה לעבור ולשכנע את כולנו שהוא חזק בבחירות, שאין לו שום בעיה והוא הולך לבחירות אפילו נגד עמדת האופוזיציה. כבר ראינו משפטים מהנאום, הם רצים בטוויטר. אדוני ראש הממשלה, לא לעולם חוסן. השלטון שלכם מזכיר את שלטון מפא"י, שאתם כל כך אוהבים להשמיץ, רגע לפני שהוא קרס. גם הוא היה מושחת, מסואב ובטוח בניצחונו. אתם לא הולכים לחזור לכאן. לשלטון בחרתנו, נגמר. זה לא עבד לשלטון מפא"י וזה לא יעבוד לשלטון ביבי והביביזם. יכול להיות שיש גם כמה חברים באופוזיציה שחושבים ככה. אז גם לכם, חברות וחברים, אני רוצה להגיד: בחירות עכשיו. אנחנו נלך לבחירות ולא משנה לנו אם ביבי יעשה תרגיל לבנט ולדרעי, או שכחלון יקבל סוף-סוף אומץ ויפרוש מהממשלה, כמו שהיה צריך לעשות מזמן. בחירות עכשיו. לציבור הישראלי מגיע לא פחות מבחירה מחודשת. תקווה במקום פחד, דמוקרטיה במקום ביביזם, והכי חשוב: פוליטיקה נקייה במקום שחיתות. מוטב מוקדם מאשר מאוחר.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך, ואחריה, חבר הכנסת יוסי יונה. עד שלוש דקות. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת, תראו, היינו עדים עכשיו לאירוע לא נעים, בלשון המעטה. ואני חושבת שבימים כאלו סוערים ישנם גם נערים, ואזרחים ואנשים צעירים שאולי היו מסתכלים על הבית הזה כאל המקום שבו הגורלות שלהם נכתבים. המציאות שמשתקפת מהמסכים ומהמצלמות ומהתיעודים היא מציאות, שתאמינו לי, לא תקרוץ לדור המנהיגות הבא, טוב, איכותי ומשפיע. אנחנו משתמשים במנדט שניתן לנו על ידי הבוחר בצורה מבישה, מביכה והכי חשוב: חסרת תקווה. אם אנחנו מתלוננים על שמה קורה היום כאשר נבחרי הציבור שלנו נדרשים פעם אחר פעם לעשות שיקולים ואיזונים בין האינטרס הכללי של הציבור לבין האינטרס הסקטוריאלי, כמעט תמיד האינטרס הכללי של הציבור מוזנח ונשכח. העיקר שהצלחנו להעביר עוד משהו שטוב לנו, לחברים שלנו. האם מישהו דיבר כאן על הפריפריה? האם מישהו דיבר כאן על אותם ילדים חסרי תקווה? על אותם ילדים שהיום גם משרד החינוך רוצה לנתב אותם בהסללה להיות שוב האוכלוסייה החלשה? הרי איך נסביר זאת, חברי אלי אלאלוף, את אותה הוראה אומללה של משרד החינוך שאומרת ששלוש יחידות כולם יקבלו, חמש יחידות זה כבר קאסטה סגורה, זה שמור למי שההורים שלו יכולים להעמיד לו שיעורים פרטיים, לשלם בתוך מערכת החינוך הפורמלית. כאשר אנחנו מעלים את הרעיון הזה על מערכת הבריאות הציבורית, כולם מזדעזעים: מה פתאום? להכניס את הרפואה הפרטית לתוך מערכת הרפואה הציבורית? יקומו כאן מימין ומשמאל, וגם אני יכולה להגיד שמות, שיגידו: עד כאן. כשזה קורה מתחת לאף שלנו, במערכת החינוך הציבורית, יש שקט. שקט תעשייתי. אבל גורלות של ילדים ושל העתודה של המדינה הזו, של האזרחים, שנחליט באיזה מעמד סוציו-אקונומי הם יהיו, באיזה תפקידי מנהיגות הם יהיו, תקרות הזכוכית נבנות היום בעבור הדור הזה, שמי שנולדו לבית שאין ביכולתו להוציא אותם ולשלם להם את השיעורים הפרטיים בתוך מערכת החינוך הפורמלית, מישהו צריך להחזיר את ההיגיון, מישהו צריך להביא את הקול של האנשים האלה שוב לבית הזה. תעשו טובה, תרדו קצת מפוליטיקה, כי חוץ מפוליטיקה יש לנו פה לנהל חיים. אנחנו מקבלים פה החלטות וההחלטות האלו משפיעות. ובגלל הפוליטיקה הזו, הוראה כזו של משרד החינוך עוברת מתחת לרדאר, וביום אחד חרצנו גורלות של ילדים, ויכול להיות שמדובר במדען הבא של מדינת ישראל, בעדה יונת זוכת פרס נובל הבאה. אבל מי ידע?

להורים שלהם לא יהיה כסף לשלם להם שיעורים פרטיים בתוך מערכת החינוך.

תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חבר הכנסת יוסי יונה,

חבר הכנסת אמיר אוחנה. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה, שרים, כנסת נכבדה. אדוני ראש הממשלה, אני פונה אליך: על גבך מוטלת אחריות רבה. לא אגזים אם אומר שהחברה הישראלית נמצא על פרשת דרכים. לך, אדוני ראש הממשלה, יש תפקיד חשוב, תפקיד מכריע, בהחלטה לאן היא פונה, לאן פונה החברה הישראלית. האם היא פונה להמשך הפילוג והשיסוע, כפי שהיטבת לעשות בהצלחה רבה, אדוני ראש הממשלה, או שהיא יכולה לפסוע בדרך חדשה? אתה יכול לנהוג אחרת, אדוני ראש הממשלה, אתה יכול לנהוג באצילות, אתה יכול לנהוג באחריות לאומית. ביכולתך לעשות מעשה שיאפשר את תחילתם של תהליכי איחוי וריפוי של החברה שלנו. בידך הבחירה, אדוני ראש הממשלה. אתה יכול להורות לתומכיך הרבים, אלה שמאמינים בחפותך, לצאת לרחובות עבורך אם רק תבקש. אבל למען אחדותה של החברה שלנו, אדוני ראש הממשלה, למען יסודות הדמוקרטיה שלנו, למען שיקום האמון של הציבור הישראלי במשטרת ישראל, למען חיזוק האמון במערכת המשפט שלנו אל תעשה זאת.

עשה את המעשה הנכון: קום והתפטר. אדוני ראש הממשלה, אתה קבעת, ואני מצטט: "ראש ממשלה השקוע עד צוואר בחקירות, אין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים גורליים למדינת ישראל". אתה צודק, אדוני ראש הממשלה. איבדת את סמכותך המוסרית לנהל את ענייניה של המדינה. כן, אדוני ראש הממשלה, עומדת לך זכות החפות, ואומנם כל עוד לא יצאת אשם אתה רשאי חוקית להמשיך בתפקידך, אבל אנחנו אנשי ציבור, ואנחנו נדרשים לעמוד באמות מידה ציבוריות נוקשות וקשוחות יותר.

אמות המידה האלה מחייבות את לכתך. אדוני ראש הממשלה, אתה אוהב היסטוריה, ידועה אהבתך וחיבתך להיסטוריה. לפני למעלה מארבעה עשורים התפטר הנשיא ניקסון מתפקידו, כשוועדת חקירה מטעמו של הקונגרס קיימה תהליכי הדחה נגדו. הנימוק בעד ההתפטרות היה ברור: למנוע הליכים משפטיים נגד נשיא מכהן, למנוע פילוג ושיסוע של החברה האמריקנית. המערכת הפוליטית בחרה להעניק לנשיא ניקסון חנינה תמורת פרישתו מהחיים הציבוריים. יש רוצים לראות אותך מאחורי סורג ובריח, ייקוב הדין את ההר,

הם רוצים להעמידך לדין, אבל אני מאמין שלמען אחדות העם, אחדותה של החברה שלנו, על המערכת הפוליטית להעניק לך חנינה בתמורה לפרישתך מהחיים הפוליטיים. זה יהיה טוב לך, זה יהיה טוב לנו, זה יהיה טוב לחברה הישראלית, זה יהיה טוב לדמוקרטיה שלנו.

קום ועשה את הדבר הנכון, קום והתפטר. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, בבקשה, מטעם סיעת הליכוד, עד חמש דקות לרשות אדוני. אחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. תודה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי השרים, חברותיי וחבריי חברי הכנסת המתקראים אבירי שלטון החוק, כאילו חזקת החפות איננה חלק משלטון החוק, חסידי זכויות האדם המבקשים להרשיע אדם בכיכרות העיר ובאולפנים, לפני הליך הוגן, לפני ניהול משפט, לפני שהתקיימו הכללים הבסיסיים ביותר של צדק, לוחמי השקיפות הגדולים, שמוכנים שגם המשטרה, גם הפרקליטות וגם בתי המשפט יוסיפו להתנהל במחשכים ומוכנים לשכפץ עליהם כאילו הם חסינים מביקורת, כל עוד יוסיפו וישרתו את האג'נדה היחידה, שהיא ורק היא מובילה אותם בשנים האחרונות, האידיאולוגיה שניתן לכנות אותה: רק לא ביבי. מגישים עכשיו דיון 40 חתימות ומבקשים להפיל את אחת הממשלות הטובות שהיו למדינת ישראל, כדי להקים ממשלה חלופית, טובה יותר לשיטתם, טוב שהוא לא מפיל אותה בעצמו. טוב שראש הממשלה לא מפיל אותה בעצמו. דבר אליו, כמו גמד, כמו גמד.

לא להפריע, חבר הכנסת חסון.

אדם מוכשר מנתניהו, שיוביל את מדינת ישראל מרובת האתגרים וההזדמנויות. מי יוביל אותה, אתה, יואל חסון? חברים, אני חושב שעברנו את שלב האבחון ואפשר כבר להכריז על מחלה,

הפוליטי. ונקרא ללוקים בה, שים לב,

תרצה או לא תרצה,

האוֹבּסֶסבּיבּים. מי הוא האובססביבי?

שיננת יפה. שמנהל מערכת יחסים קרובה, אינטימית, עם מנהיגי שתי המעצמות, המעצמה הרוסית והמעצמה האמריקנית, זו לא תמר

רק מציע בחום לכולכם: אל תעצרו את נשימתכם.

תודה לחבר הכנסת אמיר אוחנה. אני מזמין את חבר הכנסת אחמד טיבי. לרשות חבר הכנסת טיבי עד שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, ראש הממשלה, אני לא אתקוף אותך, לא בגלל סיגרים ולא בגלל שמפניות. אני חושב שעשית מספיק טעויות בדברים נוראיים, שהם הם לבדם אמורים להספיק כדי, נשיקה, נשיקה.

אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה, כפי שאמרתי, לא אתקוף אותך לא בגלל שמפניה ולא בגלל סיגר. אני אתקוף אותך בגלל דברים וטעויות שעשית, והם-הם שצריכים לשכנע אותך ואת הציבור שדי כבר. כמה אפשר? כשהילדים

חלק מחברי הכנסת נולדו, אתה היית ראש ממשלה. ממשלת נתניהו הראשונה, ממשלת נתניהו השנייה, ממשלת נתניהו השלישית, וככל שזה מתארך זה מתחיל להיות מביך, עם ריח לא נעים, אנשים מתחילים להרגיש לא נוח בסביבה. די כבר. האמת היא, ראש הממשלה, אתה לא אמור להחזיק בקרני המזבח בכל מחיר, לסמוך על הירון מזוזים, רד, יא עלוב, על המנהיגות, רד, יא עלוב.

על הפנים היפות והאמיתיות של הליכוד. אתה גיס חמישי. אתה צריך לסמוך,

שחושבים, הביתה. שאתה עושה רע לכולם.

מדיניות, מדיניות, חבר הכנסת מזוז, תודה.

תשובה, נא לשבת.

בבקשה, אדוני ימשיך. תודה רבה. אתה מרגיש טוב, מזוז? גיס חמישי. הביתה. אתה מרגיש טוב?

בחירות.

ד"ר ליפשיץ כאן?

ד"ר ליפשיץ יבדוק אותך עוד מעט.

תודה. אני מודה שלעיתים גם אני, תודה רבה.

תודה רבה. אני נולדתי כאן כשאנשים כמוך עוד היו במקום אחר. אתה עוד מעט הולך הביתה. אדוני ראש הממשלה, פתאום לאחרונה,

פתאום לאחרונה אתה תוקף את המשטרה,

ואז אני נזכר,

בציטוטים שלך.

למשל כשהבתים בקלנסווה נהרסו העלית פוסט: כוחותינו פועלים בקלנסווה. הבעת התפעלות והערצה לכוחות המשטרה שהרסו את הבתים. באום אל-חיראן אמרת: לא רק שהאירוע הזה לא מרתיע אותנו, הוא מחזק אותנו. מדינת ישראל היא מעל הכול מדינת חוק,

ראש הממשלה,

לאחרונה, לא בדיוק יש אסכולה של אכיפה שוויונית. נא לסיים. לכן, אדוני ראש הממשלה, יש לעיתים נקודת זמן בחייו של מנהיג, של ראש ממשלה, של נשיא, שהוא צריך לקבל הכרעה קשה. וינסטון צ'רצ'יל אמר: זה לא מספיק שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו, לעיתים צריך לעשות את מה שנדרש, אדוני ראש הממשלה. ומה שנדרש זה שינוי, מה שנדרש, שאתה תתפטר.

תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך, ואחריו, חבר הכנסת יואל חסון. אדוני ראש הממשלה, יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, זהו דיון מיוחד בתקופה מיוחדת. אנחנו כחברי האופוזיציה לא חיכינו לרגע הזה כדי לומר שאנחנו רוצים ממשלה אחרת, ובעיקר, דרך אחרת. ישראל זקוקה לממשלה ולראש ממשלה במשרה מלאה, והיום ברור שזאת ממשלה על תנאי. עד רגע זה לא ברור מי רוצה וכמה רוצים בחירות, אבל הממשלה אומרת שממשלה מחליפים בקלפי, אז בואו לקלפי בואו לקלפי ונבחן מה העם הזה רוצה בשעה הזאת, שהיא שעה לא פשוטה. יש מצד אחד הכרעות גורליות, ומצד שני ממשלה שעסוקה בעיקר בהישרדות ובעצמה ולא פנויה לקבל את ההכרעות הנכונות. ידענו, ראש הממשלה, לשתף פעולה, גם אני לא פעם דיברתי איתך. אבל הגיע הרגע, לפי דעתי, שנדרשת הכרעה, ואין מה לחשוש ממנה. יש כאן הישגים, אבל חבריי בקואליציה, לא כל ההישגים עכשיו, ונבנתה כאן תשתית 70 שנה. המדינה לא התחילה בכהונה שלכם. אבל הביקורת היא לא אם היו או לא היו הישגים, אלא מה הנקודה הנכונה מפה והלאה, משום שגם אם יש הישגים, ודאי שיש גם הישגים, הרי לא בזבזתם את כל השנים האלה ואת כל המשאבים האלה, אבל אין בהישגים כדי לטשטש את גודל השעה וגודל האחריות מול כתבי, או טענות כלפי ראש הממשלה ופקידים בכירים. וזאת שעה גורלית. האם הממשלה יכולה, פנויה, בנויה, האם יש לה את היכולת להתמודד עם האתגרים בתנאים הקיימים? אז יש דרך של נבצרות, יש דרך של ללכת לקלפי. בואו נשאל את העם. הרי עד רגע זה הקואליציה לא יודעת מה היא רוצה. אני חושב שיש פה מדינה לנהל, יש גם איומים ביטחוניים, ראש הממשלה בטח ידבר עליהם. היכולת לקבל הכרעה לתקוף מטרות מעבר לגבולה של ישראל או לצאת למלחמת מגן, זוהי הכרעה מהקשות שעומדות בפני המנהיגים. האם המנהיגות של היום תקבל את ההכרעות האלה בידיים נקיות? האם השיקול של מלחמה או שלום הוא שיקול שנעשה ללא שיקולים זרים? האם לשלוח את הבנים, אנחנו עושים את זה באמת מתוך אחריות מלאה? האם יש לנו ממשלה במשרה מלאה או האם יש ממשלה שעסוקה בעצמה? וישראל נמצאת ברגע של הכרעות גורליות. אני חשבתי ואני חושב גם היום שלא מפילים ממשלה רק בגלל שחיתות. מפילים ממשלה גם בגלל הכיוון, וקודם כול בגלל הדרך. ואני רוצה לומר לכם שגם בעבר, ממשלות לא מפילים, ממשלות נופלות, וכך גם נפלו בעבר. והממשלה הזאת היא כבר בתוך תהליך של התרסקות ונפילה. אז אם תקבלו מנדט שאתם בטוחים בו, בואו לבחירות, ואם המנדט יהיה של מישהו אחר, תדעו לקבל הכרעה דמוקרטית. ישראל לא יכולה לדחות קבלת הכרעות, ישראל לא יכולה להיות שבויה בידיים של ימין קיצוני, ישראל לא יכולה להיות מנוהלת על ידי מי שעסוק בעצמו. ולכן, ראש הממשלה, תודיע עכשיו, אחרי כל הימים האחרונים, שלא מוסיפים כבוד, לא מוסיפים ביטחון לאזרחים, בואו נחליט עכשיו שעושים בחירות מהר ככל האפשר.

אם תקבלו אמון, נלך יחד עם כולם אחרי הממשלה, ואם תוחלף הממשלה, אז קודם כול יוחלף ראש הממשלה, תוחלף הממשלה, ובעיקר, נשנה את הדרך ואת הכיוון. ישראל זקוקה למדיניות אחרת, לכיוון של עתיד יותר טוב.

תודה לחבר הכנסת ברושי. חבר הכנסת יואל חסון,

עד שלוש דקות לרשותך. אחריו, אחרונת הדוברים תהיה חברת הכנסת וסגנית השר ציפי חוטובלי. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, שרי הממשלה, אדוני ראש הממשלה, אתה יודע שהנאום שלך כבר בתקשורת? אתה ראית את זה כבר? דיווחו לך?

אתה מסוגל לכול, אין ספק. אתה מסוגל לכול. אבל, אדוני ראש הממשלה, כדי שאולי אני אחסוך לך כמה דפי נאום. אדוני ראש הממשלה, אני אתן לך כבר עכשיו תשובות על מה שראינו בתקשורת שאתה כותב.

אתה אומר שלא ראית אף פעם אופוזיציה שמושכת חוק לפיזור הכנסת. אז אני יודע שלא ראית, כי אתה לא היית חבר כנסת הרבה זמן,

אתה לא כל כך מכיר את הכנסת. והרבה מאוד סיעות אופוזיציה עשו את זה. ואתה יודע למה הן עשו את זה, אדוני ראש הממשלה? כי גם להן יש שיקולים,

כי גם להן יש צרכים, ולפעמים אתה רוצה לא להצביע על חוק לפיזור כנסת, ראש הממשלה, כדי לא להרוג אותו לחצי שנה ואתה רוצה עדיין להיות במשחק. אז אני מציע לך, אדוני, כבר מראש, אדוני ראש הממשלה: תמחק את הסעיף הזה. בטח יש לך דברים יותר מעניינים

אז אתה יכול לדלג על הדבר הזה. אני שמעתי, או אני ראיתי, אדוני ראש הממשלה, השר לוין,

תאפשר לראש הממשלה להקשיב לי, אני יודע שהוא בדרך כלל רוצה להקשיב לי, אז תיתן לו להקשיב לי. אדוני ראש הממשלה.

זה מעניין, דווקא כשאני עליתי לדבר, אדוני ראש הממשלה, הצטרכת כל כך הרבה שרים שיסבו את תשומת ליבך. כזאת הגנה, אל

אז אני אומר לך עוד. אתה כתבת בנאום, ששוב, יצא לתקשורת מהצילומים, אתה כתבת שאנשים גאים במדינה ואוהבים אותה.

אנשים גאים במדינה ואוהבים אותה. אני מסכים איתך, אדוני. גם אני אוהב את המדינה וגאה בה מאוד. אני כל כך אוהב את המדינה וגאה בה שאני יודע, אדוני ראש הממשלה, שבאמת את תפקידך ההיסטורי אתה סיימת, אתה סיימת, ואני חושב שאתה גם יודע את זה. ועובדה שאם המדינה הייתה במקום כל כך טוב והציבור היה כל כך גאה במעשיך ובמדיניות שלך, איך זה יכול להיות שאתה עדיין ראש ממשלה כל כך שנוי במחלוקת? אתה ראש ממשלה שנוי במחלוקת. איך זה יכול להיות שאתם חד-ספרתי? ספר לנו. המערך, שמונה, כשנהיה בממשלה, נדבר. ספר לנו. אתם תהיו בממשלה? זה לא פורים עכשיו. אבל ראש הממשלה, זה לא פורים עכשיו. אדוני, מפריעים לי ואני לא יכול לסיים את דבריי.

אני אגיד לך עוד דבר, אדוני ראש הממשלה,

אדוני ראש הממשלה: קראתי הרבה מאוד ספרים שלך, וקראתי גם הרבה מאוד ספרים עליך, ויש לי מסקנה מאוד ברורה, שניכרת לאורך כל הזמן, חוזקתך, או החוזקות שלך, הן תמיד על רקע החולשות של היריבים והמתנגדים שלך. כי אם במחנה שלנו, בוודאי, היינו עומדים והיינו מגובשים, אתה לא היית ראש ממשלה. אתה הרבה פעמים נהנית, לאורך שנים, מהפיצול שהיה במחנה מרכז-שמאל. ויותר מזה, גם עכשיו שותפיך הפוליטיים והקואליציוניים, שאתה גורר אותם, אתה גורר אותם כדי לחסל אותם פוליטית ולעשות מערכת בחירות של: אני זכאי, אני זכאי,

ובדרך אתה תחסל את כל שותפיך הקואליציוניים ותשתה מהם את כל המנדטים, והם כנראה, כמו גמדים, ילכו אחריך כמו שהלכו אחריך ככלי משחק בידיך.

אני מסיים, אדוני. הפריעו לי, כן, לכן זה כולל זמן פציעות.

אדוני ראש הממשלה, לא נהיה כלי משחק בלוח שלך, ואנחנו נעשה הכול כדי שלא תמשיך להיות ראש ממשלה ושישראל תלך לממשלת איחוי ואחדות, שאתה לא יכול להיות ממוביליה.

תודה לחבר הכנסת יואל חסון. אחרונת הדוברים, מטעם סיעת הליכוד, חברת הכנסת סגנית השר ציפי חוטובלי.

עד חמש דקות לרשותך. אדוני ראש הממשלה, יש כאן הרבה עיתונאים ששואלים את עצמם אם זה הדיון האחרון של הכנסת העשרים. אני בדרך כלל לא מייעצת לך, אני רק רוצה לחלוק איתך את רחשי הציבור. הציבור מאמין במנהיגות שלך. הציבור עומד מאחוריך, למרות שלליכוד מאוד משתלם ללכת לבחירות, כי אנחנו חזקים מאוד בסקרים, ובצדק. אני מאחלת לך שהממשלה הזאת תמלא את ימיה. הייתי מקווה שהשותפות הקואליציוניות שלנו ינהגו באחריות ויאפשרו לממשלה הזאת לעשות את מה שהציבור הישראלי מצפה ממנה, לכהן עד סוף כהונתה הרשמית, עד 2019. אדוני, אני מסתכלת על חבריי באופוזיציה. אמר כאן חבר הכנסת יאיר לפיד: מתחיל להיווצר פער בלתי נסבל בין מדינת ישראל לפוליטיקה. חבר הכנסת יאיר לפיד, אתה ממש ממש מתבלבל. הפער הבלתי-נסבל הוא ביכולת שלך לזהות איפה נמצא הציבור בישראל, הפער הבלתי-נסבל הוא בין הציבור הישראלי לשמאל הישראלי, בין הציבור הישראלי לאליטות הישנות, שאתה המייצג המובהק שלהן. הציבור הישראלי לא סולח ולא שוכח. הוא לא סולח לשמאל הישראלי על שלושה חטאים: על חטא הצביעות, על חטא הצדקנות ועל חטא נבואת השקר.

נבואות השקר שלכם מילאו את חלל האוויר הציבורי לאורך שנים. מה לא אמרתם לציבור הישראלי? במה לא האשמתם את נתניהו? אמרתם על נתניהו שהוא מחריב את יחסי החוץ של ישראל, שהוא הורס את הקשר החשוב והאסטרטגי עם ארצות הברית, אמרתם שהאיום האיראני הוא המצאה לצורכי בחירות, אמרתם שהשד הדמוגרפי מאיים להחריב את מדינת ישראל. כמה נבואות שקר. אז הציבור, בניגוד למה שאתם חושבים, יותר חכם מזה. כל נבואות השקר האלה התנפצו. ראיתם בשבוע שעבר את מפגן התמיכה העצום של האמריקנים בנתניהו. אתם רואים עוד ועוד נציגויות בין-לאומיות שמדברות על העברת שגרירות לירושלים בירת ישראל. אלה הישגים של מנהיגות הימין בישראל, שמובלת על ידי נתניהו, ולכם אין מה להציע למעט אותה אובססיה ישנה ועלובה נגד אדם. אין לכם דרך, אין לכם דרך אלטרנטיבית להציע לציבור הישראלי, ובגלל זה הוא רואה בכם מי שימשיכו לשרת את העם באופוזיציה. אבל בזאת לא די. הצביעות שלכם, אתם בצדקנות ובגלגול עיניים אומרים שזה דבר חמור מאוד שראש הממשלה חשוד, תשימו לב לחשד, בקבלת סיקור חיובי. הפוליטיקאי המושמץ ביותר בישראל חשוד בקבלת סיקור חיובי על ידי כלי תקשורת. אתם משתמשים במילה "שוחד". מה לגבי הצד שלכם בעסקה הזאת? חוק ישראל היום, שעבר על ידי רוב מוחץ בין חברי הכנסת באופוזיציה, ציפי לבני, יאיר לפיד, תמכתם בחוק הזה, מה היה החוק הזה אם לא עסקה מפוקפקת מאוד בין מו"ל חזק שקוראים לו נוני מוזס לבין חברי כנסת תמורת סיקור אוהד? לכם ניתן הסיקור האוהד, כתבות שער מפרגנות, סיקור אין-סופי בעיתון של המדינה. מה קיבל נתניהו בתמורה לאותו סיקור אוהד? תנו לי רק מקום אחד שבו הוא קיבל סיקור אוהד חוץ מהעיתון שאתם מייחסים לו קשר אישי לימין, שזה עיתון ישראל היום. בשבוע האחרון כתב חגי סגל, כן, יש עיתונאי אחד בימין, אז אני יכולה לצטט אותו, הוא כתב דברים מאוד מאוד יפים על חוסר האמון של הציבור, שהולך וגובר, ברשויות החקירה. הוא אמר שמכל הפוליטיקאים שטיפח ידיעות אחרונות רק אחד ויחיד הוזמן לחקירה, רק איתן כבל. כל השאר נהנים מחסינות חקירה עד עצם היום הזה, למרות שהם קידמו בחריצות חוק להשתקת עיתון בישראל.

גם אתה קידמת את החוק להשתקת עיתון בישראל, חוק ישראל היום. הם גרפו סיקור אוהד בעיתון, ובכל זאת לא צצו מעולם על מסכי המכ"ם של מערכת אכיפת החוקים כאן. כל עוד זה המצב, הצביעות והצדקנות, הציבור הישראלי לא מוכן לקבל את מה שקורה. ודבר אחרון. ראש הממשלה לא לבד. האגף הזה נורא אוהב להתגעגע למנחם בגין, מנחם בגין קדוש, מנחם בגין אביר שלטון החוק. רק דבר אחד הם שוכחים לציין, שכשמנחם בגין היה מנהיג וראש ממשלה, באגף הזה אהבו לקרוא לו "רוצח" ו"טרוריסט", בזו לו, שנאו אותו, השמיצו אותו. ראש הממשלה לא לבד. השמאל הישראלי אוהב את מנהיגי הימין כנראה רק אחרי מותם, אבל הציבור הישראלי אוהב את מנהיגי הימין כשהם מובילים את הדרך שבשמה נבחרו. מאחר שהממשלה הזאת מובילה את הדרך הזאת ועומדת מאחורי עולם הערכים שלשמו הציבור הישראלי בחר בה, אני באמת מאחלת לממשלה הזאת שתמלא את ימיה. אדוני היושב-ראש, אני מקווה שזה לא אחד מהדיונים האחרונים של הכנסת העשרים. אני מקווה שאת צודקת. תודה רבה לחברת הכנסת וסגנית השר ציפי חוטובלי. הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה, גברתי.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 14) (הסדרת עיסוק באימון ספורט), התשע"ח 2018, הצעת חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (תיקון מס' 2), התשע"ח 2018, הצעת חוק לניכוי כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח 2018, הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ח 2018, הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול (תיקון מס' 3) (הגדרת עובד רווחה), התשע"ח 2018, הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח 2018, הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17) (הרכב ועדת שחרורים), התשע"ח 2018. המלצת ועדת הפנים והגנת הסביבה לעניין צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשע"ח 2018. תודה. תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, מי שמעוניין להשתתף בהמשך הדיון מתבקש לשבת. מנחם בגין כבר הוזכר, אז אני אצטט שגם המובן מאליו צריך לפעמים להיאמר: מעכשיו לא יהיו שום הפרעות, לא לראש הממשלה ולא לראש האופוזיציה. עד עכשיו נמנעתי מלקרוא לסדר.

כל מי שיפריע בצורה כלשהי ייקרא לסדר ויורחק לאחר שלוש קריאות. אני מעוניין לשמוע את הדברים של ראש הממשלה וראש האופוזיציה ברצף.

אני מתכבד להזמין את ראש ממשלת ישראל חבר הכנסת בנימין נתניהו להתייחס לדיון,

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, היום הוא יום מטלטל בפוליטיקה הישראלית. אינני חושב שהיינו צריכים להגיע בכלל למצב הזה, כי הממשלה שלנו היא ממשלה מצוינת. היא מתנהלת באחריות, בשיקול דעת, ביציבות, וזו ממשלה שמביאה הישגים גדולים למדינת ישראל. אזרחי ישראל יודעים להעריך את מה שאנחנו עושים לטובתם. אני אומר זאת לא מפני שאני חושש מבחירות.

הציבור רואה את ההישגים האדירים שלנו בכלכלה, במדיניות חוץ, בביטחון, בתחבורה, בתשתיות, בדאגה לאיכות החיים. כמה מכם ציינתם את השנים שאני כאן. אני אומר לכם שלאורך כל השנים הללו מעולם לא ראיתי תמיכה כזאת בי, ואני חייב לציין שגם במשפחתי, ובמדיניות של הממשלה בראשותי. תמיכה אדירה, ממש כך. אם יהיה בחירות, נתמודד בהן וגם ננצח, אבל אנחנו עוד לא שם. השעה מאוחרת, אבל לא מאוחרת מדי. צריך לעשות מאמץ עליון, מאמץ עליון אחרון, כדי לשמור על הממשלה בהרכבה הנוכחי לאורך זמן. אתם יודעים גם למה, ממשלה שנשענת על חודו של קול פשוט לא יכולה לתפקד. היינו בסרט הזה,

משום כך הרחבנו את הממשלה, ואכן, הממשלה הנוכחית מתפקדת היטב, וצריך לעשות את אותו מאמץ לשמר אותה. על כך יהיה לי מה לומר בהמשך דבריי, אבל קודם לכן יש לי כמה מילים לחבריי באופוזיציה. אתם צריכים להעריך קצת יותר את הציבור הישראלי. הוא יודע להבחין היטב בין אמת לשקר, בין עיקר לטפל, בין מנהיגות אמיתית לבין,

שמעתי את הדברים שלכם. אני חייב להגיד לכם, לא נפלתי מהכיסא. תמיד אתם מדברים גבוהה-גבוהה, עם אין-סוף תלונות, תביעות, מסקנות, ואחר כך האבק שוקע, הענן מתפזר והדברים מתבררים כהבל. עמדתם כאן, קבעתם, פסקתם, בטון אחראי, מוסמך, יודע דבר. אמרתם שהרסתי את היחסים עם ארצות הברית, היחסים שלנו מעולם לא היו בשיא כזה, אמרתם שאני מפריז באיום האיראני היום כל העולם מבין את גודל האיום הזה, אמרתם שאני מוביל לבידוד מדיני, היום מבינים שהמדיניות שאנחנו מובילים מביאה לישראל פריחה מדינית שלא הייתה כדוגמתה, אמרתם שאני הורס את הכלכלה, אבל המדיניות שלנו הביאה את כלכלת ישראל למעמד של אחת הכלכלות המובילות, המוצלחות בעולם. האבטלה בשפל של כל הזמנים, הצמיחה גבוהה, האי-שוויון יורד בקביעות. הכלכלה החזקה שלנו מאפשרת לנו לדאוג לביטחון,

לרווחה, לבריאות, לתשתיות, לתרבות, לכל התחומים. התיירות לישראל בשיא של כל הזמנים. עם ישראל ממלא את הקניונים, את המסעדות, אזרחי ישראל נוסעים לחו"ל והם גם חוזרים מחו"ל, והם אומרים: טוב לנו כאן. כן, הם אוהבים את המדינה. עוד יותר מזה, הם גאים במדינה, וזה בניגוד גמור למה שהם שומעים מכם ומהחברים שלכם בתקשורת.

הציבור יודע להבדיל היטב בין התלונות הבלתי-פוסקות שלכם לבין העשייה הבלתי-פוסקת שלי ושל חבריי, וכיוון שהציבור יודע להבחין בזאת, הוא קובע פעם אחר פעם שאתם תשבו שם ואני אעמוד כאן, כראש ממשלת ישראל. המשטרה אמרה שאתה חשוד בשוחד. חבר הכנסת חסון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אולי תיתן תשובות לציבור?

כנראה, כנראה שגם אתם יודעים מה שאמרתי כאן, כי קורה כאן דבר, אני חייב להגיד, מדהים. הייתי בטוח שאתם, בעקבות המשבר הזה, תגישו חוק לפיזור הכנסת, לא בשבוע שעבר, היום. אבל זה לא קרה. אין לנו יכולת. זה לא קרה, וזה לא יכולת. חבר הכנסת חסון, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. לא נשאר הרבה. אני עוד לא ראיתי דבר כזה, אופוזיציה שמפחדת מבחירות.

יכולת.

חברת הכנסת רוזין, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. ראש ממשלה, אופוזיציה שרוצה שהממשלה תמשיך לכהן, ממש לא. כי היא חוששת מבחירות. בחירות עכשיו.

יאללה. בחירות עכשיו.

תגישי בחירות עכשיו. זו האמת הפשוטה. היא אומרת: בחירות עכשיו. תגישי בחירות עכשיו. חברת הכנסת רוזין, קריאה שנייה לסדר. אני חוזר ומבקש שלא להפריע לראש הממשלה. בבקשה, אדוני ימשיך. חברת הכנסת זנדברג, לקרוא גם אותך לסדר? אני קורא גם אותך לסדר. חוק פיזור הכנסת, תמר זנדברג, קריאה ראשונה לסדר.

אי-אפשר. אופוזיציה שרוצה שהממשלה תמשיך לכהן כי היא חוששת מבחירות, זו האמת הפשוטה. כולם יודעים את זה כאן.

ולכן, גם אתם יודעים, גם אתם יודעים שהאמירות שלכם הן אמירות סרק, אמירות חסרות ערך. אתם יודעים שהתמיכה הציבורית בי ובממשלה היא כבירה. ולכן, בניגוד למה שאתם אומרים, העם נותן לנו מנדט, ואם יהיו בחירות, הוא ייתן לנו מנדט גדול עוד יותר. אז למה אתה לא מפרק? בואו נבחן את זה במציאות. אבל אני רוצה לפנות עכשיו אל חבריי בקואליציה. מיכל רוזין, קריאה שלישית לסדר. נא לצאת מן האולם. השר אקוניס, להתחיל לקרוא גם שרים לסדר? (חברת הכנסת מיכל רוזין יוצאת מאולם המליאה.) האמת כואבת, סתיו. חברים, נא לא לעזור לי בניהול הישיבה. בבקשה. תוציא אותה. מספיק, הביתה. חבר הכנסת אוחנה, מספיק. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, עכשיו אני רוצה לפנות אל חבריי בקואליציה. דווקא בגלל ההישגים הגדולים שלנו, דווקא בגלל האתגרים הגדולים שעומדים לפנינו, אני קורא לחבריי, ובראשם שר הביטחון אביגדור ליברמן וראשי הסיעות החרדיות, ואני אומר להם: השעה מאוחרת אבל לא מאוחרת מדי. צריכים לפעול באחריות. המדינה זקוקה לממשלה יציבה, איתנה, רחבה, שמתפקדת לאורך זמן. היא זקוקה לממשלה שלנו. וכדי להמשיך, שעושה מה? חברת הכנסת סתיו שפיר, קריאה ראשונה לסדר. תקציב איום ונורא. מה הממשלה הזאת עושה?

כדי להמשיך את ההישגים הכבירים שלנו, כדי לעמוד באותם אתגרים גדולים שלפנינו, אנחנו צריכים להמשיך יחד. בשעה המאוחרת הזאת צריך לעשות דבר אחד: לרדת מצמרות העצים אל קרקע האחריות, לעשות מאמץ עליון כדי להשאיר את הממשלה הטובה הזאת על כנה לאורך זמן. ואתם כבר יודעים את שורת הסיכום שלי: את המאמץ הזה צריך לעשות הלילה, כאן ועכשיו, ונעשה אותו. תודה רבה לכם.

אני מודה לראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו על דבריו. מה עם השחיתות? אני מזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג לשאת דברים. מילה לא אמרת על השחיתות. והכלל הוא אותו כלל: מי שיפריע, יורחק בשלוש קריאות. השר שטייניץ, השר שטייניץ, השר שטייניץ, נא לשבת. השר אקוניס, נא לשבת.

אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, הקשבתי לנאומך ונכמר ליבי. אתה קורא לשותפות שלך, לפחות שלושה ראשי מפלגות לא נמצאים כאן מהקואליציה שלך. הם פשוט לא פה. למה הם לא פה? אתה קורא להם ומתחנן, הם לא פה. אתה מדבר על ממשלה שהיא כל כך טובה, והם לא מאמינים בך ולא מאמינים בממשלה הזאת, כי הם לא פה.

אני אגיד לך למה הם לא פה. הם יודעים שאתה לא מתכוון באמת, והם יודעים שאתה רוצה בחירות, והם יודעים שאתה רוצה בחירות מהר ומייד כדי לעקוף את היועץ המשפטי לממשלה בהמלצות שהוא אמור לקבל. זאת ההחלטה שנמצאת על הפרק, וכל השאר זה הצגה.

אני אספר לך עוד דבר: בשעות האחרונות פה במליאה שרים מהמפלגה שלך ניגשו אלינו: חבר'ה, אתם צריכים בחירות ביוני. צריך בחירות ביוני, כי שלחת אותם להגיד לכולנו: בחירות ביוני. אבל אנחנו לא פראיירים שלך, ואנחנו נעשה מה שנכון וצודק למדינה. למה מפלגת העבודה, אנחנו לא מפחדים מבחירות. השר אקוניס, השר אקוניס, תודה. אני שאלתי אותך למה למפלגה, אתם מפחדים. אנחנו לא פראיירים, ולא חלילה, גחמות של אף אחד. אתם פראיירים, אנחנו לא מפחדים מבחירות. אנחנו לא מפחדים מפסק דין של אף בוחר או בוחרת. חברת הכנסת בוקר, חברת הכנסת בוקר, נא לא להפריע. אנחנו, אני לא מדבר עם מי נפגשתי, השר אקוניס, או עם מי חברים שלנו נפגשו. אנחנו לא מפחדים מבחירות, אנחנו מפחדים ממך, אנחנו מפחדים ממה שאתה מעולל למדינה ולחברה, אנחנו מפחדים ממה שאתה מעולל לדמוקרטיה הישראלית, לשלטון החוק למערכות האכיפה ולשומרי הסף.

בוא נראה אותך,

שאתה מוציא את השר שמפריע. סליחה. בינתיים קראתי לסדר את אמיר אוחנה. אם יהיה צורך, נקרא גם לשרים.

מה שקורה בחודשים האחרונים במדינה, והיום במליאה, על זה מרחף רק דבר אחד: הפחד שלך ואימת הדין שלך וחרדת יום הדין שלך. היושב-ראש דוד אמסלם, יו"ר הקואליציה, הוא שקבע שבשבועיים האחרונים של המושב לא יהיו חוקים פרטיים, ולכן לא ניתן היה להניח את פיזור הכנסת. ואף אחד לא מפחד משום דבר. עכשיו אני אגיד לך, היות שאני מכיר אותך שנים רבות, ואני באמת חושב שאתה פטריוט ישראלי, ואני גם חושב באמת שאתה אוהב את המדינה, אני חושב שבגלל זה אתה צריך להתפטר. ואני אומר לך: תם הטקס. אתה צריך לראות את זה כך. תם הטקס. אי-אפשר לגרור את המדינה בשערות לסאגה בלתי נגמרת של שנים על שנים, כי צריך לנהל פה מדינה.

עם כל הכאב שבדבר, צריך לנהל מדינה, ולכן הפרישה שלך ותום הכהונה שלך מתקרבים, בין שזה יהיה בצורה זו, בין שזה יהיה בצורה אחרת.

וכשאתה עומד במטוס ואומר לעיתונאים כמה אתה בעצם מזלזל בעובדי המדינה, באלה שאתה משלם להם,

המדינה משלמת להם משכורת כדי לשמור על החוק, כדי לשמור על ביטחון האזרחים, כדי לחנך אותם בבוקר במערכת החינוך, איפה שר החינוך, לטוהר המידות, ובערב, מה, מה תסביר? ולכן אני אומר לך: זאת מוזיקה וזאת התנהגות שמובילה לפגיעה אנושה בדמוקרטיה, כפי שראינו במשטרים אפלים. אני אספר לכם מה אמר הנשיא ג'ורג' וו. בוש באירוע ששנינו היינו בו ביום חמישי. הוא דיבר על מנהיג מדינה אחרת, אבל הוא אמר: כשמנהיג אומר לעמו אני לא בר-תחליף, אי-אפשר להחליף אותי, את זה העם אומר. בלעדיי לא תוכלו להתקיים,

זה אומר שזו לא דמוקרטיה. חבר הכנסת אוחנה, אתה קרוא לסדר בפעם השנייה. ואני מאמין שאזרחי ישראל רוצים מנהיגות של אמת, ומנהיגות של מוסר, ומנהיגות של אחריות לאומית. ומנהיגים שהמדינה חשובה להם באמת יותר מהמפלגה או מהכיסא עושים צעדים נכונים, ומנהיגים שמבינים שהאחריות וטובת העם חשובות יותר משרידותם, זה המבחן שנמצא פה במליאה, לא אף מבחן אחר. ואנחנו, האופוזיציה, נשקול אך ורק את טובת המדינה ושלטון החוק, כדי להבטיח אותם ולבצר אותם, ולמנוע ממך לערער אותם. תודה רבה. תודה לראש האופוזיציה על דבריו. קצר וקולע. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. חברי הכנסת, התקיים דיון סיעתי בעקבות הגשת 40 חתימות. שמענו את התייחסות ראש הממשלה, שמענו את דברי ראש האופוזיציה. אני מזכיר לכולנו: מי שמצביע בעד, תומך בדברי ראש הממשלה, מי שמצביע נגד, לא מסכים עם התייחסות ראש הממשלה. מי שבעד, תומך בדברי ראש הממשלה, מי שנגד, מתנגד. בבקשה, נא להצביע. הודעת ראש הממשלה נתקבלה. 53 בעד, לרבות השר דוד אזולאי, 47 מתנגדים, אפס נמנעים. הכנסת קיבלה את התייחסות ראש הממשלה בדיון 40 חתימות.

אנחנו עוברים לחקיקה: צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשע"ח 2018. יציג את ההצעה יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, אני מתכבד להביא בפניכם את הצו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשע"ח

לאישור הכנסת, בהתאם להמלצת ועדת הפנים והגנת הסביבה. רקע קצר: החוק עצמו, מה שידוע בשם חוק הוותמ"ל, פורסם באוגוסט 2014, עוד בממשלה הקודמת. תכליתו היא לגבש הליך תכנוני מיוחד שבמסגרתו יאושרו תוכניות בנייה למגורים בהיקף רחב בתוך פרק זמן קצר יחסית. החוק תוקן ב-2016 כדי לטפל בעניין השבת קרקעות מדינה, לצורך הזמינות של הקרקעות שעליהן מתוכננות התוכניות האמורות. בשנת 2017 תוקן החוק פעם נוספת כך שהורחבה תחולתו גם על תוכניות לפינוי-בינוי ותוכניות החלות על קרקע פרטית, בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק. הוקם מוסד תכנון חדש, הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור,

וניתנה לו הסמכות לדון בתוכניות מועדפות לדיור, תוך קביעת הוראות שיבטיחו את איכות התכנון וקיומו של הליך תכנוני תקין ונאות. הוראת השעה היא לארבע שנים, עד 7 באוגוסט 2018. המחוקק צפה כי ייתכן שיהיה צורך בהארכת תוקף החוק, ועל כן נקבע בסעיף 34(ב) לחוק כי ראש הממשלה ושר האוצר רשאים,

לאחר המלצת ועדת הפנים והגנת הסביבה ובאישור הכנסת, להאריך את התקופה האמורה בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת. קצת מידע על הנתונים שנמסרו לוועדה מאז כניסת החוק לתוקף: הוכרזו על ידי הממשלה 88 מתחמים מועדפים לדיור, אשר מכילים כ-303,000 יחידות דיור. בהמשך לכך, הוגשו עד עתה לוותמ"ל 50 תוכניות מועדפות לדיור עם כ-161,000 יחידות דיור. מתוכן אושרו 37 תוכניות עם 104,000 105,000 יחידות דיור בכל רחבי הארץ. בנוסף, עד היום שווקו 19,000 יחידות דיור. פרק הזמן החולף עד לאישור תוכנית מועדפת לדיור בוותמ"ל קצר באופן מובהק מפרק הזמן החולף עד לאישור תוכנית במסלול תכנון רגיל. החקיקה של חוק זה אף הביאה לקיצור פרקי הזמן החולפים עד לאישור תוכניות בוועדות המחוזיות השונות, נוסף על הפחתת העומס הרב בוועדות המחוזיות. בהמשך לבקשת ראש הממשלה ושר האוצר להאריך את התקופה, קיימה הוועדה בראשותי דיונים ארוכים ושמעה נציגי ציבור רבים, חברי כנסת וארגונים ציבוריים, ראשי רשויות. לאחר ששמעה את עמדת הציבור החליטה הוועדה להמליץ לכנסת לאשר את הצו המבקש להאריך את התקופה האמורה בסעיף 34(א) בשנה נוספת, עד יום 7 באוגוסט 2019, בין היתר בהתבסס על התחייבויות הממשלה כפי שנמסרו לוועדה על ידי נציגי הממשלה המוסמכים במהלך הדיון בנושא, שאותן אפרט, ולאור הנתונים שהוצגו בוועדה. התחייבויות הממשלה: הממשלה התחייבה כי מטה הדיור יקיים הידברות עם הרשויות המקומיות שבתחומן נמצא או צפוי להיות המתחם. ההידברות תיעשה לפחות שבועיים לפני מועד ההכרזה. עמדתן של הרשויות המקומיות, ככל שתישלח, תוצג בפני חברי קבינט הדיור. הפנייה אל הרשויות המקומיות תיעשה אל ראש המועצה או אל מהנדס המועצה. הודעה המפרטת את המתחמים המיועדים להכרזה תישלח למשרדי הממשלה הרלוונטיים, בדגש על משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה, כשבוע לפני ישיבת הקבינט. עמדת המשרדים, ככל שתוגש, תוצג בפני קבינט הדיור. ההתאמה לתוכניות מתאר ארציות ולתוכניות מתאר מחוזיות: הוותמ"ל תפעל ככל שניתן בהתאמה לתכנון הארצי והמחוזי. אי-התאמה לתכנון הארצי תיעשה במשורה ובאישור קבינט הדיור. אי-התאמה לתכנון מחוזי תיעשה בשיקול דעת ובתשומת הלב הראויה. ככל שמדובר בשלב ההכרזה, הנושא יצוין בחוות הדעת של מנהלת מינהל התכנון המוצגת בפני קבינט הדיור.

יגובש נוהל עבודה מוסדר בנוגע לאופן עבודת הוועדה אל מול הרשויות המקומיות. אני רוצה להגיד כמה מילים נוספות שעלו בדיון. אפשר קצת שקט, היושב-ראש?

נא לשמור על השקט. חבר הכנסת אחמד טיבי.

אדוני יכול להמשיך.

אני רוצה להגיד כמה מילים.

שמחתי לראות תמיכה גם של האופוזיציה בהחלטה זו, בוודאי של הרשימה המשותפת, שבאה והציגה, יחד עם ראשי רשויות של המגזר הערבי, את העבודה החשובה שהוותמ"ל עושה גם לטובת המגזר הערבי. צריך להבין: הוותמ"ל הזה, מטרתו לתת פתרונות דיור מהירים ותכנון, תכנון ברמה הארצית לכל מגזרי החברה, כמובן למגזר הערבי ולחברה החרדית, וכמובן לכל שאר הציבור. והדבר הזה קורה. ושמחתי, אני אומר בכנות, שמחתי לראות את תמיכת המגזר הערבי בוותמ"ל. זה דבר ראשון. נושא שני שעלה בעקבות, הרי הוותמ"ל, בעצם מה שהיא עושה, היא לוקחת קרקעות, בדרך כלל חקלאיות, ומעבירה אותן לדיור. המשמעות היא פגיעה בחקלאים ובמועצות האזוריות. ולא סתם נוסח המסמך כפי שנוסח, כדי לאפשר באמת לאותן מועצות, גם שישמעו את קולן, גם הליך של הידברות. בסופו של דבר, צריך להבין: זה לא שההחלטה כפופה לאישורם, זה מעולם לא נאמר, אבל בוודאי לשמוע את עמדתם ולהתייחס אליהם זה חלק מההליך הראוי, ואני שמח שנציגי הממשלה התחייבו לזה. נושא נוסף, לגבי החקלאים, הוא נושא פינוי השטח עצמו. גם אם תהיה הפקעה, נאמר בפירוש בוועדה לנציגי הממשלה שההפקעה לא תקרה סתם, לטובת ההפקעה, אלא בדיוק לקראת מועד הפיתוח, זאת אומרת, לאפשר סיטואציה שגם אם יש החלטה על הפקעה, עדיין החקלאי יוכל להמשיך לעבד את אדמתו עד שאנחנו מגיעים לזמן ההליך של הפיתוח של הקרקע,

מן הסתם, כמובן שהוא יהיה מחויב בפינוי הקרקע. עלו דוגמאות לכמה נושאים מהותיים. הייתה הרגשה כאילו הוותמ"ל לא מקפידה על נושא תשתיות, אם זה בהסכמי הגג, למשל, במתחם פינוי סירקין,

א' וב' נושא של תשתית תחבורתית שנראה כבעיה אמיתית. נאמר בצורה מפורשת גם אז לפרוטוקול: לא תאושר אף תוכנית ותמ"לית ללא פתרון מקיף, הכולל כמובן גם את נושא התחבורה. במסגרת אותה אמירה נאמר גם לפרוטוקול שדרום סירקין לא ייכנס לפעילות הוותמ"ל. כל הדברים האלה הביאו להרגשת הח"כים שבאמת יש אוזן קשבת בוותמ"ל. מצד אחד, מהלך משמעותי,

של מדינת ישראל, שנעשה בשום שכל ומטרתו לעזור לפתור את מצוקת התכנון וההליכים הביורוקרטיים שעצרו את התכנון, עם תמיכה רחבה, שבסופו של דבר באה לידי ביטוי בכך שתשעה חברי כנסת בוועדה הצביעו בעד ורק שני חברי כנסת התנגדו. אני חושב שזה חשוב, וצריך לומר את זה לפרוטוקול וגם פה בדיון. ובאמת, הנושא והרגישות, כולל גם פיצוי החקלאים, וגם פה יש בחינה משפטית אם באמת אנחנו פועלים בעניין הזה כשורה ומתייחסים לדברים בשום שכל. שמחתי לראות גישה חיובית בממשלה לכל הדברים האלה.

לאור כל זאת אני אבקש כי הכנסת תאשר את הצו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשע"ח 2018, בנוסח שהומלץ על ידי הוועדה.

תודה ליושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת יואב קיש. אנחנו עוברים לדיון בצו. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מיקי לוי. מוותר. ישראל אייכלר, איננו. מוסי רז. שלוש דקות לכל דובר. אחריו, נורית קורן. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, לפני שאדבר על הדבר הזה אני רוצה להעיר הערה אחת על דבריו של ראש הממשלה, שאמר: אם יהיו בחירות. ואני רוצה להזכיר לכולם שבמדינה דמוקרטית יש בחירות. נקודה. השאלה מתי. ולטענה שהאופוזיציה אינה רוצה בחירות, אני אומר: אנחנו רוצים בחירות. אפשר להקדים, מצידנו, להעביר את החוק עוד הערב או כבר ביום רביעי. לגבי הצו הזה של הוועדה, הוותמ"ל, אנחנו מדברים כאן על ועדה שפועלת כבר קרוב לארבע שנים. היא אישרה המון המון המון דירות, אפשר כבר להגיד מאות אלפים, יותר מ-100,000, אבל לא נבנתה ולו דירה אחת. סליחה. שהדברים יהיו ברורים: אני סגרתי את רשימת הדוברים. לא נבנתה ולו דירה אחת לרפואה. הוועדה הזאת אישרה תוכניות בניגוד לצרכים הסביבתיים, החברתיים, התחבורתיים, וגם צורכי הדיור של אזרחיות ואזרחי ישראל, והכול בשיטות עוקפות, שאין צורך בהן, ועדות התכנון והבנייה מתכננות מספיק, אבל בצורה טובה ובצורה הולמת ובטיחותית. אני רוצה לפנות דווקא לחבריי ברשימה המשותפת,

תקשיב לזה לפני שאתה יוצא. נשמעה הטענה שהוועדות הללו מסייעות לציבור הערבי בישראל. זו טענה לא נכונה. מעל 100,000 יחידות דיור אושרו בוועדה, 9,000, 9,000, הן ביישובים ערביים, זאת אומרת, פחות מ-9%, ואנחנו יודעים שהאוכלוסייה הערבית-פלסטינית בישראל היא כ-20%. זאת אומרת, הטענה הזאת איננה נכונה. גם הוועדות האלה ממשיכות במסורת של 70 שנה של אפליית האוכלוסייה הערבית הפלסטינית. אבל כמו שהן בונות 100,000 דירות, לא בונות, אישרו 100,000 דירות או 90,000 ומשהו דירות ביישובים יהודיים או מעורבים, והדירות האלה לא נבנו אבל אושרו בניגוד לסטנדרטים בטיחותיים, בניגוד לסטנדרטים סביבתיים וחברתיים, כך גם אותן יחידות ספורות, 9,000, שאושרו ביישובים הערביים.

כשאתם תבואו ותיתנו את היד לדבר הזה, אתם תפגעו בכל אזרחי ישראל כולם, אבל בראש ובראשונה באזרחים הערבים הפלסטינים בישראל, שגם הוועדות הללו מפלות אותם לרעה, ורק 9% מהתכנון שלהם שאושר עד כה, וזו הטעות שלדעתי אתם עושים. לו הייתי משתכנע שהוועדות האלה מסייעות לציבור הערבי הפלסטיני בישראל, הייתי מדבר אחרת,

על אף הפגיעה הסביבתית והחברתית, אולי הייתי שוקל הצבעה אחרת, אבל הן פוגעות וממשיכות את האפליה של 70 שנה. תודה לחבר הכנסת מוסי רז. נורית קורן,

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, איננה, חבר הכנסת יהודה גליק, איננו. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, נמצאת. שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, תראו, הצעת החוק או הצו שעליו אנחנו מצביעים כאן עכשיו הוא הארכה בשנה נוספת של אותו חוק, הוראת שעה של הוותמ"ל, שהוא לא פחות מאסון למדינת ישראל. לוועדת הפנים והגנת הסביבה נשלחו מעל 1,250, כמעט 1,300 התייחסויות ציבור. אני לא חושבת שזה קורה כל כך הרבה סביב נושאים שהם הרבה יותר בתקשורת ותופסים הרבה יותר כותרות, כי הציבור, וההערות היו מציבור, מאנשים פרטיים וגם מהתארגנויות ממוסדות, כמו ארגון האדריכלים והמתכננים, והמון אדריכלים ומתכננים פרטיים, והתארגנויות גדולות כמו החברה להגנת הטבע, כמובן, אבל גם נאמרו שם דברים פשוט על ידי אנשים שחווים על גופם ועל בשרם מה קורה כשהתוכניות הן הזויות, כמו התוכניות שהוותמ"ל מביאה. הוותמ"ל היא ועדה דורסנית. היא בעצם גוברת על כל תכנון אחר, על תכנון אזורי, מקומי, על תכנון ארצי. יש לה בידיים כוח לבטל תוכניות מתאר ארציות או לעקוף אותן, לעקוף תוכניות מתאר מחוזיות. ולרשויות המקומיות ולארגונים אזרחיים ולארגונים חברתיים ולציבור אין כמעט מקום להביע את דברו. אין כמעט התייעצות. חלק גדול מאוד מההתייחסויות הגיעו מראשי רשויות שאמרו: איזה מין דבר זה? אתם באים, מביאים תוכנית בתחום העיר שלי ואפילו לא מדברים איתי קודם. ישר מכריזים. לפני ההכרזה, מה שקורה בקבינט הדיור הממשלתי, אין אפילו התייעצות. לא הייתה שום התייעצות עם חלק מראשי הרשויות בחלק מהתוכניות. עכשיו תראו, יש גל ענק כזה שנקרא משבר הדיור, שאני לא מתכחשת לקיומו, אבל על הגל הזה רוכבים כל כך הרבה גלשנים, גולשים חופשיים, מה שנקרא, והוותמ"ל פשוט מובילה אותם. הרי איפה יש דיור בר-השגה בתוכנית אפולוניה, תוכנית שאגב נפסלה בבית המשפט כרגע, כי היא תוכננה על קרקע מזוהמת, אבל לא חשבו על זה בדיוק, הוותמ"ל, זו הייתה אחת מתוכניות הדגל שלה. צפון הרצליה פיתוח, על הים, ממש פתרון למשבר הדיור לזוגות הצעירים, מה אני אגיד לכם. הייתה לנו על זה גם הצעה לסדר-היום, ועל עוד כמה וכמה תוכניות, ובפרט על זה שהוותמ"ל לא הוציאה ולו תוכנית אחת לפועל, דירה אחת עוד לא נבנתה מכל ההו-הא התכנוני הדורסני הזה. אני רוצה לקרוא לכל חברי הכנסת שלא להאריך את הוותמ"ל,

לא לתת לוועדה הזאת להמשיך לפעול. זה שקר שהיא מובילה פה תכנון ראוי למדינת ישראל. היא מובילה אותנו לתכנון רע מאוד.

תודה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. יעלה חבר הכנסת דודי אמסלם, איננו. איציק שמולי, שלוש דקות לרשותך. אחריו, חבר הכנסת סאלח סעד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני הקשבתי היטב לנאומו של ראש הממשלה ואני רוצה לעדכן אותו, הוא כנראה לא מעודכן: כן, בהחלט הוגשו היום הצעות חוק לפיזור הכנסת, גם שלי וגם של אחרים באופוזיציה. יש אפילו חברי כנסת מהקואליציה שבעבר היו באופוזיציה שהצעותיהם עדיין מונחות בתוך הסנהדרין, בתוך המערכת של הכנסת, וניתן בכל רגע נתון להעלותן ובעצם לקרוא ולהצביע להפלת הממשלה. אני בוודאי רוצה להתייחס לכל מה שקרוי משבר הגיוס. בלילה האחרון נולד מושג חדש: פשרת בן צור. ואני רוצה לומר לכם, לא מדובר בפשרה, מדובר בכתב כניעה מביש ומיותר שאסור בשום פנים ואופן להסכים לו. כתב הכניעה הזה הוא לא שוויוני, הוא לא חוקתי ולמעשה הוא אבסורדי עד כדי כך שקובעים מכסות, אבל אומרים: אם לא נעמוד בהן, לא נורא. ואם יבוא אדם צעיר חרדי לבקו"ם ויגיד: אני לא מתגייס כי יש חוק מקביל, חוק לימוד התורה, חוק-יסוד שבעצם בא וקובע באופן, אני לא רוצה לפגוע פה באף אחד, אבל באמת שערורייתי, שהשירות בצבא ולימוד התורה מבחינת הנתינה למדינה זה בדיוק עומד על אותו הערך, על אותו משקל, זה דבר שערורייתי שאסור להסכים לו. אז היו שרים בממשלה הזאת, בבית היהודי, שכבר ויתרו על הממלכתיות, על מודל צבא העם, מכרו את המשרתים ואת האימא ואת האבא של המשרתים. עם כל הדיבורים שלכם על הלאומיות, ברגע אחד מכרתם אותם בשביל עוד כמה חודשים בתוך הממשלה. ואני מאוד מאוד מקווה, ברוח הדברים ששמענו היום מהשר ליברמן, שגם הוא וגם שר האוצר יפגינו סטנדרטים מוסריים וציבוריים אחרים ולא יעמידו למכירה לא את צורכי הצבא, לא את הציבור שמשרת ולא את הממלכתיות, כי הם לא עומדים למכירה. אני גם די התרשמתי, אפרופו צביעות, איך יכול להיות שמתווה יכול להיחשב על ידי סמכות רבנית כזאת או אחרת בבוקר של אותו היום ממש כחילול השם, ובערב, סוג של פעולה בשם רצונו, כאשר אפשר לומר שלא היה שינוי מהותי מהבוקר עד הלילה. ואני אסיים, אדוני היושב-ראש, ואגיד: את המתווה הזה אסור להעביר ואסור לקבל. כולנו מבינים שאנחנו נלך לבחירות בגלל סיבות אחרות, חקירות ראש הממשלה, אבל גם אם השוויון בנטל הוא רק התירוץ, אסור בשום פנים ואופן להעמיד אותו למכירה. תודה רבה שאפשרת לי, אדוני. תודה לחבר הכנסת איציק שמולי. יעלה חבר הכנסת סאלח סעד, ואחריו, מירב בן ארי מוותרת, איתן ברושי. שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עמד כאן קודם ראש הממשלה והילל את הישגיו והישגי הממשלה הזאת. הוא שכח דבר אחד: שרק אתמול פורסם דוח ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, שחשף את הנתונים האמיתיים והעגומים העומדים מאחורי אותה סיסמה שנתניהו כל כך אוהב להתפאר ולנופף בה כאחד מהישגיו, כלכלה חזקה. בפועל מדובר בפיקציה אחת גדולה ושחוקה, שנטמעה היטב בציבור בלי להבין ממה היא באמת מורכבת ועד כמה היא חמורה. אז הגיע הזמן לדבר על זה. מערכת הבריאות קורסת, נטולת תקציבים, משאבים ותקנים, אלפי אזרחים מתים לנו כל יום, תחבורה ראויה רוויה בפרויקטים שלא מתממשים, העולה לציבור הון תועפות, מחירי דיור אסטרונומיים, תופעת העוני גדלה והופכת למפלצת שפוגעת בכולם. גם המצטרפים החדשים לשוק העבודה, הערבים או החרדים, אדוני היושב-ראש, עובדים במשרות שלא מאפשרות להם להתפרנס בכבוד. והפערים רק גדלים וגדלים. אז, ביבי, חלאס עם הלוקשים. כלכלה שצומחת על חשבון אזרחים חלשים היא כלכלה חונקת. לא חסרות למדינה הכנסות, אבל לצערנו, מי שפורס את העוגה הגדולה הזו של התקציב לא רואה כל צורך לתת חתיכה גם לתושבים הרעבים. אותן שכבות חלשות לא קיימות מבחינתו. ביבי, מספיק לברבר, לא מנהלים את המדינה בסיסמאות ובפוסטים. הינה סיסמה בשבילך: חלאס, די, אתה יכול להיות משוחרר, ולך הביתה. ובערבית אני אומר לך: רוח אל-בית, מספיק לך, אכזבת, ובגדול. די עם כל הברבורים שלך. מצביעי העבודה, תודה לחבר הכנסת סאלח סעד. יעלה חבר הכנסת איתן ברושי, ואחריו, אמיר אוחנה, אם ירצה. לא תודה,

אמיר מסתפק בקריאות ביניים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מזמן לא היה ניגוד כזה בין ההבנה שצריך לבנות, בעיקר בנגב ובגליל, ובפיזור אוכלוסייה, ובין הצורך בשמירת השטחים הירוקים והפתוחים. ובאה החלטה שממשלת יאיר לפיד, צריך להגיד פה את האמת, יאיר לפיד הוא זה שהוביל את הוותמ"ל, והממשלה, בניגוד לדברים שהיא ביטלה, עשתה דין רציפות על חוק אומלל שהביאה יש עתיד. החוק מצוין. יכול להיות. זאת דעתי. מעולה. ועכשיו הממשלה הזאת,

הוסיפה חטא על פשע, מאיר, אל תפריע, חטא על פשע. הממשלה הזאת עושה את זה בלי ריסון, והיא איבדה את האיזונים ואת הבלמים. הייתי אומר שאם היה ניתן לעשות אי-אמון על תפקוד הממשלה בתחום החקלאות וההתיישבות, אני מניח שהיה לנו רוב בבית הזה, לא רק של האופוזיציה. אבל לא רק שהם לוקחים את הקרקע בצורה מוגזמת, גם לא נותנים לבנות בתוך המקומות שנועדו לבנייה. מעולם לא היה משבר כזה חריף עם ממשלה שנקראת ממשלה ימנית ציונית, שלא מאפשרת לבנות, כמו שניתן לבנות, במושבים, בקיבוצים, ביישובים קהילתיים, במועצות אזוריות, שזה הפתרון ולא הבעיה. עכשיו, לא רק זה: גם לא מפצים כמו שצריך, לא משיבים קרקע, מפקיעים את הקרקע, אבל יש על זה מס מלא. את זה לא מבצעים במקומות אחרים. אתם יודעים שקרקע ביהודה ושומרון, של החטיבה להתיישבות, אפילו מי שגרים שם, כולל שר החקלאות, לא משלמים על הקרקע. אנחנו משלמים כדין. מצד שני זאת הפקעה, ויש עליה מיסוי ולא מתחשבים גם באחזקת קרקע מעבר למשבצת. כל מה שאמר פה חברי יואב קיש הם לא דברים רציניים. אביגדור יצחקי, תחת כנפי משרד האוצר, זה לא מעניין אותו. הוא גם אמר לי: ברושי, אין לנו זמן בשבילכם. הם נבחנים על הסכמים גדולים שאנחנו לא חלק מהם, והתוצאה היא חיסול מושבים וקיבוצים. ממשלה שלא מפנה מאחז לא חוקי ומוצאת מקורות כספיים לכל בית שצריך להזיז, למקום שגם הוא אולי מיותר, לא מוצאת את הדרך לפצות או לרסן את הוותמ"ל. ואנחנו עומדים בפני מציאות שיש בה מושבים וקיבוצים באזורים צמודי דופן במרכז הארץ שחיוני שיהיו בהם שטחים פתוחים ירוקים וחיונית החקלאות, גם לביטחון מזון, גם לעצמאות כלכלית, הממשלה ללא הצדקה, ותוך כדי התפרקות מכל האחריות, אנחנו בשנת ה-70 למדינה. תבינו, ממשלה שמקודם דיברו על חשיבותה, מה אתם עושים להתיישבות? מה יבינו הצעירים שגדלו עם הערכים כשאתם באים עם תכנון לא ברור, עם שיקול דעת מוטעה, ומוכנים לחסל את סירקין, את כפר ביאליק, את רמת יוחנן? מה הם עשו לכם רע שאתם החלטתם לפגוע בהם עד כדי כך? תודה, אדוני. לא רק בפרנסה, אלא גם בתפיסת העולם. אנחנו נתנגד להארכת התקנות והוראות השעה. אפשר לבנות גם בלי להיות כל כך דורסניים ובלי לאבד את האיזונים ואת הבלמים. ובעיקר, בעיקר, גם בשנה כזאת, לשמור על הערכים.

תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. יעלה חבר הכנסת נחמן שי. שלוש דקות לרשותך, ואחריך, ג'מאל זחאלקה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

בין הדמדומים. זה מזכיר לי קצת את יום הכיפורים, אתה יודע, כשמתכנסים בבית הכנסת באווירה מאוד מיוחדת גם לחשבון נפש וגם לכפר. יש לך עוד שנה ושישה חודשים לדמדומים. אז נגיע לזה עוד שישה חודשים.

עכשיו זה מגיע, לדעתי. התחושה שלי היא שיש משהו שכבר לא ברור מאין אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים, אבל בעיקר אנחנו זוכרים למי אנחנו צריכים לתת דין וחשבון. אני אומר את הדברים האלה כי המערכת מתפוררת. וגם האזנתי בקשב רב לדברי ראש הממשלה, זה ברור, זאת קריאה, כמו שאומרים אצלנו, הרגע האחרון. אבל אני רוצה לומר לכולכם שאם היינו צריכים לבחור על מה ללכת לבחירות, בואו נלך על העניין הזה של הגיוס, של השוויון בנטל, של פניה של החברה הישראלית.

אני אומר שמכל הנושאים שליוו אותנו בכנסת בשלוש השנים האחרונות, זה אחד הנושאים החשובים ביותר, כי הוא מביא לידי ביטוי את המורכבות של החברה הישראלית, את המיוחדות שלה, את המגוון שלה, את הייחוד שלה, ובסופו של דבר גם את העובדה שאנחנו חייבים למצוא פתרון לשאלת הגיוס של בני הישיבות. מוכרחים, גם כי הבעיה ברחה, גדלה, התרחבה מאוד, וגם מפני שהיא נוגעת בנימים הכי דקים של החברה הישראלית, חברה שתמיד התבססה על סולידריות חברתית, של אחד למען האחרים והאחרים למען האחד. אם לא נמצא דרך שגם ציבור של עשרות אלפי אנשים צעירים בריאים בנפשם, בגופם, בדרך כלל גם חכמים, אינטליגנטים וחריפים, ימצאו דרך לתת מזמנם לטובת החברה שבה הם חיים, אם זה שירות צבאי, אם זה שירות לאומי, לא רק בלימודים עצמם, הם פוגעים בערך היסודי של החברה הישראלית שבה הם חיים. מה לעשות, הם חיים פה. ולכן, בנקודה הזאת הציבור החרדי חייב להבין: אין דרך אחרת, מוכרחים לשרת. לא יעזרו ההפגנות, לא יעזרו החוקים, יהיה פה מרד ותהיה פה התקוממות, ויהיו דברים הרבה גרועים, אם הם לא יבינו שהשוויון בנטל הוא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. היו שנים שהייתה הבנה כזאת. ובהיסטוריה, גם של מדינת ישראל, חרדים ואנשים דתיים התמודדו עם העניין הזה,

ושירתו, וככה זה צריך להיות גם בעתיד.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה,

חבר הכנסת דב חנין. הלוואי שיכולתי לענות קצת לנחמן שי, אבל אני

תענה לי. יש לי הרבה מה לומר. "על מה אָבְדָה הארץ" הזאת? "על עָזְבָם את תורתי". זה לא סותר, חברי.

אתם כנראה לא מבינים מה זה לימוד התורה. מבינים ומכבדים. אתה יודע מה, אם אתה תיקח אותם לצבא, וגם הציבור החילוני לא יקבע אפילו שעה אחת ללימוד תורה, אז מה עשינו בזה? איציק, אתה באמת חושב ששירות בצבא ולימוד תורה זה תרומה למדינה אותו דבר? על מה באתי? כל ההיסטוריה שלנו מוכיחה נכון,

שבלי לימוד התורה אין קיום לעם ישראל. חד וחלק אני אומר לך. חבר הכנסת וקנין, אתה היית בצבא? אני שירתי בצבא. אז למה זה סותר?

רבותיי, לדוד המלך, כתוב: ויהי לדוד, 12,000 חלוצי צבא ו-12,000 אוחזים בספר. זה כנגד זה. הייתה מלחמת מדיין, תקראו את ההיסטוריה. עם ישראל, חלילה וחס, אני יודע מה הערך של השירות הצבאי. אבל הערך של לימוד התורה, אתם כנראה מגמדים אותו לאיזשהו מקום שאתם לא מבינים מה שומר על עם ישראל. אבל רבותיי, מאחר שאני מנהל את הדיון,

מאחר שאני מנהל את הדיון, ואני לא רוצה שיגידו מחר שאני מתערב, שלוש דקות לדב חנין. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רק אעיר לך. אני מצטער שחברי כנסת מכובדים וחכמים כמו שניכם נכנסים לוויכוח שהוא פייק ויכוח. אין נושא, הנושא הוא בכלל אחר. הבעיה האמיתית היא לא גיוס. הבעיה האמיתית שנמצאת על השולחן היא אחרת, עליה אני מייד אדבר. אדוני היושב-ראש, סוגיית הארכת הוותמ"ל שלפנינו ראויה קודם כול לגישה עקרונית מאוד מאוד ברורה. אני מתנגד לתכנון שדורס את השלטון המקומי ואת האזרחים, ואני תומך בתכנון שמשתף פעולה עם הרשויות המקומיות, וכמו שאני שומע, למשל ביישובים ערביים, דווקא הוותמ"ל מהווה מנגנון שבאמצעותו המחנק התכנוני של הרשויות הערביות קצת נפתח, ועל זה אני מברך. אבל לכל הנזקים האיומים של הוותמ"ל בכל המקומות האחרים צריך להתנגד, ולהתנגד בצורה ברורה. אדוני היושב-ראש, אני שמעתי כאן את נאומו הדמגוגי של ראש הממשלה. הוא אומר שהוא מעולם לא ראה אופוזיציה כזאת. אני מעולם לא ראיתי ראש ממשלה בישראל שכל האג'נדה שלו סובבת סביב בריחה מהמשטרה והתחמקות מבית הסוהר,

האמת על מה שניצב היום במרכז סדר-היום שלנו,

ולא שום נושא אחר, אדוני היושב-ראש.

אני מאוד מעריך אותך, אבל אתה כבר חרצת את דינו של ראש הממשלה. לא, אני אומר שזה סדר-יומו. אני לא אומר שהוא באמת יגיע לבית הסוהר. לכל אזרח, כולל ראש הממשלה,

אני אומר שסדר-היום שלו הוא בריחה מהמשטרה ומסכנת בית הסוהר. וראש הממשלה הזה מסתכל בעולם ורואה אנשים שעושים מעשה. הוא רואה את ארדואן בטורקיה, שמשנה את כללי המשחק, הוא רואה את אורבן בהונגריה, שמשנה את כללי המשחק, הוא רואה שלטונות אוטוריטריים שמחליפים את השופטים ומפטרים את התובעים, והוא אומר: למה לא אצלנו? ועל זה הוא הולך לבחירות. הוא הולך לבחירות כדי לנהל כאן שלטון בלי מעצורים ובלי חשבון אחרי הבחירות

הוא הולך לבחירות כדי שאחרי הבחירות האלה לא תהיה משטרה ולא יהיה יועץ משפטי ולא יהיה אף אחד שיוכל לבוא אליו בטענות. יש מנגנונים שמאפשרים לעשות את זה. התחילו לדבר עליהם אפילו בכנסת הנוכחית. חוק צרפתי, חוק צרפתי משופר. המכנה המשותף לכל הדברים האלה, עמיתיי חברי הכנסת, הוא ראש ממשלה שמבחינתו קודם כול בנימין נתניהו ואחר כך המדינה הזו, אחר כך האזרחים, אחר כך הבעיות האמיתיות, ולצורך המהלך הזה ראש הממשלה נתניהו מוכן להסית נגד ערבים. לצורך המהלך הזה ראש הממשלה נתניהו מוכן ליצור מריבות בין חרדים לחילונים. לצורך המהלך הזה, עמיתיי חברי הכנסת, ראש הממשלה, בדיוק כמו נירון, מוכן לראות את העיר עולה בלהבות, והוא ינגן לנו ולבני משפחתו בנבל על הגג.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. תעלה חברת הכנסת תמר זנדברג, ואחריה, חבר הכנסת מאיר כהן. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. החוק הזה גרוע מאוד, והוא גרוע פעמיים: הוא גרוע פעם אחת בגלל התוכן שלו, והוא גרוע פעם שנייה בגלל העיתוי שלו ומה שעומד כאן עוד על סדר-היום בכנסת הזו בשבוע שנותר.

בתוכן שלו הוא חוק גרוע, מפני שחוק הוותמ"ל, והוותמ"ל, שזו איזו ועדה שהומצא לה שם מתוחכם, זאת מערכת דורסנית ועוקפת תכנון, שאנחנו פעם אחר פעם מאריכים אותה עוד ועוד. פעם אחת אמרו לנו שיש משבר דיור וזה חייב להיות פתרון זמני שחייבים לדחוף הרבה מאוד יחידות דיור דרך מערכת עוקפת, כי אין זמן לביורוקרטיה של מערכת התכנון. ואז הסתבר שזה לא בדיוק ככה, המערכת הזאת, את משבר הדיור לא פתרה,

היא יצרה מסלול עוקף, ואדוני מכיר את הרשויות המקומיות ויודע עד כמה מערכת התכנון בנויה באיזושהי הייררכיה. יכול להיות שאפשר לשפר אותה, אבל בטח לא צריך לדרוס אותה ולהחריב אותה. ואת התוצאה, לצערי, אנחנו רואים. אנחנו בונים היום את ערי השינה באיכות בנייה לא טובה, בלי שירותים ציבוריים, גני ילדים,

תחבורה ציבורית, שזה האוויר לנשימה של כל עיר וכל מרחב, רק בשביל שנוכל לבנות,

את משבר הדיור זה לא פותר, וזה מייצר מגורים ואיכות חיים לא טובה לבני האדם. החוק הזה גרוע פעם שנייה בגלל העיתוי שבו הוא בא. ואני רוצה לספר לך, אדוני היושב-ראש, היו דיונים בין הקואליציה לאופוזיציה מתי מתחילים את הדיונים בחוק התקציב: מחר, היום, מה יהיה לוח הזמנים בשבוע הזה. ואנחנו, ככל שחשבנו שבכלל אין צורך לדון בתקציב הזה, שזה תקציב לשנת 2009, שאנחנו דנים עליו עכשיו בתחילת,

2019, שדנים עליו עכשיו בתחילת 2018, ותודה, מנהלת סיעת המחנה הציוני, על התיקון, אנחנו אמרנו: אפשר להתחיל לדון בתקציב מוקדם, אבל בתנאי שאת החוקים האלה,

שאנחנו מתנגדים להם,

אבל לא, חוק הוותמ"ל חשוב, אי-אפשר להמשיך את עבודת הכנסת, אי-אפשר לצאת לבחירות, אי-אפשר ללכת לשאול את דעת הציבור בלי חוק הוותמ"ל. כך שהחוק הזה שימש גם ככלי משחק פה במסגרת כנסת שצריכה להתפזר וללכת הביתה, במסגרת ממשלה שאיבדה תוקף מוסרי להמשיך ולנהל את ענייני המדינה, אבל למרות זאת אנחנו רואים עוד את הזנבות האחרונים, אולי אולי אולי נצליח להזיק לעוד משהו לפני שנפזר את הכנסת. ולו מהסיבות האלה צריך להצביע נגד החוק הזה ולפזר את הכנסת כמה שיותר מהר.

אם ראש הממשלה מציע היום, אנחנו מסכימים היום. בואו נניח, "היום אם בקֹלו תשמעו".

תודה רבה. תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת, סגן יושב-ראש הכנסת, מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, דב, אני חושב שהחוק הזה הוא חוק מצוין,

אתמוך בחוק הזה. ואני חושב, גם כשחוקקנו את זה הוא היה מאוד רלוונטי, גם היום הוא מאוד רלוונטי. עדיין לא פתרו את משבר הדיור. אני לא חושב שמישהו בכנסת, עם כל הכבוד לחששות ולפחדים שזורים עלינו כל מיני לוביסטים, ואני לא רוצה להגיד את שמם, שמטיילים כאן בכנסת, אני לא חושב שמישהו מחברי הכנסת צריך לתקוע מקלות בגלגלים.

משבר הדיור הוא של כולנו, חוצה מפלגות. הוא של הבנים שלנו, של הבנות שלנו, ועל כן אני לא רואה שום סיבה היום לבוא לשר האוצר ולהגיד: תשמע, אנחנו מצביעים נגד חוק הוותמ"ל. ולסיפור של תשתיות, זה לא שייך לחוק הוותמ"ל. התשתיות, זה הסכמי גג גרועים, וצריך לבדוק אותם. אני רוצה להגיד משהו, אדוני היושב-ראש. בוודאי אף אחד מחברי הכנסת, אני מקווה, ומאלה שאוהבים את המדינה, לא מחכך ידיים בעקבות האירועים האחרונים בכנסת. בסופו של דבר, מי שאוהב את המדינה הזאת, אני לא חושב שהיום עומד ומחכך ידיים ושמח על המשבר הזה.

אני מאלה שאומרים: הלוואי שראש הממשלה יצא נקי, אני וחבריי, הלוואי. אנחנו לא צריכים, זה לא לכבודנו. אבל דבר אחד אני מזהיר. אני שומע את דבריו של ראש הממשלה, וכמו שאמר חבר הכנסת חנין, החשש הגדול שלי זה מהקיצוניות הנוראה ומהשיסוי שרמוז בדבריו. בסופו של יום זאת מדינה אחת. כולם אוהבים את המדינה. המכנה המשותף זה שאנחנו נמצאים כאן. ואני פונה לראש הממשלה: היה זהיר בדבריך. בחירות זה אקט דמוקרטי, זה לא אקט של שיסוי. אני כבר שומע את הרחוב. מי שלא חושב כמו ראש הממשלה הוא בוגד, ומי שלא חושב כמו ראש הממשלה הוא לא פטריוט.

אנחנו נהיה ממלכתיים כולנו. נטיף למה שמאחד אותנו ולא למה שמשסע.

שיסוי, אסור. תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. תעלה חברת הכנסת מיכל רוזין, איננה, חבר הכנסת יוסי יונה איננו, חברת הכנסת קסניה סבטלובה,

עאידה תומא סלימאן,

עמר בר-לב, ואחריו, חברת הכנסת לאה פדידה. אם לא תהיה, חבר הכנסת יואב קיש יסכם את הדיון. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. אני כאן, אני כאן. אמרתי, במידה שלא תהיי. עיניים רואות ואוזניים שומעות.

אתה מוסיף לי איזה 30 שניות,

הדבר היחיד שמעניין את ראש הממשלה זה בחירות מוקדמות, ובחירות מוקדמות ביוני. לכן ברגע שהוא שמע את ההחלטה של גדולי התורה אתמול אחר הצוהריים, שהם דחו את המתווה, הוא נשם לרווחה ואמר: יופי, הולכים לבחירות. אז הולכים לבחירות, ובחירות ביוני. ואז הוא שמע את יושב-ראש מפלגת העבודה, את אבי גבאי אומר: אנחנו לא מפחדים מבחירות. יהיו בחירות מתי שיהיו, הכי קרוב שיהיה. ואז מי נבהל, אדוני היושב-ראש? נבהלו לפחות שלושה ראשי סיעות בקואליציה, מפלגות אחרות: הבית היהודי, ישראל ביתנו, כחלון. למה הם נבהלו? כי הם בעצם נאבקים, אפילו יותר מאיתנו, על אותם קולות שהצביעו לליכוד. והם אמרו, מה, בחירות ביוני? חס וחלילה, לא נספיק להתארגן, שלא לדבר אני לא רוצה להאריך כאן במילים מדוע לראש הממשלה מאוד מסתדר העניין ביוני.

אנחנו נהיה מוכנים ללכת לבחירות בספטמבר. אבל לראש הממשלה זה לא מתאים ספטמבר, כי החקירות תימשכנה, ולהערכתי, הוא ישקע בבוץ יותר ויותר. לכן מה הוא עשה? הוא בא ואמר: אוקיי, בואו נעשה פליק-פלאק לאחור, ונביא את חוק הגיוס, או חוק האין-גיוס. אדוני היושב-ראש, אתה זוכר שבכנסת הקודמת, כשהייתי יחד איתכם באופוזיציה, היו לי השגות מאוד עקרוניות לגבי חוק השוויון בנטל שיש עתיד הביאה, כי זה היה ללכת ראש בראש, במקום ללכת יחד ולעשות חוק, שמצד אחד מכבד את לימוד התורה ואת החשיבות שלה. אני מבין שזה לא עניין של מכסות כאלה ואחרות,

אני שונא את המילה מכסות, אבל מצד שני מקדש את השירות הצבאי. אתה שירת בצבא ואני שירתי בצבא וכן הלאה. כשאתם הגעתם לממשלה הפכתם את זה למשהו שבג"ץ לא אישר אותו. מה אני רוצה לומר, ואני רואה שזמני כברא קצר: הפירוד הזה, המאבק הזה שפעם אחת ראש הממשלה תומך ביש עתיד שמביאה חוק כזה, ועכשיו הוא תומך ביהדות התורה, ואולי בכם, שמביאים חוק אחר, שני החוקים האלה הם חוקים שפועלים נגד החברה הישראלית, נגד האחדות ומגבירים את השנאה ואת הפירוד בתוך העם. לצערי, זאת השיטה של ראש הממשלה. היא לא תעבוד במקרה הזה. אני מאמין שלא יהיו בחירות ביוני, אבל אני מאמין שלקראת סוף השנה הקרובה, הנוכחית, יהיו בחירות. קשה לי להאמין שהחוק המוצע עכשיו, חוק האין-גיוס, יעבור לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. בסופו של דבר התכנונים המאוד-מורכבים והמניפולטיביים שראש הממשלה מפעיל כאן, סיעה אחת נגד סיעה אחרת, לא יעבדו, ואנחנו נלך לבחירות. ראש הממשלה הבא במדינת ישראל לא יהיה ראש הממשלה בנימין נתניהו. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת עמר בר-לב. אחרונת הדוברים, לאה פדידה. יסכם את הדיון יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה יואב קיש. שלוש דקות. יושב-ראש הכנסת וכנסת נכבדה, אני באמת רוצה לדבר על הצעת החוק הזאת, שעליה ישבנו שעות על גבי שעות, לא על הצעת החוק, בעצם על הרחבת, הארכת הוותמ"ל. אבל דקה לפני זה: אני יושבת שם ורואה את ראש הממשלה נואם, וזה היה נראה תיאטרון אחד גדול של "תחזיקו אותי". אבל, ראש הממשלה, אף אחד לא רוצה להחזיק אותך. כולנו רוצים ללכת לבחירות ולראות מה יגידו הבוחר והבוחרת. בהארכת הוותמ"ל יש גם מה שנקרא צדק סביבתי ומוסר סביבתי. ישבנו בוועדת הפנים שמנהל יואב קיש, וזה היה עצוב לראות שיקולים זרים, שיקולים של רצון להוריד את מחיר הדיור אבל לא מצליחים ומתעלמים ממנכ"ל משרד הפנים שאומר שזאת תהיה בכייה לדורות, ומתעלמים מזה שעמותת האדריכלים אומרת שהבנייה היא לא נכונה, מתעלמים מכך שאומרים שזה גוף דורסני וגוף שאינו שומע את השלטון המקומי ואינו בא להתייעצות ועושה מה שהוא רוצה, מתעלמים מזה שאין ולו פעם אחת, אחרי שדרשנו שיראו לנו עומסי תנועה, תכנון סביבתי, תכנון בר-קיימא. אני ואתם גם מחויבים להשאיר לדורות הבאים. שאלנו אם תכננתם וראיתם שארנונת המגורים של הבתים והבניינים שאתם בונים יספיקו לשירותים, יספיקו לשצ"פים, שטחים ציבוריים פתוחים. תשובות איִן. כן הקשיבו, שמעו, אבל אף אחד לא הביא את הנתונים לשאלות הקשות שנשאלו. אנחנו יודעים טוב מאוד שבנייה מסיבית

באותן ערים שחתמו על הסכמי הגג, והוותמ"ל עוקף את הכול, תביא לסיטואציה של משכנות עוני וערי סלאמס, ואנחנו לא נוכל לעמוד בזה. הרי אנחנו יודעים שארנונת מגורים לא מכסה את מה שראש עיר, או ראש רשות, צריך לתת לציבור התושבים שלו לא מבחינת תרבות, פנאי או גני ילדים. לאיפה אנחנו רוצים להגיע באותה עיר שאנחנו מאשרים בה בצורה כזאת דורסנית? שיהיו פקקים? שלא יהיה שטח פתוח? שהילדים שלנו יגדלו בלי גן שעשועים? זאת תהיה בכייה לדורות. במקום להתעסק בחוק הזה, תתעסקו בפיזור הכנסת, ואת הארכת הוותמ"ל תשאירו עד אחרי הבחירות, כדי שאולי נוכל באמת להביא צדק סביבתי.

תודה לחברת הכנסת לאה פדידה. יסכם את הדיון יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת יואב קיש.

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני חייב להגיד שלא שמעתי פה דברים חדשים שלא נאמרו בוועדה. נכון, במאזן הסופי של הכוחות, כשמסתכלים ומשקללים, חוק הוותמ"ל הוא חוק חשוב למדינת ישראל, ואני ממליץ שיעבור.

ואת זה אני אומר ואמרתי גם בוועדה, ואני אומר את זה לצוות הוותמ"ל ולכל מי שקשור לתכנון, הם חייבים להתחשב גם בצרכים של המועצות האזוריות. אני אתן לכם דוגמה לנושא שעלה לדיון, אם זה ממועצה מקומית מגידו, יקנעם, הינה, יושבת פה חברת הכנסת פדידה שרצתה שראש העיר שלה ידבר: הוא מצד אחד רוצה לצמוח, ואת אומרת, אני לא יודע אם את בעד או נגד. אני נגד.

כי בצמיחה שלו, אם לא נשים לב, הוא יהרוג את אליקים. אליקים יש להם גם זכות לשמור על הצביון של המושב שלהם ולשמור על הגישה ולדאוג שיהיו פתרונות תחבורה, וכל הדברים האלה צריכים להיות. אבל בסופו של דבר יקנעם צריכה לצמוח.

זאת הדילמה בוותמ"ל, נקודה.

אני לא מסתיר את זה, זה ברור לכולם: יש לנו מדינת ישראל עם משבר דיור, והערים צריכות לצמוח. יש מקומות שבהם אין מה לעשות, הם ילכו למועצות האזוריות והם ייקחו שטחים חקלאיים, והם ישתמשו בהם. אבל, ופה האבל הגדול, צריך לעשות את זה בשום שכל. צריך לעשות את זה בתכנון סביבתי נכון. אני חושב שהם עושים את זה, והתעקשנו על כך בוועדה, שהם ישמעו היטב וידברו עם ראשי המועצות האזוריות. ואני אומר לך, למשל במקרה כמו שנתתי לך, של יקנעם, מגידו ואליקים, במקומות האלה חייבים לשים לב. שם צריך לשים לב שאנחנו מאפשרים ליישובים לשמור על הצביון שלהם מצד אחד, ומצד שני נותנים לעיר לצמוח, ואני אומר עוד פעם, צריך להסתכל גם על לוחות הזמנים. אני לא אומר כבר לגרש,

את החקלאים מאדמתם, רק כשמגיע הפיתוח. גם על זה נאמר, גם על זה דיברנו, ולכן בעניין הזה אני חושב שבמאזן, מה שנקרא, כשמשווים, החוק הזה הוא חוק חשוב. הינה, אני אומר את זה לחברי הכנסת: גם אם נמצא את עצמנו הולכים לבחירות מחר, או היום בערב או בעוד כמה חודשים, גם בסיטואציה הזו, החוק הזה נכון שיעבור, והכנסת צריכה לתמוך בו, ואני אבקש את אמון הכנסת. מכיוון שנותר בידי עוד זמן לדבר על כמה דברים, היה לנו פה נאום מעניין של ראש הממשלה, ואני רוצה להתייחס לכמה דברים שנאמרו. לא רק מעניין, נאום מדהים. תראה, אם אתה בחרת, אז אני אתייחס לנאומו של חבר הכנסת יאיר לפיד, שהיה פה על הבמה. יאיר לפיד,

כמה יהירות, אני שואל אותך. יושב פה יאיר לפיד, שמה לעשות, היה שר אוצר כושל ושדרן מצוין, זה מה שהוא היה, והוא בא בטענות לראש הממשלה וחורץ את דינו, כאילו הוא גם שוטר, גם שופט, גם הכול, והוא מחליט מה הציבור רוצה. כמה יהירות יש ליאירות, תגיד לי. זה פשוט היה מגוחך.

היה מגוחך לראות פה את יאיר לפיד כביכול מטיף מוסר ובא ומדבר. הרי מה אתה עשית, יאיר לפיד, מה אתה עשית. יש פה ראש ממשלה, יש פה ראש ממשלה שמוביל מדיניות חוץ, שמוביל את מדינת ישראל להצלחות הכי גדולות שיש לה, בכלכלה, בצמיחה, וכן, גם בסגירת פערים. מי שדיבר פה, אנחנו מתקנים את הפער שהיה קיים עשרות שנים, מצמצמים את זה, ורואים את זה במדד ג'יני. ואני מציע להישאר באמת ולא ללכת להמצאות ולסיסמאות ולשקרים. ואני רוצה להתייחס, חבר הכנסת שטרן, סיימתי להתייחס ליאיר לפיד,

אני רוצה להתייחס לאמירה שאמר ראש הממשלה על אופוזיציה שמפחדת מבחירות. אני רוצה לשאול אתכם, חבריי חברי הכנסת מהאופוזיציה, אתה היית יושב-ראש ועדת הכנסת? מה? היית יושב-ראש ועדת הכנסת. הייתי יושב-ראש ועדת הכנסת.

אבל אלעזר שטרן, אתה מפחד מבחירות?

אה, אוקיי, יש עתיד לא מפחדת מבחירות. לא, אתה יודע שלא, תביא מחר חוק. מרצ מפחדת מבחירות? לא. רגע, המחנה הציוני, אני רוצה לשאול אתכם: אתם מפחדים? חברת הכנסת מרב מיכאלי, את מפחד מבחירות?

הבית היהודי מפחד, וש"ס מפחדת, וישראל ביתנו מפחדת, יואב, למה אתה שואל את השבעה הראשונים? השבעה הראשונים לא מפחדים, אבל מה עם השריונים? כולנו מפחדים.

השריונים שלכם מפחדים מבחירות?

כי גם השריונים, עד לאן הם מגיעים? אם הם מעל 11, אני, עוד פעם

אף אחד לא ביקש שאני אצביע. אני באמצע דיון מרתק. היושב-ראש, אנחנו באמצע דיון מרתק. הועלתה פה הצעה שלך, כבוד היושב-ראש, שהחלטה על פיזור הכנסת תבוא להצבעה חשאית. אמירה

חבר הכנסת מיקי זוהר, בא לפה יאיר לפיד, האיש שהיה שדרן מצוין ושר אוצר כושל, ומטיף מוסר לראש הממשלה של מדינת ישראל, שמוביל את מדינת ישראל להצלחות מדהימות במדיניות החוץ, בכלכלה,

תודה לחבר הכנסת יואב קיש, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על צו לקידום הבנייה במתחמים המועדפים לדיור (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשע"ח 2018. מי בעד? מי נגד? צו לקידום הבנייה במתחמים המועדפים לדיור (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשע"ח 2018, נתקבל. 50 בעד, 20 נגד, שני נמנעים. אם כן, הצו אושר. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח 2018. תודה. תודה לסגן מזכירת הכנסת. אנחנו עוברים להצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2018, קריאה שנייה וקריאה שלישית. הצעה זו קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג אותה יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. הצעה זו ללא הסתייגויות וגם לא הוגשו בקשות דיבור. אם כן, מייד אחרי כן אנחנו נצביע על ההצעה. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא לפני הכנסת, לקריאה שנייה ושלישית, את הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2018. זאת לנו לדעת, ואני מניח שרוב הציבור פה יודע ומכיר, ש-130 מיליארד שקל מסתובבים מתחת לרדאר כהון שחור. 130 מיליארד. כסף כזה הוא החמצן של הטרור, החמצן של ארגוני פשע והחמצן של הברחות או הלבנת הון. לכן, אני חושב שהכנסת כולה, ואנחנו כבר העברנו כמה וכמה חוקים לרשות להלבנת הון כדי לתמוך ולהיאבק בהון השחור. החוק הזה, מטרתו העיקרית גם היא להיאבק בהון השחור, ולכן גם אני חושב שהייתה הסכמה, לא שמעתי הסתייגויות, אין הסתייגויות,

שצריך לעשות מאבק נחרץ בהון השחור. החוק הזה לא אוסר שימוש במזומן, אבל הוא כן מתחיל לצמצם את השימוש במזומן. אני עוד מעט אגיד בדיוק מה הוא אומר, איזה רעש, אבל לחוק הזה, שיש לו מטרה כל כך מרכזית, גם יש תמיד אנחנו מנסים לשמור גם על הערכים של חירות הפרט וזכויות הפרט, ויכולה להיות לו פגיעה לא פשוטה בציבורים שלמים שרגילים להשתמש במזומן או שהם חדלי פירעון ואין להם חשבונות בנק.

עיכבנו את הדיון בחוק הזה עד שבנק ישראל בא והציב לנו אלטרנטיבות. ועדת לוקר, שזה הבסיס של החוק, גם כן ביקשה בזמנו מבנק ישראל, ואנחנו לא התקדמנו עד שבנק ישראל הגיע והציג בפני הוועדה אמצעים אלטרנטיביים, בשביל מי שרגיל להשתמש במזומן, שיהיה לו במה כן להשתמש, כדי שהוא יוכל לחיות, בפרט אם אין לו חשבון בנק וזה מעוקל וכל אגורה שהוא יכניס לחשבון הבנק שלו מעוקלת. צריכים לתת לו אלטרנטיבות, כמו כרטיס נטען ודברים מהסוג הזה. רק לאחר ששמענו, במשך ישיבה וחצי, מבנק ישראל את האלטרנטיבות, התחלנו לקדם. עדיין אני אומר, שוב, האלטרנטיבות האלה הן על המדף, אנחנו רוצים שהן יהיו כבר בתוך הציבור, שהציבור ישתמש בהן יותר ויותר כדי שלא נשאיר את הציבור פתאום בצמצום של מזומן, אבל האלטרנטיבות עדיין לא חדרו.

גם בחוק עצמו השקענו זמן עד שהחוק יתחיל בכלל : תשעה חודשים להיערכות של המערכת ועוד תשעה חודשים להסתגלות של הציבור. הציבור יסתגל וידע איך הוא יכול לחיות במקום במזומן. לגבי החוק עצמו, גם פה עשינו הרבה מאוד שינויים. זה חוק שונה ממה שנכנס. הדבר הראשון, החוק בא ואומר שהוא מטיל מגבלה על הסכום. כאן יש שני מצבים: יש מצב אחד שמדבר על בין אדם לעוסק. עוסק יכול להיות כל מי שהוא תאגיד, חברה,

בקיצור, בין אדם לעוסק המגבלה היא 11,000 שקל: עד 11,000 שקל מותר להשתמש במזומן ומעבר לזה, אי-אפשר להשתמש במזומן. לעומת זאת, במערכת היחסים שבין אדם לחברו, לדוגמה, אני רוצה לקנות מכונית מחבר, כאן אפשרנו לשלם במזומן עד 50,000 שקל. כי מי שיודע איך קונים מכונית: באים שני הצדדים למשרד הרישוי, הצד האחד צריך לחתום שהוא מוכר את המכונית, הצד השני צריך לתת את התמורה. אם הוא ייתן צ'ק, האיש מפחד: מחר הצ'ק יחזור והמכונית כבר אצלו. בדרך כלל כבר עושים את זה במעמד שניהם, במזומן. לכן, הלכו לקראת הנושא הזה ואפשרו עד 50,000 שקל. דיברנו על זה שייאסר תשלום, עד 10% מהסכום שמדובר עליו אפשר יהיה לשלם במזומן, כי לפעמים יש דמי קדימה או דברים כאלה. לדוגמה, אם מישהו עושה עסקה עד 15,000 שקל, 10% מזה, 1,500, הוא יוכל לשלם במזומן. מעבר לזה,

אם העסקה היא על הסכומים שדיברנו, אסור לשלם מעבר לזה סכומים במזומן. אפילו אם נניח מישהו רוצה לשלם בסכום הזה, נניח, 2,000 שקל במזומן, אסור לו, בנושא הזה. לתיירים: שוב, לפי בקשה של שר התיירות, ואולי החלטה של ועדת שרים, כדי לאפשר תיירות, תייר שמגיע לפה והוא רוצה להשקיע ולתת וכו', מאפשרים לו מגבלה שהיא פי חמישה מהסכום שמותר. ואם הסכום המותר הוא 11,000 אז פי חמישה זה 55,000 שקלים שמותר לו לעשות במזומן, כי אנחנו רוצים שהוא ישקיע בישראל, יפתח וכל הדברים האחרים. יש הגבלות על שימוש במזומן בשכר עבודה,

וכו'. החרגנו מהנושא הזה קרובים, קרובי משפחה. אבא יכול לעזור לבן שלו במזומן. לא שמנו כאן מגבלה, כי אנחנו חושבים שבתוך המשפחה המצומצמת, ויש כאן הגדרה, כן אפשר יהיה לשלם, שהאבא יוכל לעזור. לא עד כדי כך אנחנו רוצים. אני כבר מסיים. יש כאן גם עיצומים על כל מי שכן ישתמש במזומן. כמו שאמרתי קודם, גם קבענו תאריך: תשעה חודשים ואחר כך עוד תשעה חודשים של הסתגלות.

וגם יש את נושא הצ'קים, צ'ק פתוח זה מזומן, אז אסור. הסבה אחת מותרת, ולגופים החוץ-בנקאיים מותרות שתי הסבות.

זה חוק חשוב למאבק בטרור, מאבק בהון השחור.

אני מבקש מחבריי לתמוך בזה בקריאה שנייה ושלישית.

תודה לחבר הכנסת ניסן סלומינסיקי, יושב-ראש ועדת החוקה. אנחנו עוברים להצבעה. רבותיי, בקריאה שנייה.

אין הסתייגויות ואין רשות דיבור אז אנחנו עוברים מייד להצבעה בקריאה שנייה. הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2018. הצבעה בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? סעיפים1 44 נתקבלו. 48 בעד, תשעה מתנגדים ואחד נמנע. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אני עובר להצבעה בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? קריאה שלישית. חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2018, נתקבל. 49 בעד, תשעה מתנגדים ואחד נמנע. הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה 2015, עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעת חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח 2018, גם זו בקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג אותה חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק זו היא הצעת חוק ממשלתית שאליה מוזגו שתי הצעות חוק פרטיות, אחת של חברתנו מרב מיכאלי ואחרים ואחרת של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ואחרים. הצעת החוק הזאת, במילה אחת, אומרת שאם יש מספר, הרבה פעמים אנחנו רואים ששמים לנו על המכוניות, מי שהיה באילת, או בכל מיני מקומות, יש מספר, ואם אתה רוצה לצרוך סמים או להשתמש לצורך זנות, אתה מצלצל למספר הזה והמספר הזה, בלי שאתה יודע מי זה, זה הספק או הסרסור. אנחנו נותנים בחוק הזה כוח ויכולת למשטרה לחסום את המספר הזה וכך לנתק את הסרסור מהאנשים או את האנשים מהסרסור. יש כאן שני מצבים, כולם יוכלו לראות את זה: יש חסימה מינהלתית ל-30 יום ויש חסימה שיפוטית. אין לזה הסתייגויות. חוק חשוב מאוד במאבק בזנות ובסמים. אני מבקש מחבריי לתמוך בזה. תודה ליושב-ראש ועדת החוקה. חברת הכנסת מרב מיכאלי ביקשה רשות דיבור. אני אאפשר לך. יוליה,

אם כן, אנחנו מייד אחרי עוברים להצבעה.

שולי, סליחה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי, חברותיי חברות הכנסת, זה יום חג ממש. זה חוק פשוט יחסית, שלקח לנו המון זמן להעביר אותו, אבל הוא ממש ממש ממש מביא בשורה.

ממש ברמה של הכרטיסים האלה, כרטיסי הזנות המטונפים והמטנפים, שנמצאים על יותר מדי מכוניות ביותר מדי ערים במדינת ישראל, שמובטחים עליהם כל מיני מסאז'ים וכל מיני סוגים של גן עדן, ובצד השני יש נשים שסובלות מאלימות ומניצול קשה ביותר, אז החוק הזה יאפשר את זה שאתם תצלצלו, אני מקווה שאתם לא תתקשרו למספרים שכתובים שם, אבל מי שכן יתקשר פשוט יתקשר ולא יגיע לשום מקום. במקום שבצד השני הוא יגיע באמת לאפשרות שהוא יפעיל עוד אלימות,

כיבוי סיגריות והתעללות בנשים האלה, הוא לא יגיע לשום מקום,

אז אנחנו מדברות ומדברים פשוט על הדבר הבסיסי הזה של חסימת קווי הטלפון שמשמשים לזנות. זו הצעת החוק שלי וגם הצעת החוק של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שנאלצה ללכת לטפל בילדתה בת החמש החולה עם חום גבוה, אבל הייתה שותפה במאבק לקדם את החוק הזה. אנחנו מאוד מאושרות שהגענו ליום הזה. אני רוצה להגיד מילה. אנחנו עדיין נאבקות על ביטול הזנות כאופציה הגיונית וחוקית בעולם הזה. צריך להגיד, זנות היא לא מקצוע. אין דבר כזה המקצוע הכי עתיק בעולם. ילדות בישראל נאספות לזנות בממוצע בגיל 11. זה לא מקצוע, זה אונס.

אנחנו עדיין צריכות להעביר את הזנות בכלל, את הקונספציה הזאת, מהעולם. אבל מה שאנחנו עושות כאן היום ועושים כאן היום זה צעד חשוב בדרך לשם, משום שזה יתמודד עם הדבר המכונה ביקוש, עם הלקוחות, אלה שפשוט מצלצלים לפרסומים האלה, היפים, שמבטיחים גן עדן, אבל בצד השני של הקו נמצא בעצם גיהינום עבור הנשים האלה. אני רוצה להגיד תודה רבה למטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, שהן השותפות שלנו בניסוח החוק ובכלל במאבק בזנות, למנהלות הקודמות שלו, ראומה שלזינגר ואביטל רוזנברג, למנהלת הנוכחית שלו,

ניצן כהנא, חברת מפלגת העבודה, לחברתי ושותפתי, אמרתי, יוליה מלינובסקי ולצוות שלה, לשר ארדן, שהרים את הכפפה וקידם יחד איתנו את החוק הזה, כשהחוק הממשלתי עוסק גם בסמים, למתנדבות בלשכה שלי, שעשו עבודה מדהימה,

פז ואופיר ביטן, בעבודה על החוק הזה ספציפית, ליועצת המשפטית הנהדרת של ועדת החוקה, נעמה מנחמי, ליושב-ראש ועדת החוקה,

לסיום, אני רוצה להגיד תודה למכינה הקדם-צבאית בני ציון, שעשתה איתי לפני שנה מבצע אדיר, שבו חילקנו ברחובות תל אביב,

כרטיסים פיקטיביים כאלה, והם עשו שיחות לכל, המוני המתקשרים,

שהתקשרו וחשבו שיגיעו למקום עם זנות וקיבלו בעצם שיעור על המציאות העגומה של הזנות. שמת לב שלא עצרתי אותך והזמן, לא הפסקת אותי. נתתי לך את כל האפשרות. אז אני רוצה להגיד לבחורות ולבחורים הצעירים האלה ממכינת בני ציון: העבודה שלכם השתלמה.

עובר היום החוק, והמציאות עומדת להמשיך ולהשתנות.

תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, שלוש דקות. מזל טוב על הנכד שנולד לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי.

תזכו לראות אותו בחופתו. אמן, אמן. קודם נכניס אותו בזמן בבריתו של אברהם אבינו ואז, בהמשך. שלב-שלב. תודה רבה, אדוני. חבריי השרים, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת שהובילו חברותיי מרב מיכאלי ויוליה מלינובסקי היא בעצם עוד שלב בשימוש בכלים שלא היינו מורגלים בהם פעם במלחמה הגדולה של כולנו למיגור הזנות במדינת ישראל. אחרי ההצעה היחסית ממוקדת שלנו, שדיברה על חסימת קווים שמשמשים לזנות, החרה-החזיק השר גלעד ארדן, שהוא וצוותו עשו עבודה נפלאה כדי שנגיע לנקודת הסיום הזאת, והוסיפו גם את הקווים שמתייחסים למכירת סמים, לחלוקת סמים. מדינת ישראל והחברה הישראלית אומרות בחוק הזה שוב אמירה ברורה ביחס לערכים שמובילים את החיים שלנו כאן, ערכים שהם נגד עוולות כמו זנות, מכירת סמים, ערכים שהם בעד חזרה אל המקום האמיתי של ערבות הדדית. אני חושבת שהיו אין-סוף ניסיונות בתוך הוועדה,

שהוביל אותה בחוכמה גדולה חברי ניסן סלומינסקי, אין-סוף ניסיונות שנבין בדיוק איך התהליך הזה יתרחש, מה יהיו בעצם השלבים, איך אנחנו נעשה את זה בפועל. כל הדברים מופיעים בחוק, והיועצים המשפטיים של המשרד ושל הוועדה עבדו על הפרטים כדי לנסות ליצור באמת מעגל שלם. אני חושבת שבחוק הזה ישנה אמירה גדולה נוספת, ואמרתי אותה הבוקר גם לשר גלעד ארדן, ואני גאה להגיד את זה פה שוב: כשהתחלנו עם ההתקדמות הסופית של החוק להפללת לקוחות זנות ושיקום נשים במעגל הזנות, השר גלעד ארדן והמפכ"ל רוני אלשיך היו הראשונים שהניפו את דגל התמיכה הטוטלית בהצעת החוק הזאת.

הצעת החוק שעליה אנחנו נצביע עכשיו מצטרפת למאבק הזה. בסופו של דבר הערכים שמובילים אותנו הם הערכים היהודיים, הערכים המוסריים, הערכים האנושיים, הערכים של ערבות הדדית וראיית כל אדם כעולם שלם, כל אדם כמי שנברא בצלם, ולכן כל הפעילות שלנו ממוקדת בדבר הזה. אני מאחלת לכולנו שנצליח כבר במושב הקרוב באמת להביא לכדי סיום גם את החוק הגדול והמשמעותי של הפללת לקוחות זנות ושיקום נשים בזנות. תודה רבה, אדוני. תודה לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על הצעת החוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח 2018, כולל לוח התיקונים, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד?

8 נתקבלו. 54 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. כן, חברת הכנסת שולי מועלם? חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי בטעות לחצה על נוכח אבל היא התכוונה להצביע בעד. תתקני את זה בהצבעה בקריאה שלישית. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? כולל לוח התיקונים.

חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות,

54 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה בדבר העברת הסמכויות המוקנות לשר הפנים לפי חוק העות'מאני על האגודות אל שרת המשפטים. את ההודעה יציג חבר הכנסת השר צחי הנגבי. אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להודיע לכנסת שהממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את הסמכויות המוקנות לשר הפנים לפי החוק העות'מאני על האגודות אל שרת המשפטים. בהתאם לסעיף האמור, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה. תודה לשר צחי הנגבי. רבותיי, יש רשימת דוברים. יש דיון על הנושא. מאחר שיש הצבעה, יש גם דיון. ראשון הדוברים, ג'מאל זחאלקה, מדבר בטלפון, נורית קורן, מוותרת, מוסי רז, איננו, נחמן שי, גם הוא מדבר בטלפון, סאלח סעד, מוותר, אמיר אוחנה. דב חנין, שלוש דקות לרשותך, אדוני חבר הכנסת דב חנין. דב מנצל כל דקה לזכותו,

ייאמר לזכותו, בדברי טעם,

תודה לך, אדוני היושב-ראש. הממשלה הזאת התחילה את דרכה, אני מזכיר לכם, בסדרה ארוכה של העברת תיקים וסמכויות משר לשר, וכך היא גם רוצה לסיים את דרכה. כמו ההתחלה, גם הסיום זה דיון על העברת סמכויות. תשאלו פעם מה עשתה הממשלה הזאת בשלוש שנות כהונתה, ואנחנו נענה לכם שהיא העבירה סמכויות משר לשר ומשרה לשרה. כמה עשרות דיונים כאלה היו בכנסת? כמה עשרות שעות ניהלנו, עמיתיי חברי הכנסת, על הנושאים האלה? לא מפתיע שכך הממשלה הזאת גם בוחרת לסיים את דרכה.

עמיתיי חברי הכנסת, בנאום הקודם דיברתי על האג'נדה האמיתית של מערכת הבחירות שלפנינו. מערכת הבחירות הזאת נועדה להגן על ראש הממשלה נתניהו מאימת המשטרה, מאימת המשפט ומסכנת הכלא. מטרת הבחירות האלה היא לא לקדם חוק גיוס ולא למנוע חוק גיוס, מטרת הבחירות האלה היא להגן על בנימין נתניהו מפני חקירות המשטרה ומפני המלצות היועץ המשפטי. עמיתיי חברי הכנסת, עכשיו אנחנו רואים את המהלך הבא, את התרגיל הבא. ראש הממשלה נתניהו הנחה את הוועדה המיוחדת להתכנס מחר בבוקר כדי להצביע על חוק הלאום. מה פתאום חוק הלאום, תשאלו? אז הינה האג'נדה של הבחירות. בבחירות האלה ראש הממשלה יעבור את כל הקווים האדומים. הוא יסביר לציבור שהסכנה אורבת מבפנים, הוא ישכנע את החרדים שהבעיה היא החילונים, ואת החילונים, שהבעיה היא החרדים, ואת כל הציבור היהודי הוא ינסה לשכנע שהבעיה האמיתית היא הערבים. לכן הוא יניף את הדגל של הפטריוטיות, הדגל הלאומי. הוא ינהל קמפיין בחירות ויגיד: מי שפטריוט, מאחוריי, ומי שמולי לא נאמן למדינה, לא מעוניין בעתידם של תושבי המדינה, לא מעוניין בפתרונות לאזרחי המדינה. עמיתיי חברי הכנסת, חוק הלאום שנתניהו מנסה להעביר מחר, במהלך מזורז, הוא מהלך מסוכן. לא משנים את החוקה כדי להגן על מושחתים, לא מייצרים אג'נדה לציבור שמפצלת ומפלגת בין רוב לאומי לבין מיעוט לאומי כדי לייצר אג'נדה לראש ממשלה שבורח מחקירה. עמיתיי חברי הכנסת, ברגע הזה נדרשת אחריות לא רק מספסלי האופוזיציה. גם אתם, חברי הקואליציה, רואים לנגד עיניכם את המהלכים, וגם אתם מבינים מה קורה מאחורי הדיבורים היפים. אתם צריכים להתייצב היום. חברי הקואליציה, המדינה הזאת שייכת גם לכם, וגם אתם צריכים להתייצב היום נגד ראש ממשלה בעייתי, מסוכן, שאיבד את הקווים האדומים שלו, ולהגיד לו בצורה ברורה:

תודה לדב חנין. תעלה חברת הכנסת מירב בן-ארי, איננה, תמר זנדברג, מוותרת, איציק שמולי, מוותר, מסעוד גנאים, איננו, חבר הכנסת מאיר כהן, מוותר, מיכל רוזין, איננה, יוסי יונה, איננו, קסניה סבטלובה, מוותרת, עאידה תומא סלימאן, מוותרת, איתן ברושי, איננו, עומר בר-לב, איננו, סליחה, עמר מוותר.

אתה לא רוצה להפסיק את השוונג, אתה אומר. אדוני, אני מצטער. ככה אתה הולך אחד אחרי השני, אז, סתיו, שלוש דקות. אחרונת הדוברים, שרן השכל ביקשה, והיא לא פה. אני מוותרת. רויטל אין אצלי ברשימה. אז הן מוותרות, אז אחרונת הדוברים, סתיו שפיר,

אדוני היושב-ראש וחברי כנסת נכבדים, נכבדים, אבל לפחות בצד הזה של המפה הפוליטית מבוהלים ומפוחדים, אי-אפשר להבין את מה שהלך פה במליאה רק לפני כמה שעות. עומד ראש הממשלה, והלוואי שהיה טורח גם לשבת פה ולהקשיב מפעם לפעם לדברים שנאמרים כאן בדיונים, ואולי גם לענות. ראש הממשלה מפחד מאוד להגיע לכנסת ולהשיב על שאלות. ראש הממשלה מפחד מאוד מאוד לענות על שאלות בתקשורת, להתראיין ולהיאלץ לעמוד אל מול העובדות על מה שקורה כאן במדינה. הקשבתי באמת בקשב רב לדברים המופרכים שנאמרו כאן. ראש הממשלה, על בעיית העוני,

יושב פה חבר הכנסת אלי אלאלוף, שניהל את הוועדה למלחמה בעוני, בעיית העוני בישראל נגמרה, הכלכלה מצוינת, נכון? איך אפשר לשבת בממשלה כל כך מושחתת, מושחתת מהיסוד, ממשלה שחלק מחבריה נמצאים בחקירות כבר שנים, זה חוץ מחקירות ראש הממשלה,

ממשלה שהעומד בראשה נמצא בחקירות, ממשלה שהעומד בראשה עמד כאן על הדוכן והתוודה ואמר שהוא קיבל מתנות,

בסכומים עצומים, כן. ואמר שהוא ניסה להשפיע על שוק התקשורת. חוץ מלדבר, מה אתם יודעים? על מה אתם צועקים? חוץ מלגדף. חברת הכנסת נאוה בוקר, אתם יודעים מה קרה היום בוועדת הכספים? וקנין, כבוד היושב-ראש, נגמר הזמן.

שבהם חברת הכנסת בוקר ביקשה 10 מיליון שקלים מכספם של אזרחי ישראל לפני שנתיים כדי להעביר למקורב שלה בליכוד, את חוצפנית, הייעוץ המשפטי של הממשלה החליט שההעברה, את שקרנית. זה נאמר בוועדת כספים. ולכן, 10 מיליון

שסגן השר ומנכ"ל משרד הבריאות אמר בעצמו שזה נס רפואי שהם בכלל קיימים, עם כל כך מעט תקציבים. מילה אחת לא אמרתם לאזרחי ישראל.

הדבר היחידי שמתעסקים בו זה בלשמור על עצמכם על הכיסא. תתביישו, פחדנים. מילה אחרונה, אני בטוחה שאתה תסכים איתי, היושב-ראש: אם הקואליציה באמת רוצה בחירות, ואם בליכוד באמת רוצים בחירות, בבקשה, אנא מכם, תביאו את הצעת החוק לפיזור הכנסת עכשיו. אני מתחייבת בפניכם שאנחנו נצביע בעד לפזר את הכנסת הזאת מיידית.

תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת שרן השכל. חברת הכנסת שרן השכל,

גברתי, שלוש דקות. תודה רבה. חברי הכנסת, שלום רב, היה לי חשוב לעלות כי מכיוון שזה השבוע האחרון של המליאה, אנחנו לא נוכל לקיים עוד דיונים מהירים ודיונים דחופים בוועדות. קראתי היום משהו פשוט מזעזע, שחשוב שנדון בו וחשוב שכמה שיותר חברי כנסת יצטרפו, כדי לשנות את המציאות הזו של נשים שנאנסו והוטרדו מינית. אני רוצה לקרוא לכם פוסט שהעלתה רוני אלוני סדובניק: "שוהה בלתי חוקי אנס צעירה ישראלית. כשגילתה שהיא בהיריון מהאונס, כבר היה מאוחר מדי לבצע הפלה והיא החליטה לגדל את התינוק. היא הגישה תלונה במשטרה, והחקירה, כמו 92% מהתלונות על עבירות מין, נסגרה מחוסר ראיות. על כך שלא היו ראיות מספקות הגישו ערר פלילי והן ממתינות.

שאין לו כאמור כל מעמד בישראל, ויש לו משפחה וילדים בארץ מוצאו, הגיש לבית המשפט לענייני משפחה, ברוב חוצפתו, בקשה להסדרי ראייה עם התינוק. זו הדרך היצירתית החדשה של שוהה בלתי חוקי, המבקש לאנוס את המדינה לתת לו מעמד קבע בישראל בשל היותו אב לתינוק ישראלי. מתקשרת אליי עובדת סוציאלית מהרווחה, שהתבקשה להכין תזכיר בעניין זה עבור בית המשפט, ואז זה קרה. שאלתי אותה בתמימות: האם יש מצב בכלל שהרווחה תמליץ על הסדרי ראייה לאנס עם הילד שנוצר מהאונס שהוא ביצע? היא ענתה לי שלא משנה אם האבא הוא אנס,

פדופיל או נרקומן, לילד יש זכות לפגוש את אביו בכל מצב, כי זו טובת הילד. האומנם? איפה המחקרים שקובעים כך? מסתבר כי ברווחה של ישראל הנחת היסוד היא שעדיף לילד להיפגש עם אב שאנס את אימו, מאשר לא לפגוש אותו כלל. ומה עם ההרגשה של האימא? מה עם טובת הנפגעת? ומי אמר שזה באמת טוב לילדים להיפגש קבוע עם אב אלים או אנס?" אני חושבת שהגיע הזמן שאנחנו, כולנו בבית הזה, לאור המציאות העגומה שמייצרת מקרים שפשוט יכולים להרתיח אותנו, כמו סכין בבטן, הגיע הזמן לשנות את המדיניות הזו, ולהעביר חקיקה, ובעיקר חקיקה שתיטיב עם נשים שנאנסו או נפגעו או הותקפו מינית. תודה רבה. תודה רבה, גברתי. אם כן, מישהו מסכם? סליחה, בבקשה, אלעזר שטרן, אחרון הדוברים. בבקשה,

שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב בראש, אמר קודם חברי חבר הכנסת איציק וקנין,

שיש דברים שאי-אפשר, הוא לא יכול לא להתערב. אז אני אגיד במה אני לא יכול לא להתערב.

יש עתיד העבירו חוק בכנסת הקודמת על השוויון בנטל. על החוק הזה אנחנו יודעים שהחרדים היו צריכים להגיד הלל, אבל הם דרשו לבטל אותו, ואמרו שהחרדים לא מתקפלים. גפני, תגיד, נכון שליצמן התקפל? זה נכון שליצמן התקפל? מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שכשיש ממשלה בישראל, או יש ראש ממשלה שיודע, רוצה להגיד משהו, או במקרה הזה יש שר ביטחון, שהוא לא מהמפלגה שלנו אבל הוא ניצב ושומר על הערכים הכי בסיסים של החברה הישראלית, של חובת השרות וכניסה מתחת לאלונקה, אז החרדים התקפלו. מועצת גדולי התורה, שיש אליה הרבה כבוד, זזה ככה, מפה לפה, העיקר שחס וחלילה לא יעזבו את הממשלה. הרי אנחנו חשבנו שכשהחרדים אומרים לא לשרת, זה כאילו מישהו מהם פגש את הריבונו של עולם, והריבונו של עולם אמר לו: אסור לשרת.

קצת בלחץ של ישראל ביתנו, אנחנו כמובן מברכים על זה, מתחילים להתקפל. כבר לא צריך שלוש קריאות לפני פסח. גם אפשר כבר שיהיו מכסות. עליזה, את רוצה להוסיף לי זמן? עליזה, חברת הכנסת, את רוצה לשבת איתנו? אנא ממך. אבל בואו נחזור עכשיו לדבר הבסיסי.

לתורה יש חשיבות, שאף אחד לא ילמד אותנו, ללימוד התורה יש חשיבות, שאף אחד לא ילמד אותנו: החרדים לא שמרו לבד על עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. את הבלוף הזה צריך להוציא. במדינת ישראל לומדים תורה כמו שלא למדו אף פעם. בכל ההיסטוריה של אלפיים השנים האחרונות לא למדו תורה כמו שלומדים במדינת ישראל, וזה בזכות הציונות. הציונות מכירה גם בחשיבות לימוד התורה, אבל גם בעבודה, גם בהגנה. איך אנחנו שרים בבני עקיבא: "ראשינו בעמקי תורתה, כפינו ברגבי אדמתה". ולפעמים, אם צריך, גם דמנו ברגבי אדמתה. אמר השופט רובינשטיין: דמנו לא סמוק מדמכם. אין דם סמוק מדם בחברה הישראלית. למה הייתם צריכים את הפארסה הזאת? למה הייתם צריכים לבטל את חוק השוויון בנטל הקודם? בשביל להרבות שנאה. אדוני ראש הממשלה,

החלק הזה, לא פוחד: לא מלשרת, לא אם צריך לסכן חיים, וגם לא מבחירות.

תודה, רבה, אדוני. אם כן, השר הנגבי, אתה מסכם, או אנחנו עוברים להצבעה? הצבעה. בבקשה. אם כן, להזכירכם, אנחנו מצביעים על הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר העברת הסמכויות המוקנות לשר הפנים לפי החוק העות'מאני על האגודות, אל שרת המשפטים. אנחנו עוברים להצבעה.

29 בעד, 14 מתנגדים, אפס נמנעים. אם כן, הכנסת אישרה את הודעת הממשלה.

אנחנו עוברים לסעיף 8. הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. ההצעה הזו קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את החוק סגן שר הפנים משולם נהרי.

חבר הכנסת משולם נהרי.

אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, החוק המוצע מאגד תיקוני חקיקה הנוגעים להליך הבחירות בעיריות, במועצות מקומיות ובמועצות אזוריות, על שלביו השונים, לרבות סמכויות ומועדים הקשורים בו. ההסדרים המוצעים בנוגע לבחירות בעיריות ובמועצות המקומיות נדרשים על רקע ניסיון העבר ממערכות בחירות קודמות ברשויות המקומיות, ובהם מוצעים פתרונות לכמה סוגיות אשר לגביהן נקבע, בהליכים משפטיים ובכמה דוחות שערך מבקר המדינה בנושאים הקשורים למערכות הבחירות השונות, כי ראוי שהמחוקק ייתן את דעתו עליהן. לעניין זה יצוין, כי נוכח המאפיינים המשותפים של הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות, התיקונים המוצעים נערכו ככל הניתן בשים לב להסדרים דומים הקיימים בחוק הבחירות לכנסת , התשכ"ט 1969, ולתיקונים שנערכו בו. בנוסף, על רקע תיקון חקיקה שנערך לאיחוד מועדי הבחירות לכלל הרשויות המקומיות, החל ממועד הבחירות הקרובות, שצפויות להיערך בחודש אוקטובר 2018, מוצע לערוך תיקונים בדיני הבחירות במועצות האזוריות לצורך האחדה והתאמה להסדרים החלים על העיריות והמועצות המקומיות בנוגע לסוגיות שאינן נדרשות ומתחייבות, על מנת לאפשר את השוני המהותי בשיטת הבחירות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות.

על דרך אימוץ והרחבה של ההסדרים לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה 1965, וחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה 1975, החלים על העיריות והמועצות המקומיות, גם לגבי מועצות אזוריות, בשים לב ובהתחשב בטבען ומאפייניהם השונים של שיטות הבחירות. בדרך זו יינתן מענה יישומי ותפעולי להפעלה בו בזמן של מערכי בחירות שונים, ויבוצעו האחדה וקביעת נורמות אחידות ושוויוניות, שיחולו על כלל המועמדים והבוחרים לרשויות המקומיות בישראל. הצעת החוק אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום 25 בפברואר. נוכח מועד הבחירות הקרב, 30 באוקטובר 2018, והצורך בהשלמת הליכי החקיקה בזמן מספיק טרם הבחירות, על מנת לאפשר היערכות מתאימה הן למתמודדים והן למשרד הפנים לקראת הבחירות, ועל מנת לאפשר הנחת ההצעה עוד במושב הנוכחי של הכנסת וקידום הליכי החקיקה, מוצע לאשר את טיוטת החוק, אשר אושרה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה, על ידי הממשלה לשם הגשתה המיידית לכנסת, מבלי להמתין שבועיים בהתאם לקבוע בתקנון עבודת הממשלה.

תודה רבה, אדוני. אם כן, אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חברת הכנסת מירב בן ארי, לא נמצאת, חבר הכנסת מוסי רז, לא נמצא, חבר הכנסת מסעוד גנאים, לא נמצא, חברת הכנסת זנדברג, לא נמצאת, חברת הכנסת קורן נורית, לא נמצאת, חבר הכנסת נחמן שי, תודה רבה, מוותר, חבר הכנסת סאלח סעד, לא מוותר. בבקשה, אדוני. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אנחנו יודעים שבכל שני וחמישי יש תחקיר אחר על מצב הבריאות בישראל, ושר הבריאות וסגנו מתפקדים על תקן שכיר חרב וקברן. אחרת אי-אפשר להסביר איך אלפי אזרחים, שמגיעים לקבל טיפול בבתי החולים ובחדרי המיון, חוזרים בארון מתים. לצערי אני אומר את זה. לאן לעזאזל הולכים מיליארדי השקלים שמקבל המשרד, ואיך ייתכן שלא הוכרז עד כה מצב חירום לאומי, כשיש יותר מתים בבתי החולים מאשר בתאונות דרכים ובפיגועי טרור? העסקת רופאים ללא התמחות במיון היא רק סימפטום לחולי. החולי הוא של כל המערכת והממשלה, האימפוטנטית הזו, שמובילה בסופו של דבר למותם של חפים מפשע, והורסת משפחות שלמות, רק בגלל שהם שמים עלינו קצוץ. אין שר, אין סגן ואין בריאות. אחד עסוק בבריחה מהמציאות, והשני במשבר הזיוף, והאזרחים משלמים את המחיר. מדובר בכישלון מוחלט ואסון בקנה מידה לאומי. אתמול פניתי למבקר המדינה, ודרשתי לחקור את ההזנחה המתמשכת של הממשלה ואת מותם של אלפי אזרחים כתוצאה מכך. מדובר ברשלנות פושעת. פשע נגד האנושות, שיש לתת עליו את הדין, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, אדוני. מיכל רוזין, בבקשה, לא נמצאת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, לא נמצאת, חבר הכנסת יוסי יונה, לא נמצא. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, בבקשה, גברתי. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מרתק לראות פה כיצד כמעט כמו בקזינו, אני שמחה מאוד שלא פתחו פה קזינו, למרות שראש הממשלה רצה, והשתעשע עם הרעיון הזה, לפתוח פה איזה קזינו באילת. לו באמת היה פותח, עכשיו היו מתנהלים הימורים לא רעים בכלל: כן בחירות,

באיזה תאריך הבחירות. בעצם רק בדבר הזה עסוקים עכשיו חברי הממשלה ועסוקים עכשיו אותם חברי כנסת. במקום שיהיו בוועדות ויילחמו על התקציב, ויעבדו למען הציבורים שלהם, הם בעצם עסוקים אך ורק בכלכלת בחירות, בהימורי בחירות, בתגרות בחירות, כן, יש גם דבר כזה, באגרוף בחירות. זה הדבר היחיד שמעניין אותם, זה הדבר האחד והיחיד שמעניין אותם, שכרגע מעסיק את כל מדינת ישראל. ותראו על מה הבחירות: על ראש ממשלה שמוכר לנו את הספין הזה של חוק הגיוס, ובעצם במקום חוק הגיוס הוא מנסה בעצם לגייס את הזמן. הוא רוצה להרוויח זמן. הוא רוצה להרוויח כוח ועוד השפעה פוליטית ועוד השפעה פוליטית, רק כדי לשמור על עצמו. לא כדי להשתמש בכל הכוח הזה כדי לקדם דברים חשובים למדינה שלנו, לא, זה בכלל לא עלה לו לראש, לדעתי. זה רק אינסטינקט של הישרדות, לדבוק בכיסא בכל מחיר. ואם צריך בשביל זה ללכת לבחירות ביוני, ללכת לבחירות ביוני. ואם צריך בספטמבר, אז בספטמבר. לא משנה מתי, ולא טובת המדינה ולא טובת החקיקה, ולא טובת הכנסת, לא שום דבר, הדבר היחיד שמעסיק את הקואליציה הזאת זה עניין של הישרדות.

לא פנסיות לעולים, לא אי-העלאתם של יהודי אתיופיה, לא חיילים בודדים שמתאבדים,

ההתאבדויות בקרב חיילים בודדים בעלייה מתמדת, במיוחד בשנתיים האחרונות, לא מספר העניים, קשישים עניים, 150,000 קשישים עניים שחיים מתחת לקו העוני, לא המשבר בתחום הבריאות, לא המשבר בתחום החינוך, לא האלימות בבתי הספר, לא אף אחד מהדברים האלה. אף שר, אף סגן שר, אף חבר הכנסת מהקואליציה לא בא ואומר: חבר'ה, אני לא מוכן לזה, אני רוצה לפרק את הממשלה הזאת בגלל שהיא לא מבצעת את תפקידה, לא על כך שאנחנו לא מתקדמים בשדה המדיני. ותפסיקו כבר למכור את הלוקשים על כך שמצבנו מעולם לא היה טוב יותר. אתם יודעים עד כמה המצב שלנו שברירי, ועד כמה התקרבות לכוחות שהם לא דמוקרטיים על חשבון חברות ותיקות, שאיתנו יש להן לא רק זהות אינטרסים אלא גם אופי, אופי מדיני, איך שהמדינות שלנו בנויות, אלה הן חברות האמת שלנו, אלה הן חברות של כבוד בקהילייה הבין-לאומית, ולא משטרים אפלים, בין אם זה באפריקה או במקומות אחרים, שאתם עכשיו מכנים אותם חברים. לא על הדברים האלה אתם רוצים לצאת, ולהגיד ולמחות, ולהגיד: אנחנו לא מוכנים לשבת בממשלה הזאת. אז זו תעודת עניות לממשלה שהתחילה את דרכה, למרות שהיא ממשלה ימנית, אבל התחילו אותה ברגל שמאל, וככה היא גם מסיימת את תקופתה. תודה רבה, גברתי. אנחנו ממשיכים. חבר הכנסת אלי אלאלוף, מוותר, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, לא נמצאת, חבר הכנסת איתן ברושי, לא נמצא, חבר הכנסת עמר בר-לב, לא נמצא. חברת הכנסת כהן-פארן יעל, בבקשה, גברתי. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, לפני כמה שעות עמד כאן ראש הממשלה ומנה את הישגיו בתחום הכלכלה ובתחומים אחרים. רק אתמול פורסם דוח של ה-OECD שבו מוצגת ישראל והכלכלה שלה בשני זרקורים מאוד ברורים. נכון, יש מדדים כלכליים מצוינים מצד אחד, אבל מהצד השני הפערים החברתיים בישראל עומדים למוטט אותה. הפערים החברתיים האלה הם בדיוק מה שראש הממשלה לא רוצה להסתכל עליו, כי מבחינתו זה לא קיים, רק החצי שהוא מעוניין להסתכל בו.

הפערים החברתיים האלה מבוססים בעיקר על שני חלקים בחברה, שני מיעוטים בחברה, אחד מהם זאת החברה הערבית, והשני זאת החברה החרדית, שלכל אחד מהצדדים הפוליטיים, מהמפלגות הפוליטיות, בעיקר כמובן החברות בקואליציה, יש אינטרס להשאיר אותם חלשים, להשאיר אותם מוחלשים, להשאיר אותם עניים, להשאיר אותם ללא מקצועות ליבה, להשאיר אותם בפריפריה בלי תחבורה ציבורית שיכולה להביא אותם למרכזי תעסוקה, להמשיך ולדרוך עליהם, ולזעוק ביום בחירות: הערבים נוהרים לקלפיות באוטובוסים. השיסוע של החברה הישראלית הוא אינטרס שלכם, אתם מחדדים אותו, כל יום, כל רגע, שעה-שעה, דקה-דקה. זה מה שבונה אתכם פוליטית. על החלקים המפולגים של החברה הישראלית והשיסוי שלהם אחד בשני. אז אני אומרת כאן,

כולנו כאן יושבים בכנסת, roller coaster כזה עוד לא היה לנו כמו היום. כנראה שהולכים לבחירות, כמו שזה נראה כרגע, ואתם תשלמו על זה כי הציבור הישראלי מבין שאתם עובדים רק בשביל ההישרדות הפוליטית של ראש הממשלה, ולא בשביל עם ישראל, שיושב בארץ ישראל ורוצה לראות כאן מנהיגות ישרה, מנהיגות הנחושה להוביל את המדינה הזאת למקום טוב, ולא לחברה שסועה, מפולגת ועם כל כך הרבה הסתה ושנאה. אני מאחלת לכם שתצאו לבחירות ותקבלו בחזרה מהציבור בדיוק מה שהוא חושב עליכם. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת אברהם נגוסה, שלוש דקות, אדוני.

היושב-ראש, כבוד השרים, כנסת נכבדה, הערב הפגינו יותר מ-1,000 אזרחי ישראל יוצאי אתיופיה בקור של ירושלים, אימהות, ילדים, אחים ואחיות, וזעקו: תעלו את משפחותינו. כידוע, ממשלת ישראל ב-2015 וב-2016 קיבלה החלטות להעלות את אחינו שנותרו באתיופיה ונמצאים במצב קשה. הממשלה הבטיחה להעלות אותם, ובמסגרת ההחלטות האלו עלו 1,300 ב-2017, אבל באותה החלטה בסעיף 5 כתוב: בהמשך העלייה ידונו בתקציב 2019. היום אנחנו רואים בספר התקציב שהנושא לא מופיע. לא נכלל. הממשלה, בניגוד להחלטה שלה, לא הכניסה את זה להחלטת הממשלה, והמשפחות עומדות בקור של ירושלים בשעה כזו מול הכנסת, מול משרד האוצר. לא ייתכן שתקציב המדינה, שנגע בכל חיי החברה הישראלית, רק העניין של העלייה מאתיופיה לא מופיע בתקציב. ולכן אני פונה לשר האוצר, לראש הממשלה ולשר הפנים, לכלול בתקציב המדינה ולהעלות את אחינו לאלתר, משפחות שממתינות שם. מתוך 7,691,

בישראל, 2,191 מהם, יש להם הורים בישראל, 2,434 מהם, יש להם אחים ואחיות בישראל, 2,281 מהם, יש להם דודים ודודות בישראל. זו קהילה בלתי נפרדת מהקהילה שנמצאת פה. ולכן אני קורא לחבריי חברי הכנסת, במיוחד לחבריי מהקואליציה, ללחוץ על שר האוצר לכלול את זה בתקציב. כולנו נפעל ביחד ללחוץ על הממשלה לבצע את החלטותיה לאלתר.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת רויטל סויד,

חבר הכנסת דב חנין, אחרון הדוברים, בבקשה, אדוני. תודה לך, אדוני היושב-ראש. עמיתיי חברי הכנסת, איך נגמרת דמוקרטיה ואיך מסתיימת רפובליקה, זו שאלה היסטורית מרתקת שיש לה משמעויות אקטואליות. אנחנו בדרך כלל רואים מהלך הדרגתי, אבל במהלך הזה יש נקודות שבר, וכולנו צריכים לשאול את עצמנו בערב הזה אם אנחנו לא מתקרבים לנקודת שבר כזו. גאיוס אוקטביאנוס, הקיסר הרומי הראשון, אגב, לא נקרא אף פעם קיסר, הוא נקרא: פרינקפס, האזרח הראשון. אני שמעתי את נאומו של נתניהו היום, זה ממש היה נאום קיסרי. חסר היה רק לתת לו את התואר, וכל המקומות האחרים כבר היו מסתדרים מצוין. בהיסטוריה אנחנו יכולים לראות איך המשבר מתגלגל ומוביל את הפיכתה של הרפובליקה לקיסרות, וזו מטרתו של נתניהו: הוא רוצה לכונן קיסרות שהוא יהיה בה הקיסר, הוא יהיה במרכז המערכת, מסביבו עדר של משרתים חנפים, מוגן מפני כל גורמי חקירה וגורמי משפט. זוהי מטרתו של ראש הממשלה ועל כך הוא הולך לבחירות. אבל ראש הממשלה נתניהו, אני לא בטוח, מכיר את הדוגמה הרומית של גאיוס אוקטביאנוס, אני חושב שראש הממשלה נעזר יותר בדוגמאות אקטואליות. והדוגמה הקרובה ביותר אלינו היא, כמובן, טורקיה, שבה ארדואן הוביל מהלך שיטתי של הפיכה של מערכת רפובליקנית למערכת בלתי דמוקרטית ובלתי רפובליקנית. המהלך הזה נעשה בשלבים. חלק מרכזי בו הוא בדיוק האלמנט הזה של פירוק מערכות השלטון והחוק. אתם חושבים, עמיתיי חברי הכנסת, שאי-אפשר לפטר שופטים? תסתכלו בטורקיה, פיטרו מאות שופטים.

אתם חושבים שתובעים יוכלו להמשיך לתבוע? תסתכלו מה קורה בטורקיה.

המהלך התחיל מפרסום שהיה בתקשורת על שערוריית שחיתות שבה, לפי הטענה, היה מעורב ארדואן יחד עם בני משפחתו. ארדואן החליט שהוא לא הולך לכלא, וגם שבני משפחתו לא הולכים לכלא. והוא לא מצמץ והלך למהלך של פירוק המערכת הרפובליקנית הטורקית, ועשה את זה בהצלחה רבה. היום, עמיתיי חברי הכנסת, לא ארדואן נמצא בכלא הטורקי בגלל מעשה שחיתות. בכלא הטורקי נמצאים עיתונאים חוקרים שהעלו את האשמות השחיתות הזאת, בכלא נמצאים תובעים שניסו לקדם מערכת של חקירה נגדו ובכלא נמצאים גם השופטים.

עמיתיי חברי הכנסת, האם זה רק בטורקיה? האם אי-אפשר ללמוד ממה שקרה שם? אני מציע לכולנו לחשוב היטב על השאלה הזאת.

אדוני, סגן השר,

אין צורך. אם כן, אני מבקש מכולם לשבת, אנחנו נעבור להצבעה. להזכירכם, אנחנו מצביעים על הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות,

בקריאה ראשונה, בבקשה, מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח 2018, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 30 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, הצעת החוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות תעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה להמשך דיון והכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים לסעיף 9, ברשותכם, הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס'

(הרכב ועדת שחרורים), התשע"ח 2018, שקיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת צחי הנגבי, אדוני. השר, השר, כבודו, בשמה של השרה איילת שקד.

חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א 2001, קובע את הרכבן של ועדות השחרורים. לפי החוק כוללת ועדת השחרורים,

היתר, קצין שב"ס בדרגת רב-כלאי ומעלה.

הצבעה, בניגוד ליתר החברים. חברים אחרים הם שופט, שהוא יושב-ראש הוועדה,

חבר הכנסת נחמן שי, מוותר, חבר הכנסת סאלח סעד, מוותר, חברת הכנסת קרין אלהרר, לא נמצאת, חברת הכנסת חנין זועבי, לא נמצאת, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חבר הכנסת יוסי יונה, לא נמצא, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, מוותרת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, לא נמצאת, חבר הכנסת איתן ברושי, לא נמצא, חבר הכנסת עמר בר-לב,

חברת הכנסת יעל כהן-פארן, מוותרת, חברת הכנסת רויטל סויד, לא נמצאת. חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר, ואחריו אחרון הדוברים, דב חנין. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, עליתי לכאן כדי לבשר בשורה לכנסת. סדרי הדיון של מחר משתנים: הם לא יהיו מחר בשעה 11:15, חוק התקציב לא יעלה מחר ב-11:15 לדיון. מה שיקרה הוא שהכנסת תיפתח מחר בשעה 16:00, כפי שהיא נפתחת, המליאה, כמדי יום שלישי, ויוצבע מייד חוק הגיוס. אחרי שנצביע על חוק הגיוס במשך כחצי שעה, כי מדובר בהצבעה טרומית, יחלו הדיונים על חוק התקציב בהתאם לסיכום שיהיה עם האופוזיציה, על מנת שיהיו סדרי דיון חדשים. לפני זה יהיה חוק פיזור הכנסת. לא, לא, הסברתי. בשעה 16:30 יהיה חוק התקציב, ואחר כך כנראה יעלה תקציב המדינה לדיון. אם כן, אדוני, תבהיר את דבריך. מתחילים בשעה 16:00 מחר. כן, זה הסיכום.

זה אומר, אני אבהיר את הדברים,

רגע, לא סיימתי לומר את דבריי. בבקשה, אדוני.

רגע, זה לא עכשיו.

יכול להיות שגם זה יעלה. היתכנות גדולה גם לחוק הלאום. לא רק לחברותינו לקואליציה יש דרישות. גם לנו בליכוד יש דרישות וחוק הלאום הוא חוק טוב. וחוק הלאום צריך לעבור וחוק הלאום יעבור, כי אם הוא לא יעבור, אז גם אנחנו יודעים מה יכול להיות. ולכן אני אומר, חברים,

אפשר להביא את חוק הצבעות הקשישים שלנו? רעיון טוב. רעיון טוב, שמולי. איזה מערוף קטן לאופוזיציה. אבל גם זה יבוא. גם זה יבוא, בעזרת השם. אני רק רוצה לומר לחברים,

זה אומר דבר אחד פשוט. זה אומר שהבחירות עדיין לא כאן ועדיין יש אפשרות למנוע אותן. למה?

הכיצד נמנע אותן? איך? בכך שחוק הגיוס יעבור מחר יחד עם ליברמן, לא כשהוא מתנגד לחוק ולא כשהשרה שלו מתנגדת לחוק, אלא יחד איתו, ואז הסקר הנורא-נורא לא מחמיא לליברמן שראינו עכשיו,

יכול אולי להימנע בשלב זה. כי אם אנחנו נלך לבחירות מחר בבוקר, וליברמן יחליט להצביע נגד הליכוד ונגד חוק הגיוס, ייתכן מאוד שחברתו אורלי לוי אבקסיס תחליף אותו פה בכנסת כראש סיעה. ואם דבר כזה יקרה, אני חושב שליברמן לא יהיה מרוצה.

ליברמן צריך לבוא מחר להצביע יחד עם הקואליציה כפי שהוא מחויב, בהתאם להסכמים הקואליציוניים שעליהם הוא חתם, ובכך נמנע את הבחירות. ואם הוא לא יבוא, אזיי יכול להיות, חברים, שניכנס למערכת בחירות. כולנו תקווה שזה יימנע, ונראה את זה מחר. אז נתראה מחר ב-16:00 ולא ב-11:15, תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.

מיקי זוהר, חבר הכנסת זוהר, אתה עלית רק לשלוש דקות. זו הודעה רשמית? לא, לא, באמת. אתה לא עלית כהודעה של יושב-ראש ועדת הכנסת, אתה עלית לדבר בתור חבר כנסת. השאלה אם זו הודעה רשמית. אתה עלית לדבר בתור חבר כנסת, לא כיושב-ראש ועדה. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין.

אני מבקש ממזכירות הכנסת להביא מסמך רשמי מהמזכירות שאכן יש מחר, היות שהוא דיבר במסגרת שלוש דקות. בבקשה. דב, בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך.

אתה מוכן להסביר לי, תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, המקום הכי חם בגיהינום שמור לאלה שבימים של משבר מוסרי שומרים על ניטרליות. הדברים הם דבריו של דנטה, והם נכונים מאוד לימים האלה. עמיתיי חברי הכנסת, יש לנו ראש ממשלה מסוכן, יש לנו ממשלה מסוכנת, אבל לא איתם צריך לעשות את החשבון כרגע. צריך לעשות את החשבון עם אלה שרואים את הסכנה ולא יוצאים להיאבק נגדה. ונגד הסכנה הזו, עמיתיי חברי הכנסת ורבותיי וגבירותיי אזרחי ישראל, נגד הסכנה שמגלם בנימין נתניהו צריך עכשיו לצאת למאבק. צריך לצאת למאבק דמוקרטי על דמותה של הארץ הזאת, צריך לצאת למאבק דמוקרטי להגנה מפני מושחתים ומפני שחיתות, צריך לצאת למאבק דמוקרטי להגנה מפני אלה שרוצים להסית כנגד מיעוט לאומי או כנגד מיעוטים דתיים, צריך לצאת למאבק דמוקרטי, כי הארץ הזאת יקרה לנו, כי אנחנו לא מתכוונים לוותר, כי אנחנו חושבים שיכול להיות פה אחרת, יותר טוב. אנחנו, עמיתיי חברי הכנסת, אנחנו אזרחי ישראל, יכולים וצריכים להראות בחודשים הקרובים למי שחשב שכולם נמצאים אצלו בכיס, שאנחנו ממש לא בכיס של אף אחד, שאנחנו ניקח את גורלנו בידנו ואנחנו נוביל את המדינה הזו, את הארץ הזו, לעתיד אחר, של שלום, של צדק, של דמוקרטיה. אנחנו נוביל את הארץ הזו לעתיד טוב יותר בלי בנימין נתניהו, לא בנימין נתניהו ראש ממשלה וגם לא בנימין נתניהו קיסר. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. אם כן, אדוני השר, האם אתה עולה לסכם?

אדוני. השר עולה לסכם, בבקשה. ובדבר הודעתו של יושב-ראש ועדת הכנסת, אנחנו מבקשים אישור מיושב-ראש הכנסת.

תודה, אדוני. קשה לסכם כשלא הייתה אף התייחסות לגוף ההצעה. אני לא רוצה לחזור ולשעמם את החברים בחזרה על נאום הפתיחה, אז אני אתייחס קצת לדברים שבאמת נאמרו כאן בהקשרים של ענייני דיומא. שמעתי שכאילו כל המשבר, כל-כולו, נוצר על ידי ראש הממשלה, מטעמיו הוא, בהקשר של רצון להקדים את הבחירות. אין לי, חברות, בבקשה. חברת הכנסת שאשא ביטון.

את לא אמורה לעשות סדר. בבקשה, שבי. תודה רבה. אין לי מושג, אדוני היושב-ראש, אם יש איזו חשיבה מאחורי הקלעים, אם יש איזה תיאום כמו הספקולציות שהתקשורת מעלה. אני רק יודע שבמפגש של שרי הליכוד אתמול, שאמור להיות מפגש אינטימי, הכי אינטימי שיכול להיות בתוך הליכוד, שאלנו שאלות, והתשובות היו חד-משמעיות. הליכוד לא יזם את המשבר, לליכוד אין, אפילו אתכם הוא מרמה.

למה אפילו? קודם כול. קודם כול אתכם. המשבר באמת נוצר בהקשר של עימות בין סיעות קואליציוניות. כל אחת מהן מאמינה כנראה שאנחנו קרבים אל הבחירות. כשקרבים אל הבחירות, זה נקרא תסמונת השנה הרביעית, למרות שהשנה בכלל היינו אמורים להגיע לשנה החמישית. תסמונת השנה הרביעית, אני מכיר אותה מהבית הזה כבר שש פעמים, שבע פעמים, והיא מייצרת סיטואציה של מיסקלקולציה קלסית, והיא קורית בעיקר בקואליציה כי מפלגות הקואליציה מתחילות לחשב את קיצן לאחור, והעצבים קצת רופפים, וכל אחת חושדת ברעותה, ופתאום רואים צל הרים כהרים, או צל הצעות חוק כהצעות הרריות,

החלטות שבימים כתיקונם היו נראות כהחלטות לגיטימיות, נראות כאילו כל הבסיס שלהן זה השאיפה לאחוז בעוד כמה וכמה מצביעים ולגזול אותם ממפלגות אחרות. אדוני היושב-ראש, אנחנו זוכרים איך הכול החל. הכול החל באמירה של חבר הכנסת ליצמן, סגן השר, שבאה בהפתעה לכולנו, אני חושב שהיא באה בהפתעה לראש הממשלה כמו שהיא באה בהפתעה לכל חברי הבית הזה, שהוא מתנה את הצבעת סיעתו בעד תקציב המדינה בהעברת החוק בשלוש קריאות, חוק פטור מגיוס לתלמידי ישיבות. אנחנו ידענו, עד לרגע שבו נולדה ההפתעה הזאת, שאכן על הכנסת

את הנוסח הראוי לחוק הזה בעקבות החלטת בית המשפט העליון, רק שידענו שיש זמן. נדמה לי עד חודש ספטמבר הקרוב, כלומר לאחר פגרת הכנסת ניתן היה להתארגן במועד, עד אז משרד הביטחון אמור היה להביא לפני הכנסת את הנתונים, את ההצעות, את ההתייחסות לאמירות שנכללו בפסק הדין של בית המשפט הגבוה לצדק. וכשנולדה האמירה הזאת חשבנו שהיא אמירת סרק, שהיא לא באמת מייצגת דרישה פוליטית. כי אם היא מייצגת דרישה פוליטית, אז ברור שזה נועד להביא להכשלת התקציב. ושר האוצר אמר בגלוי,

משליך את יהבו על התקציב לא רק כשר אוצר אלא זאת הייתה למעשה החלטה שהתגבשה כקונסנזוס של כלל סיעות הקואליציה. לאורך תקופה עברו, דנו בסעיפי התקציב, הממשלה כמובן אישרה את התקציב פה אחד, דבר שלא זכור לי כמעט מהצבעות על התקציב בעבר, וזה שיקף את העובדה שאין בתוך הקואליציה מחאה נגד התקציב, אין ממורמרים, וניתן להגיע אל הכנסת מתוך הנחה בסיסית שהכנסת תתאחד סביב הצעת התקציב. מה שקרה בפועל זה ששר האוצר הבהיר שאי-אפשר כרגע ללכת לאחור, כי נכון, זאת הייתה חלק מן הביקורת, נכון שלא חייבים להעביר את תקציב 2019 דווקא במרס 2018, זה לא דבר שהוא בחזקת הכרח,

זה לא דבר שקבוע בחוק וזה לא דבר שמלכתחילה היה הכרחי, אבל ברגע שהוסכם שהולכים לכיוון הזה, העברת התקציב כבר מתחייבת, כיוון שדברים משמעותיים מאוד, שנוגעים לתקציב 2018 שכולנו ממתינים להם, שממתינים להם הנכים וממתינים להם סקטורים אחרים במשק, הדברים כבר כרוכים זה בזה. ולכן ויתור מלכתחילה על המגמה הזאת לאחר שהיא כבר גיבשה הסכמה של כלל מרכיבי הקואליציה, זה דבר שלא היה לו ואין לו, נכון לרגע זה ודאי שאין לו,

בסופו של דבר, אני חושב שהמהלכים שננקטו על ידי המפלגות החרדיות, המפלגה החרדית אגודת ישראל ויהדות התורה, הובילו לכך שנמצאה נוסחה גואלת: מעבירים את החוק של הגיוס בקריאה טרומית, אין יותר התניה לגבי קריאה שנייה ושלישית עכשיו, לפני שנאשר את התקציב, אמורים לאשר את התקציב ב-48 השעות הקרובות, ולכאורה המשבר נפתר. אבל אז נולדה צמרת עץ חדשה. אני מבין שישראל ביתנו באופן טבעי לא אמורה להתלהב מהפשרה הזאת ולא רוצה לתמוך בה, וזה לגיטימי שהיא עדיין עומדת על דעתה בנושא הזה, אבל לא ציפינו, ואני עדיין לא מצפה ששרי הממשלה מטעם ישראל ביתנו, כל אלה שחברי כנסת, יצביעו נגד. זה לא מתחייב. אפשר להצביע נגד, חברי הכנסת יכולים להצביע נגד, זה כבר קרה, זה לא תקדים מטלטל מדי, כבוד השרה, שככל הידוע לי היא ממילא לא בארץ, יכולה להיעדר מההצבעה. ברגע שהיא נעדרת מההצבעה, למעשה מסתיים המשבר. אם זה מה שיהיה, אני באמת חושב שהיומיים הקרובים יהיו פחות,

צחי, יש בחירות.

אם תודיעו לי שאתם לא מתנגדים, לא ישאירו אותי, החברים שלי.

הבנתי למה אתם מתנגדים להצעת החוק. נו, יש רוב,

אני רוצה לבדוק. אני אחסוך. אני בודק את זה רגע. זה חוק שהם אמורים להיות בעדו. רק המחנה הציוני נגד.

גם מרצ נגד. אנחנו בעד. אתם בעד. שלושה, בסדר. מבחינת ועדת השחרורים, אין סיבה שהם יהיו נגד. לא יודע למה. למה אתם נגד? פדידה, את בעד, נכון? חמישה. עליזה, יש חמישה בעד באופוזיציה. אני חושב שהחוק הזה משקף קונסנזוס בין כל הסיעות.

אני מודה לכנסת ומבקש לאשר אותו. תודה רבה, אדוני. אם כן, אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. להזכירכם, הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17) (הרכב ועדת שחרורים), התשע"ח 2018. בבקשה. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17)

שחרורים), התשע"ח 2018, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. יש עוד שני סעיפים, אני מבקש. 27 בעד, 12 מתנגדים, אפס נמנעים.

הצעת החוק עברה את אישור הכנסת ותעבור לוועדת החוקה,

ועדת הכספים מחליטה הכנסת, לפי סעיף 84(ב)

הכנסת, לאשר את החלטת הוועדה לפצל את הצעת החוק להצעות חוק נפרדות,

מההצעה יכלול את סעיפים 36 ו-37 וחלק אחר מההצעה יכלול את יתר

הקרן למפעלים במצוקה היא כורח מציאותי, ואנחנו מעוניינים בה. כדי לקיים את הדיון באופן נורמלי ומסודר ושהוא ימצה את העניין,

מבקשים לפצל את זה,

מבקש ממליאת הכנסת לפצל את זה כדי שנקיים את הדיון באופן מסודר